הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת 6 איתן גינזבורג (יו"ר ועדת הכנסת): 6 שאילתות דחופות 6 16. התעלמות לשכת הפרסום

גם ידידי היושב-ראש אבל גם ידידי השר, מנתוני לשכת הפרסום הממשלתית עולה כי מתוך 35 מיליון ש"ח, 1.5 מיליון ש"ח הוקצו לפרסום במגזר

לאוכלוסייה ולהעביר את האינפורמציה. העלות של המדיה היא פחות חשובה. הרעיון הוא להגיע לכלל האוכלוסייה. ולכן, אני אומר שוב ואני מסכם: בסך הכול ניסו להגיע לכל האוכלוסיות במדינת ישראל, בוודאי ללא שום קשר למגזר כזה או אחר בהיבט של התקציבים, זה לא קשור בכלל. מטבע הדברים, המדיה הטלוויזיונית היא המדיה היקרה, ולכן רוב הכסף מושקע שם. תודה רבה.

שאלה נוספת, חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. אדוני, אתה נגעת בנקודה, ובדיוק בגלל הנקודה הזאת שאמרת, השאלה שלי הרבה יותר חריפה.

כשאתה רוצה לבחון דברים, אתה בוחן מה הנתח התקציבי. אז זה נכון שיכול להיות שתשדירים כאלה ואחרים עולים יותר מאשר פרסום בעיתון, אבל היא הנותנת. אני הייתי מבקש את בדיקתך בעניין הזה, כי אנחנו ראינו שבתקופת הקורונה אחד הדברים הקלים שקרו פה, לצערי הרב, הקלים מבחינת האנשים שדיברו אבל הקשים לאנשים שחיו בערים החרדיות, זה שהפכו אותנו לאיזשהם בבונים על העץ שלא מבינים מה זה קורונה. אבל כדי להבין גם את האוכלוסייה הכללית, כדי להבהיר לה ולהעביר לה את הסכנה הגדולה, יש הרבה מדיה שגם לא עולה כסף: רק החדשות, רק הכותרות,

רק מה שקורה שם מכניס את האוכלוסייה ללחץ. הציבור החרדי, זה טפטף אליו הרבה יותר מאוחר. ואגב, יכול להיות שגם לציבורים נוספים, יכול להיות שגם בציבור הערבי, שבתקשורת שלו לא נחשף לתשדירים שיש בערוצים הרגילים במדיה. אם רוצים להגיע לאוכלוסייה, חייבים להשקיע שם, ואפילו יותר יותר מחלקם באוכלוסייה. אבל כשאני רואה את הנתונים האלה,

זה רק מפחיד אותי שאין הבנה שצריך להשקיע יותר בכל הדרכים שאתה אמרת. אמרת שלוש מילים ביידיש על הדרך, מה שנקרא פשקוויל וכו', אבל התקשורת הפנים-חרדית צריכה לקבל ביטוי גדול כמו התקשורת של עולי אתיופיה,

שלא דוברים עברית וצריכים לקבל את זה גם כן. ולכן, אני אומר ואני מבקש את בדיקתך, אדוני. האחריות על הלפ"ם היא של משרד ראש הממשלה, ואתה השר המקשר לא רק בכנסת מבחינתי, אלא גם בכל הדברים, לעשות דיון אצלך בעניין כדי להתוות מדיניות, כי ראינו שהפרסום הפעם בציבור החרדי היה עניין של פיקוח נפש, שאנשים יהיו מודעים, להטמיע בהם ענייני מסכות ודברים מהסוג הזה. עובדה שהיום הציבור הזה הוא הציבור הכי ממושמע במדינת ישראל. אז אני מאוד מבקש לא רק את תשובתך,

שאמרת אותה, אלא גם את טיפולך בהמשך. טוב, אני אעביר את המסר לראש לפ"ם. כידוע לך, זה חונה במשרד ראש הממשלה. כן, אנחנו נעביר לו את המסר, אבל חזקה עליך שגם הם, המטרה שלהם להביא את המידע לכלל עם ישראל, לכל המגזרים, בכל המדיות, ואין על זה מחלוקת, אני חושב. הוקצה סכום מסוים, ושוב אני חוזר על התשובה שלי בגדול,

גם במגזר החרדי וגם במגזר הערבי, ובמגזרים נוספים אולי, שאני לא מכיר ומודע להם כרגע, הרעיון זה הצלת חיים. בוודאי, אתה מעביר את האינפורמציה בכל האמצעים האפשריים העומדים לרשותך. באמת המדיה הטלוויזיונית היא חזקה. היא גם מעבירה מסרים בלי קשר ללפ"ם, זה הסיפור כאן. אני רואה טלוויזיה, אני רואה חדשות, אז אני רואה דברים שקורים בעולם שאוכלוסיות אחרות לא רואות. אז לכן אני אומר: המדיות במגזר החרדי הן מאוד מוגבלות, אז אם תפרסם ארבע מודעות באותו עיתון, זה לא משנה שום דבר, אני חושב. זה לא הרעיון. אני אעביר אליהם את המסר כדי שיעשו חשיבה נוספת, גם לגבי המגזר החרדי ויכול להיות שגם לגבי המגזר הערבי ומגזרים אחרים, כדי אולי לפתח איזשהו קונספט פרסומי יותר אפקטיבי.

רגע, השר אמסלם, שאלה נוספת, לחבר הכנסת סעדי, שאני מניח שרוצה לשאול לגבי פרסומים בעיתונות בשפה הרוסית, אבל אולי הוא יפתיע אותנו ויבקש לעסוק במשהו אחר. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, רציתי לשאול על הפרסומים ביידיש, לא ברוסית. הפתעת אותנו. בדיוק. כמובן שכבוד השר לקח ממני את השאלה, הוא ידע שאני אשאל אותו אז הוא הקדים תרופה למכה והוא התייחס לפרסומים בחברה הערבית. אני לא הייתי מגדיר את השאלה כמו שחברי יעקב אשר הגדיר, התעלמות לשכת הפרסום הממשלתית מהמגזר הערבי. אני יודע שיש תקציב, היה תקציב נמוך מאוד של משרד הבריאות לפרסום בערבית בעניין הקורונה במגזר הערבי. אני גם לא מצפה ממך לתשובה עכשיו, אדוני השר, אבל הייתי מבקש ממנהל הלפ"ם שייתן לנו בדיוק נתונים: מה התקציב של לשכת הפרסום הממשלתית בחברה הערבית, במיוחד בכל הנושא של הקורונה, אבל לא רק, צריך פרסום גם בחינוך, גם בעניין תאונות הדרכים, ואנחנו רואים שהאחוז של ההרוגים בתאונות הדרכים בחברה הערבית הוא פי שניים מהממוצע. גם בעניין האלימות, היום "התבשרנו", במירכאות, על עוד צעיר שנרצח אתמול בכפר ג'ת במשולש, ולפני זה ביאפא. צריך פה גם חינוך, גם הרתעה, ולכן צריך פרסום.

אוסאמה, אתה צודק. אני רק חושב שיותר פשוט, תתקשר לראש הלפ"ם, תקבעו איתו פגישה והוא יביא לכם את כל האינפורמציה. אתם לא צריכים אותי בשביל זה.

תודה רבה לשר אמסלם. אנחנו עוברים לשאילתה הדחופה הבאה, שאילתה מס'

של חבר הכנסת משה ארבל, בנושא: בעיות תחבורה, פרטית וציבורית, גורמות סבל לבאי הכותל המערבי. אחרי שראינו שבסיעת דגל התורה יודעים לשאול, עכשיו אנחנו נגלה שגם יודעים להשיב, ואני מזמין את סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. רק ניתן לו להגיע למקומו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בבקשה, חבר הכנסת ארבל. אתה מאתגר אותנו. כמו שדיברנו, אני עוד לא התרגלתי לענות תשובות. אני עוד רגיל לשאול שאלות. אז אני משלב את השאלה בתוך התשובה.

חבר הכנסת ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מכובדי סגן שרת התחבורה, לאחרונה מתבצעים שיפורים מבורכים בכביש הכניסה לכותל המערבי. רכבים פרטיים מנועים מלהיכנס לעיר העתיקה. התחבורה הציבורית לא רק שלא הורחבה אלא שאנשים רבים ממתינים זמן רב לאוטובוס. ברצוני לשאול: עד מתי תיאסר כניסת רכבים פרטיים לעיר העתיקה? עד מתי יסבלו באי הכותל משירות לקוי של אגד? תודה רבה, חבר הכנסת משה ארבל. אז כהרגל, אנחנו נענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. לשאלה הראשונה, הסגירה נפסקה. מלפני ארבעה ימים העיר העתיקה פתוחה לנסיעה של כלי רכב. זמן הפתיחה המוערך, האומדן היה שבוע לפני כן, ב-4 ביוני, והיא נפתחה ב-12 ביוני. המשמעות: לפני כמה ימים. כפי שגם נמסר לי, בסך הכול, בסופו של דבר גם הסגירה הייתה בתיאום עם מינהלת הרובע. אנשים ידעו, היו הסדרים לאנשים שצריכים לספק סחורה לתושבי הרובע, והגיעו לידי הבנות. אנחנו נמצאים כבר אחרי האירוע. אבל אני כן צריך לציין שבין כך ובין כך אני לא חושב שזה מה שעשה את הלחץ על הכותל, מכיוון שהעיר העתיקה סגורה גם כך לכלי רכב פרטיים לא לתושבי הרובע, לא לאלה שיש להם רישיונות. ההגעה ברכב פרטי לכותל על יד הר ציון והסביבה, זה התאפשר גם כשהעיר העתיקה הייתה סגורה. אבל נעבור,

לשאלה השנייה, שהיא עד מתי יסבלו באי הכותל משירות לקוי של אגד.

אני אולי הייתי שם פסיק בין "שירות לקוי" ל"של אגד", מכיוון שהשאלה היא אם זה באמת תלוי בחברה או תלוי בנסיבות מסביב. לא זו אף זו, אני רוצה לנצל את ההזדמנות לציין שלא עוד הרבה זמן אגד כבר לא תפעיל את הקווים לכותל. כפי שידוע, יוצאים מכרזים חדשים של משרד התחבורה, אחרי שבית המשפט פסק לאחר עתירות שהיו בעניין הזה. זה בשלבי הכנה סופיים, בהתאמות הסופיות, כמו שלוקח מכרז.

אגד גם לא תוכל להתחרות על האזור הזה, כך שאגד לא תפעיל יותר, אם זה מניח את דעתך. אני חושב שצריך גם להגיד מילים טובות על אגד בנושא של הכותל המערבי, אבל תכף אגיע לזה. בכל אופן, אני מקווה שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה משותפת שהכותל המערבי זה לא אתר תיירות. זה גם אתר תיירות, אבל זה מקום תפילה. זה,

אתר התיירות עם מספר המבקרים הכי גדול בארץ. נכון, נכון, כשר התיירות לשעבר. אבל אני מסכים שזה גם אתר תיירות.

אף שזה אתר תיירות בסדר גודל, זאת אומרת, הפער בין הכותל למקומות אחרים הוא אולי פער של 100%, אפילו, אם לא יותר, מן המקום השני. הוא פער גדול.

זו לא כל עיר שמתיירים בה או מקום שמתיירים בו, מקום כזה שאדם מגיע אליו פעמיים בחיים, שלוש פעמים בחיים. איפה אדם מגיע לאתר תיירות? הוא מגיע לאירופה לאיזה אתר תיירות, וגם אם הוא מאוד יפה,

כאן מדובר על מקום תפילה, מקום ערגה. ורבים מתפללים שלוש פעמים ביום לכיוון הזה, וכשיש הזדמנות, מנצלים כל הזדמנות להגיע. אנחנו אומרים שהמקום הזה, יש בו בוודאי חלק רוחני מאוד וחלק חשוב באופן מיוחד ולכן תתאפשר הגעה הרבה יותר זמינה מאשר למקום תיירות,

אדם מתייר, הוא יחכה 20 דקות, לא יגיע אוטובוס. אנחנו מדברים באירוע אחר, של אנשים שמגיעים שלוש פעמים ביום. בוודאי שיש אנשים שמגיעים פעם ביום ויש כאלה שמגיעים לעיתים. בכל אופן, כשאנחנו רוצים לדון בכזה מקום ולהביא למקום תחבורה ציבורית זמינה ואמינה, זה אתגר מאוד גדול. רק כדי לתת לך נתונים, אנחנו מדברים על 200 נסיעות ביום לכותל ו-200 נסיעות חזור. 200. בכל סדר גודל של קווים, זה אומר כל חמש דקות אוטובוס שאמור לנסוע. בשעה זה 12 נסיעות. 12 נסיעות בשעה. זו המכפלה. וזה עוד בלי הימים העמוסים. בימים העמוסים זה מגיע ל-500 נסיעות ביום לכל כיוון. דהיינו שבמעגל הזה יכולות להיות 1,000 נסיעות ביום. הרבה יותר מ-10,000 אנשים כל יום,

מגיעים לכותל בתחבורה הציבורית. ואתה צודק בשאלה שלך. אתה אומר: מכיוון שהעיר העתיקה סגורה לרכבים פרטיים וההגעה היא קשה, אז התחבורה הציבורית צריכה לשמש מענה לכל מי שרוצה להגיע. שלא לדבר על אנשים עם מוגבלויות. לאנשים עם מוגבלויות יש הסדרים כאלה ואחרים. אפשר להגיע עד הרחבה בהזמנה מראש. בהיותי יושב-ראש הוועדה לפניות הציבור הגענו להסדר בעניין הזה. לפעמים אנשים היו מגיעים מהצפון, מהדרום. היו מגיעים, והיום אין מקום.

השאלה שלך היא לעת הזו, בעת אירוע הקורונה, לתקופות האחרות. בעת אירוע הקורונה, לצערנו, הכותל המערבי היה סגור למתפללים,

אדוני היושב-ראש, מה שלא היה 53 שנה. הכותל המערבי, תקופה לא קצרה הוא היה סגור למתפללים בכלל, ואחר כך הוא נפתח בהדרגה. היום הוא גם נמצא במגבלה שיש היום, אני חושב שעד 1,200 איש יכולים להיות בבת אחת ברחבה. זה מה שהנוהל והתקנות מאפשרים. המשטרה קיבלה החלטה: הגם שהתחבורה הציבורית פעלה כבר במתכונת מצומצמת של 19 נוסעים בנסיעה, קו 1 ו-3, המשטרה לא נתנה, התנגדה לפתיחת של הקו הזה. וכשעבדו הקווים העירוניים, קו 1 ו-3 לא עבדו, מסיבות שלא תמיד המשטרה מפרטת למשרד התחבורה. אבל חלק מהסיבות זה חודש הרמדאן שהיה ועוד סיבות. מכיוון שהיו מגבלות די משמעותיות בכותל המערבי, המשטרה ראתה את האפשרות למנוע מאנשים להגיע, ושצריכים להתעמת איתם בתוך הכותל לא להיכנס, על ידי שלא מאפשרים תחבורה ציבורית. אם אתה מאפשר תחבורה ציבורית, אז בעצם אתה אומר לאדם: תגיע. מספר המגיעים באוטובוסים,

הוא הרבה יותר ממה שהכותל יכול היה להכיל, באותה תקופה בוודאי.

שרת התחבורה, ממש בימים הראשונים שנכנסה, נתנה הוראה, מה שבסמכותה, כן להפעיל את קווים 1 ו-3. היא אמרה: אם המשטרה מתנגדת לזה, שתעצור את האוטובוסים, אני רואה לנגד עיניי את הבקשות. ובאמת היו בקשות רבות, במיוחד משום שלאחר תקופה ארוכה אנשים לא יכלו להגיע, היו בקשות מאוד גדולות. ולכן אנחנו נמצאים באירוע שהיה קשה מאוד. גם היום יש מגבלה של נוסעים באוטובוסים אבל אוטובוסים התחילו לפעול, ובאופן כללי יש מענה. אתה שואל באופן יותר רחב. אני כן רוצה להגיד שבאופן כללי ההגעה לכותל על ידי תחבורה ציבורית היא לא פשוטה. כדי שתחבורה ציבורית תהיה זמינה ואמינה, אנחנו צריכים כמה דברים. קודם כול, צריך בוודאי שתהיה זמינה, בתדירות גבוהה. לאחר מכן, תנאי שטח. תנאי השטח שם מאוד מוגבלים, להכניס את האוטובוסים. לא רק שתנאי השטח עצמם מוגבלים, גם האירועים סביב העיר העתיקה, כדי להגיע, יש אירועים לא צפויים: הרבה הפרעות תנועה, הרבה עומסים שיש בכל אירוע קטן, בין ביטחוני ובין אירוע של הפגנות בסביבה. זה מפריע לאוטובוסים להגיע לאזור הזה. זה ידוע במקומות האלה. בסופו של דבר אנחנו לא תמיד נמצאים בשליטה על התחבורה ובמיוחד במקום הזה. היה שיפור שניסו לעשות בכותל המערבי: במקום שתהיה תחנת מוצא מהכותל ותחנה סופית, שהאוטובוס יצא כל חמש או שבע דקות, אין היום תחנה סופית בכותל. זה קו סיבובי.

ולא משנה כמה יש בתחנה, הוא אוסף ונוסע הלאה. יש בזה דברים טובים ויש בזה דברים פחות טובים. רק נדמיין לעצמנו אוטובוסים שהגיעו לאחר עומס תנועה, לאחר פקק תנועה, ומגיעים כמה יחד, ועכשיו הם צריכים לנסוע או לא צריכים לנסוע. הניווט של מספר הנוסעים מהכותל הוא מאוד קשה, והוא גם לא צפוי. אין זמן שאתה יכול להעריך, אפילו מקצועית, בסטטיסטיקה. משפחה יכולה להחליט לעשות יום תפילה, ועוד משפחה, ואתה מקבל עומס פתאומי. גם אין גם משהו מכוון, למה פתאום היום ב-23:00 יש עומס? הורדת 500 איש בשעה,

תוך עשרים דקות או עוד שעה ורבע או שעה? אין אפשרות למדוד את זה. כל בן אדם נמצא פעם יותר ופעם ככה. כך שניהול התנועה שם הוא קשה.

אני גם רוצה להגיד לך שהקו הזה הוא לא קו, בלשון, בעגה המקצועית שלהם הוא קו בעייתי. הוא קו בעייתי לנהגים וקו בעייתי לכולם. הוא יכול להיות בעייתי. אני רוצה לציין דבר אחד מאוד חשוב, זה ודאי יגיע אליך ומגיע לרבים מהנבחרים,

אנחנו דנים בזה הרבה, הסובה למעלה. בעצם יש אי-ודאות איפה האוטובוס מוריד: האם הוא מוריד למטה בשער האשפות או שהוא מעלה למעלה. כאן זה אירוע. מכיוון שברישוי הוא צריך לעלות למעלה, כל האוטובוסים צריכים לעלות למעלה. מעשית זה לא קורה, מהרבה סיבות. מספיק שיש אוטובוס אחד או שניים, שהיה לחץ, והאוטובוס כבר לא יכול להיכנס, ואז הוא מפריע לתנועה. ולא שהוא רק עומד בתור.

כפי שידוע לך, חבר הכנסת ארבל, הכניסה משער האשפות היא חד-סטרית לכיוון השני. כדי שאוטובוס ייכנס צריך לעצור את התנועה ולאפשר לו נסיעה מחוץ למותר, דהיינו בכיוון הפוך לכיוון התנועה. זה אומר שיש מישהו מוסמך, שוטר או שוטר משמר הגבול, שעוצר את התנועה, ומישהו אחד מאפשר את התנועה לאוטובוסים. צריך שם סנכרון בין שלושה אנשים, ולפעמים יכול להיות שאלה שלושה אנשים לא מאותה משטרה. זה יכול להיות איש משמר הגבול, זה יכול להיות איש משטרת התנועה והשלישי יכול להיות איש מרחב ציון או של משטרת הכותל. לא תמיד יש קשר ביניהם. אם אחד לא נמצא, אתה כבר לא יכול להפעיל את זה. זה גורם חוסר אמינות, חוסר ידע וחוסר ודאות לציבור שנמצא שם ורוצה לנסוע באוטובוס. זה אכן גורם לאנשים להפסיד את האוטובוס. הם לא יודעים שהאוטובוס לא עולה. ניסו לעשות פתרון, שקיים גם היום, עם שילוט אלקטרוני, כך שבלחיצת כפתור מי שנמצא בבודקה של השמירה יכול לכתוב: עכשיו האוטובוסים לא עולים,

אבל גם זה לא קורה. גם הלחיצה הזאת, מה שקשור בידי אדם, לא קורה. אני יכול להרחיב על ניסיונות אלקטרוניים וטכנולוגיים לפתור את הבעיה הזאת. גם זה נפסל על ידי אנשי מקצוע מסיבות כאלה ואחרות. בסופו של דבר הפקידות מחליטה גם בנושאים שיש בהם דעות אחרות. אז מי שממונה על זה הוא שמחליט. בסופו של דבר אנחנו נשתדל. אני לא מתעלם מכך שצריך תמיד לשפר. מי כמוני יודע, אני מקבל את הטלפונים. אני יודע שככל שאתה עושה עדיין יש מה לשפר. נעשה הכול. אני נמצא שם כדי לשפר גם את התחבורה לכותל, ואני מקווה שנצליח. תודה רבה. שאלה נוספת לחבר הכנסת משה ארבל, אין. תשובה, התשובה מקיפה מאוד. אין ויכוח בכלל. שאלה נוספת, לחבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד סגן השר, רציתי לשאול ובעצם להעיר לגבי כבישי הגישה של בתי הספר ומרכזי השירותים בכפרים הלא-מוכרים. אני לא מצפה לתשובה מיידית עכשיו אבל זה חשוב מאוד לפני החורף. יש תקציב, יש החלטה, יש הבטחה, אבל זה מתמהמה ואנחנו משלמים מחיר כבד גם באוטובוסים שמובילים את הילדים. לפעמים אף אחד לא מגיע לבית הספר. לכן יש חשיבות לנושא, לפחות בחודשים הקרובים, אם נזרז את זה, זה רק יועיל למערכת כולה. תודה, אדוני. שאלת קצר, אני אענה לך קצר: כולנו תפילה שהלימודים יתחילו ושנהיה צפויים לצורך בתחבורה הציבורית, וכמובן לבתי הספר. מכיוון שאני באמת לא מכיר את הנושא אני מציע שתפנה אליי ואני אבדוק את זה ואענה לך תשובה ישירה על המקומות הספציפיים שאתה מדבר עליהם.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, קודם כול שמעתי הרבה מאוד דברים פה בעניין הכותל, אז יש הרבה אנשים שמגיעים גם ביום המנוחה לכותל, הרבה תיירים מגיעים.

זאת שאלה שדורשת טיפול, כי כל האוטובוסים שמזהמים את ירושלים בשבת, הם באים. מה שלא תעשה, צריך לפתור גם את הסוגיה הזאת. אבל אני רוצה לשאול אותך: באחד הדיונים הראשונים שבהם השתתפת בוועדת הכלכלה כסגן שר, נדמה לי שמייד עם כניסתך לתפקיד, עלתה הסוגיה של כל נושא האפליקציה לתחבורה הציבורית. העלינו שאלות ובעיות שנוגעות לאוכלוסייה המבוגרת, וגם דיברתי איתך בנושא הזה. אז קודם כול, אני רוצה שהנושא הזה יישמע יותר חזק, כי אני אישית ממשיך לקבל הרבה פניות של אנשים מבוגרים שלא רק שלא משתמשים בסמארטפונים, טלפונים חכמים, אלא גם חושבים ומרגישים מקופחים, כי כל הנושא של האפליקציה לא ייגע בהם,

אנשים מנסים, המדינה, משרד התחבורה, לתמרץ את השימוש באפליקציה. נותנים כל מיני הנחות, ואנשים שלא מגיעים לזה מסיבות שונות מרגישים קיפוח.

אנחנו 20 שנה משתמשים בתחבורה הציבורית ולוקחים מאיתנו את הזכות הזאת.

אדוני סגן השר, שתתייחס לשאלה הזאת לעומק. אם יש לך תשובה עכשיו, אני אשמח מאוד לשמוע.

אני יכול לענות לך בקצרה: מה שדיברת על התיירים, אתה צודק, התיירים ברובם מגיעים, ושר התיירות לשעבר גם יודע, באוטובוסים ייחודיים שלהם, שלא קשורים לתחבורה הציבורית. אבל יש בהחלט תיירים רבים שנמצאים בעיר. הם לא באים עם סיור מאורגן וחלק מהסיבה שהם באים, זה כדי להגיע לכותל. ודאי שהם מבקרים בו, ואז הם משתמשים בתחבורה ציבורית. התחבורה הציבורית באופן כללי קיימת גם בשביל התיירות. הקווים האלה הם קווים לא ייחודיים, אבל על פי רוב התיירים מגיעים באוטובוסים שלהם לכותל ולכל מקום אחר. אבל הם באים באופן מאורגן. תייר שמגיע לכותל מגיע באופן מאורגן. מופעלים בשבת, אבל האוטובוסים, יש להם האפשרות, יש להם גם הקלות בעניין הזה. בסופו של דבר אני מכיר הרבה תיירים,

אני יכול להעיד מהניסיון שלי שזה לא ייתן מענה. התשובה, אם אתה שואל מה באמת הפתרון בסוף לכל הבעיה, הייתי אומר שהוא מילה אחת, והמילה היא: רכבת. בנושא תחבורה. לא, לא, באופן הכי נקי ואמיתי. אם אתה רוצה להפעיל קו לכותל בשבת, זה לא יהיה כשאני אהיה. כפי שאדוני אומר, יש כמה פתרונות, אבל גם זה לא פתרון בשבת. אז אם אתה מצפה ממני שיהיה קו תחבורה לכותל בשבת, אז אתה יודע, אז כל זמן שאני אהיה, זה לא יהיה.

אני אהיה כן איתך. אני חושב על תושבי ירושלים, מה זה

האוטובוס מלא. השאטל הוא טוב כשיש לך 20 ועוד 20. אבל כשמגיעים אוטובוסים מלאים, אז מה זה משנה השאטל?

אני פשוט, אוקיי. אנחנו לא נתפלמס על זה עכשיו. אני רק רוצה להגיד לך שבתי מלון סביב העיר העתיקה, בסוף השבוע יש להם תפוסה גדולה בגלל שאנשים רוצים ללכת ברגל. במיוחד באים, תיירות פנים וגם תיירות חוץ, כדי שיוכלו לעשות את זה,

אז ההליכה היא חלק מהחוויה. באופן כללי אתה מסייר ומגיע לכותל. אבל כפי שאמרת, זה לא היה עיקר שאלתך, האפליקציה היא החשובה לך עכשיו. האפליקציה הזאת היא אירוע. השבוע היה דיון מיוחד בוועדת הכלכלה יחד עם מי שעומד בראש הרשות, אמיר אסרף, והעלו שם לא מעט בעיות. הייתה יוזמה של חברי כנסת לדון בזה, יושב-ראש הוועדה קיים דיון. היה דיון באמת מורכב מאוד באפליקציה הזו, בכמה היבטים, גם הגנת הפרט אבל לא רק זה, גם אופן השימוש, היכולת, הנגישות של השימוש לאנשים מבוגרים. אני מבטיחך נאמנה שאני אעשה כל מאמץ שזו לא תהיה ברירת המחדל, דהיינו שמי שרגיל היום לרב-קו יוכל להמשיך, ושגם לא תהיה פגיעה במי שמשתמש ברב-קו. נכון, חדשנות זה טוב. אבל בסופו של דבר,

מישהו יוכל לקבל הנחות דווקא אם הוא ישתמש באפליקציה ומי שלא משתמש באפליקציה יסבול ולא יקבל את ההנחות האלה, זה דבר שהוא לא הגון והוא לא יכול להיות. אני גם מייצג אוכלוסייה גדולה מאוד שלא משתמשת באפליקציה, ולכן אני מודע לזה מקרוב. אנחנו נעשה כל מאמץ. רוצים לרוץ קדימה עם חדשות,

אסור להשאיר ולגרום לפערים לאנשים שלא יכולים להשתמש בטכנולוגיה המתחדשת, שאין להם היכולת או אין להם אפשרות. אנחנו נעשה על זה עוד דיונים, ואנחנו נעמוד בקשר בעניין. תודה רבה. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס'

של חברת הכנסת איילת שקד, בנושא צו עיקול כספי מחבלים. אני מזמין את השר במשרד הביטחון מיכאל ביטון לעלות על מנת להשיב.

אדוני היושב-ראש, לא, קודם השאלה. קודם אני. שרת המשפטים לשעבר, אקשיב לך בקשב רב. הבעיה שהשר ביטון הוא איש ביצוע, היה ראש עיר. אז הוא כבר ניגש למשימה בלי הקדמות. בחודש מאי חתם שר הביטחון בנט על צו תפיסה למשכורות שמקבלים מחבלים ובני משפחותיהם מהרשות הפלסטינית עבור פעולות טרור שביצעו. ככל שרצחו יותר הם מקבלים יותר. לאחרונה הקפיא גנץ, שר הביטחון, את הצו ואפשר תשלום משכורות לרוצחי יהודים. השאלה: מדוע הוא הקפיא את הצו? האם בכוונתו להחזיר אותו? האם יש חלופות? בבקשה. אדוני היושב-ראש, השרה לשעבר שקד, חברת הכנסת שקד, חברי הכנסת, בטרם נשיב בפרטי פרטים אני רוצה גם לדייק, חברת הכנסת שקד.

כשאני אגיד את המשפטים הראשונים את עלולה לקפוץ, אז אני אומר: רק להקשיב עד הסוף ואז לקפוץ, כי יש שאלות המשך,

את יכולה לשבת, אם את מעוניינת, לא חייבים לעמוד. תחילה אני מציע להעמיד את העובדות על דיוקן. שר הביטחון הקודם נפתלי בנט לא חתם בחודש מאי על שום צו תפיסה,

זה אלוף פיקוד מרכז. רגע, אני אמרתי שאני אגיד ואז תתקני אותי ונעמיק.

שר הביטחון הקודם נפתלי בנט לא חתם בחודש מאי על שום צו תפיסה למשכורות שמקבלים מחבלים ובני משפחותיהם מהרשות הפלסטינית עבור פעולות הטרור שביצעו. השר בנט כן חתם על צווים מינהליים לתפיסת משכורות של מחבלים ערביי ישראל, יוזמה שהקרדיט עבורה מגיע לשר ליברמן ולמטה, אתה מייצג את שר הביטחון או שאתה מחלק קרדיטים? לא, לא, לא, חברת הכנסת שקד, זה לא הולך ככה. אני מבקש שתשבי ותאפשרי לו להשיב. אני מבקש שתחזור שוב על הדברים. רבותיי, רבותיי, חברת הכנסת שקד, תאפשרי לו להשיב ואחר כך אפשר יהיה לשאול. אני מבקש לאפשר לשר להמשיך. מה, אתם מתחילים ליהנות?

יש לנו יכולת עמידה פה ועמידה בכל מקום, אז בבקשה.

אם אתה יכול לחזור על המשפט האחרון, אני אחזור, ואני גם אתן קרדיט לשר בנט. תירגעו כולכם, יש קרדיט לכולם. יש קרדיט לכולם היום.

לנו לא יגיע, עאידה, בבוא העת, בנסיבות אחרות. הדיון הזה יותר קשה, אבל בנסיבות אחרות. נמשיך. השר בנט חתם על צווים מינהליים לתפיסת משכורות של מחבלים ערביי ישראל, יוזמה ברוכה של השר ליברמן והמטה ללוחמה כלכלית בטרור בהובלת פול לנדס, מטה שמשתפר ומשפיע מאוד. בזכות הצווים המינהליים הללו והחתימה של השר בנט, היוזמה של השר ליברמן והחתימה של השר בנט, אנחנו כבר תפסנו קרוב ל-100 מקרים של מחבלים אזרחי ישראל והקפאנו להם כספים השווים בערכם לשיעור התגמול שקיבלו ישירות מהרשות הפלסטינית. בכוונתנו לעשות הרבה יותר בתחום הזה, וכרגע אנחנו עובדים על המשימה הזאת. ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ גם לא הקפיא שום צו תפיסה למשכורות שמקבלים מחבלים ובני משפחותיהם. הצו שאליו מתייחסת חברת הכנסת שקד נחתם על ידי אלוף פיקוד המרכז נדב פדן בתאריך 9 בפברואר 2020, שלושה חודשים לפני כן, ונכנס לתוקף ב-9 במאי 2020, והוא מתייחס להחלת הוראות מחוק המאבק בטרור גם באיו"ש. לאחר קבלת המלצת הגורמים המקצועיים במשרד הביטחון, בצה"ל ובשב"כ, הנחה ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון את אלוף פיקוד המרכז לדחות באופן זמני את מועד יישומם של שני סעיפים מתוך הצו עד ליום 17 ביולי 2020, 45 יום. הסעיפים בצו שנדחו הם 242א, בנושא איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, ו-242ב, מודעות לשימוש ברכוש למטרות טרור. הדחייה היא על מנת לקיים עבודת מטה סדורה של הגורמים הרלוונטיים וגיבוש המלצות לראש הממשלה החליפי ושר הביטחון לגבי השלכות סעיפים אלו מבחינת הדין באיו"ש ואכיפתו. בסך הכול הסעיף הארוך שהקראתי מסביר שאנחנו משנים מציאות באכיפה בכספי טרור באיו"ש, וכמו כל דבר, התוקף של הצו הזה רק ממאיץ אנחנו ביוני ואנחנו ניקח את הזמן להכין את המערכות שלנו לבצע את האכיפה. בתחילת חודש יולי יציג המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון,

את המלצותיו לראש הממשלה החליפי ושר הביטחון. האיסור לשלם משכורות למחבלים ולבני משפחותיהם היה קיים עוד לפני התקנת הצו האחרון של האלוף, ומבחינה זו לא השתנה דבר. הוא מופעל מתוקף תקנות ההגנה משנת 1945 וסעיף 60 המקביל לו. כדי להחיל חוק חדש באיו"ש נדרש צו אלוף. סעיף 60 של צו האלוף מ-1970 לוקח את תקנות ההגנה שעוסקות בסוגיה של כספי טרור, בדבר הוראת ביטחון, מאמץ תקנות אלה ומחיל אותן על יו"ש. מתבצעת ומתבצעות כל העת פעולות ותפיסות והחרמות של כספי טרור ביו"ש, הרבה לפני כניסתו של השר בנט לתפקיד וגם כניסתו של ליברמן לתפקיד. ופה אני רוצה להגיד לכם שיש רציפות והמשכית בממשלת ישראל, ואנחנו נבנים על כתפי ענקים, איך אומרים? אפשר לומר: נשענים על יסודות, אני מזכיר שהחוק מ-1945, זאת אומרת שהמיישם הראשון שלו זה דוד בן-גוריון ביושבו כשר הביטחון. 1945 זה המנדט. כן, 48', בסדר. אבל החוק הבריטי עדיין היה תקף פה בכמה סוגיות. עד היום מתבצעות כל העת תפיסות והחרמות של כספי טרור, יחד עם העמדה לדין של תושבי האזור שמעורבים במימון ארגוני טרור ופעולות טרור. ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון יפעל כדי לממש את סמכותו על פי חוק לפעול כדי למנוע ממחבלים ומבני משפחותיהם לקבל משכורות מהרשות הפלסטינית בגין פעולות הטרור שביצעו כנגד ישראלים.

השר ביטון, תודה, רגע, רגע. שאלה נוספת לחברת הכנסת שקד.

השר ביטון, את המחלקה של פול לנדס אני הקמתי מתקנים של משרד המשפטים, ביחד עם השר ליברמן עם תקנים ממשרד הביטחון, בגלל שפול לנדס היה היחיד בכל המערכת הזו שהאמין שאפשר לתפוס את הכספים האלה.

עד היום הכספים, המשכורות שעוברות למחבלים בכלא, בהן לא עשו כלום. אתה נתת לי תשובה על כספי טרור אבל לא על העברת המשכורות. הדבר היחיד שהתגלה כאפקטיבי היה הצו הזה, ששר הביטחון הקפיא. ולמה הוא הקפיא? כי בגלל שהוא היה אפקטיבי היה לחץ מהרשות גם על הבנקים וגם על משרד הביטחון להקפיא את הצו. אני רוצה, לא ענית לי.

אני אומרת לך שאת המחלקה של פול אנחנו הקמנו. ופול עמד גם מאחורי הצו הזה. ואתה לא ענית לי. אתה ענית לי על כספי טרור בכלל.

אתה לא ענית לי.

איך אתם מתכוונים לעצור את התשלומים למחבלים בבתי הכלא? ולא לעצור בכלל כספי טרור,

ולא לערבים ישראלים. חברת הכנסת שקד, אני הבנתי את השאלה.

אבל תני לי להשיב לך.

כשאומרים משפט הרבה פעמים, לא. זה נובע מחוק הטרור. חוק הטרור, שאנחנו העברנו בכנסת הקודמת, נותן להם את הסמכות להוציא צו.

תן לה לסיים עוד רגע. לא, מחייב. לא נותן סמכות.

בבקשה. השר ביטון ישיב, בבקשה. חברת הכנסת שקד, צו אלוף פיקוד מרכז בתוקף, ושום סעיף בו לא בוטל, והם כולם בתוקף. וגם פול לנדס, שאת משבחת, שבאמת עושה עבודה נפלאה, כולל השב"כ, כולל צה"ל וכל היחידות הרלוונטיות, ביקשו מאיתנו לבחון את הדרכים ליישום נכון של הצו הזה. אנחנו ניישם את הצו הזה, והוא בתוקף. אז לא להגיד "ביטל", או כל דבר.

בגלל שמערכת הביטחון מתנגדת. השב"כ, צה"ל, כולם מתנגדים.

פול לנדס, שאת משבחת, אומר: בואו ניקח 45 ימים ללמוד איך מיישמים את זה ביו"ש. ואנחנו כבר עושים פעולות, ואנחנו נעשה את זה.

אז עוד 45 יום תמצאו את הדרך הנכונה ליישם את זה? אמרתי לך שאנחנו בנינו צוות שבוחן את היישום של הצו הזה, והצו הזה בתוקף. זה מה שצריך להגיד. לא בוטל שום סעיף ולא, נקבע מתווה לבחינה ויישום של הסעיף הזה, כי זה שינוי.

התשובה ברורה. איזה חוק? חבר הכנסת

אבל אתה רוצה להחיל את החוק הזה ביו"ש, ולכן הוא מחייב צו אלוף פיקוד.

השר, השר, והצו הזה נכנס רק במאי.

אתה לא יכול, חבר הכנסת שטרן, בכל הכבוד. זו סוגיה אחרת. השר ביטון, תודה. אני מזמין את חבר הכנסת ינון אזולאי לשאלה נוספת, בבקשה. נכון, כן. זה לא הנושא כאן.

אבל חברת הכנסת שקד ממוקדת בסוגיית המשכורות.

שאלה אמיתית. תני לי רק במשפט, חברים, חבל לסבך עניינים. מדינת ישראל למדה לטפל במשכורות של מחבלים ערביי ישראל, וכבר יש לנו הצלחות. נכון, אבל, ואנחנו נטפל גם במחבלים באיו"ש. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, חברת הכנסת שקד, תיקחי את זה באהבה: שר הביטחון בנט היה שם חצי שנה, הפנייה שלו לתת תוקף לצווים האלה הייתה שבוע לפני סיום תפקידו,

כשהוא ידע שהוא מסיים את תפקידו. אנחנו רוצים רציפות. בכל הכבוד, חברת הכנסת שקד, זה לא דיבייט.

אני מבקש ממך לשבת. אנחנו רוצים רציפות. אני אפשרתי לך לשאול ולשאול ולשאול. זה הסתיים.

אנחנו רוצים רציפות והמשכיות. ואנחנו על זה, חברת הכנסת שקד. תודה. השר ביטון, תודה רבה.

אנחנו על זה.

בבקשה לשבת.

בבקשה.

הבוקר פורסם בתוכניתו של רזי ברקאי על ידי הכתב צחי דבוש שבבית הלוחם בתל אביב, בארגון נכי צה"ל יפוטרו 13 עובדים, ודווקא אלה עובדי ניקיון, העובדים בתחזוקה. אני חייב להגיד שיושב-ראש הארגון, אדם מוערך, עו"ד עידן, הוא באמת אדם מוערך מאוד שהוא בעצמו נכה צה"ל. הייתי מבקש לדעת מהשר מה לעשות, הרי הם גם ככה הולכים לקחת חברה קבלנית, האם זה לא להחליף עובדים בעובדים, והאם לא עניי עירך קודמים? אנא, אם אוכל לדעת מה, תודה. לפני שתשיב, אני מבקש להזמין את חבר הכנסת עודד פורר לשאלה נוספת גם כן, ולאחר מכן אפשר יהיה להשיב לשתי השאלות גם יחד. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, מ-21 במאי אבו מאזן הפסיק בפועל את השיתוף הביטחוני עם ישראל, ואפילו הסיג את כוחות הרשות הפלסטינית מחלק מהמקומות. ועדיין, לפני כשבועיים פורסם ש-800 מיליון שקלים, שהועברו לרשות הפלסטינית להתמודדות עם משבר הקורונה, נלקחו מתוך הסעיף התקציבי של עלות פתרונות אשראי שאישרנו כאן בחוק-יסוד: משק המדינה לטובת התמודדות המשק הישראלי עם משבר הקורונה. המקור התקציבי הזה,

אדוני השר, נחשף בעתירה שהגיש ארגון לביא. אני הייתי מעוניין לשמוע את עמדת שר הביטחון וראש הממשלה החליפי,

אבל אתה מביא את עמדת שר הביטחון: מדוע, בזמן שאבו מאזן משלם למחבלים בכלא מצד אחד, משלם להם לפי חומרת הפיגוע שהם עשו, ומהצד השני מודיע שהוא מתנער מכל ההסכמים החתומים עם ישראל וארצות הברית, מאשרים 800 מיליון שקלים, ועוד עושים את זה מתוך הסעיף התקציבי שאמור לסייע לעסקים הקורסים במשק הישראלי? תודה רבה. חבר הכנסת, בבקשה. אני אשיב לחבר הכנסת פורר ואז לחברי חבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת פורר, לא, לא. היו כבר כמה בקשות כאלה. אנחנו לא נוכל. כפי שידוע לי מהעבר, אבו מאזן הוא לא ידידם הטוב גם של שרי ביטחון קודמים. ואנחנו יודעים את עמדתו, את עמדתו המדינית-ביטחונית של השר ליברמן, שהיא הביקורתית כלפי סוגיות כאלה ואחרות, וגם בתקופתו עברו מאות מיליונים ממדינת ישראל לרשות הפלסטינית.

שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, עודד.

מה שאני אוהב בפוליטיקה זה לא למכור סיפורים ואשליות. ואם אני יודע שמציאות, רגע, רגע, רגע. אם אנחנו יודעים, תנו לו להשיב, חבר הכנסת פורר.

אם אנחנו יודעים, אם אנחנו יודעים שמציאות חיינו אפשרה מצב של קונפליקט מדיני-ביטחוני עם הרשות הפלסטינית, ושרי הביטחון, קודמינו, הבינו את המורכבות המדינית-ביטחונית, ומאות מיליונים עברו כל שנה גם אצל בנט וגם אצל ליברמן, אז אנחנו, האנשים הצנועים,

אומרים: לא לבקר, הייתה תקופת קורונה.

סוגיות שבהן אפילו בערכים של עצמכם אתם לא עומדים. אישרתם, אנחנו פועלים על פי חוק, ועל פי האינטרס הביטחוני-מדיני של ישראל. ואנחנו למדנו מכם שגם במצבי קונפליקט עם אבו מאזן עברו מאות מיליונים, בתקופתו של ליברמן, לרשות הפלסטינית. לא נכון, ודאי שזה נכון. עם נתונים לא נכונים.

ואנחנו מתייחסים פה לנושא, בוא תגיב בצורה, שאנחנו נביא אותו אם תהיה בקשה בצורה יסודית ומפורטת יותר.

אבל חבר הכנסת פורר, אני לא באמת רוצה לריב איתך מעל הדוכן.

אבל אם אתה שואל שאלה, תשמור על הערכים ועל העקרונות.

פתאום בני גנץ, שהוא שר ביטחון חודש, אתה לא עונה על השאלה.

ואת מאות המיליונים שליברמן העביר לרשות הפלסטינית, אתה בורח מהשאלה.

יאללה, בוא נמשיך. תסביר מדוע החלטתם להעביר 800 מיליון שקל מתקציב הסיוע לעסקים בישראל לאבו מאזן, אבל בואו נמשיך.

ואנחנו נלחמנו על המון סוגיות חברתיות, אבל אנחנו לא נערבב פה מין בשאינו מינו.

חבר הכנסת פורר, אבל אי-אפשר. אני רק משיב לך.

אתה שאלת.

אני רק משיב לך, הבנו. שזאת סוגיה מורכבת, שנמשכת שנים רבות. זאת תשובתו.

זאת תשובתו, חבר הכנסת פורר.

ואנחנו נבחן את הדברים לפי ההתפתחות המדינית-ביטחונית. אבל יש לנו,

חבר הכנסת אזולאי, עכשיו לעניין השאלה של

עם הרגישות החברתית שלך אתה מעלה סוגיה כואבת ואמיתית. אני נחשפתי אליה גם מצד הכתב וארגונים אחרים. קיימתי שיחה עם יושב-ראש ארגון נכי צה"ל. ואני רוצה להגיד לך כמה נקודות. ראשית, אני בן של פועלי ניקיון. אימא שלי ניקתה בבוקר דירות של חברת מקורות ובערב ניקתה בתי ספר. בבוקר היא ניקתה כעובדת קבלן, זה היה משפיל. עזרתי לה לנקות. אין לה שום פנסיה ממקורות, היא נפטרה. בערב, בבתי הספר, היא הייתה עובדת מועצה, אבל בגלל המשבר הכלכלי של 1985 איכשהו אף אחד לא נתן לה פנסיה תקציבית, אז היא נפגעה כפליים. אז אני מבין את הסוגיה של עובדי ניקיון, ותמיד אני גאה בארגון שמצליח בהעסקה ישירה גם של עובדי הניקיון ושומר על כבודם. אפשר לנהל את זה כראוי, כמה אפשר. במקרה של ארגון נכי צה"ל, בתי הלוחם האחרים בישראל מנוהלים ברמת תחזוקה וניקיון דווקא על ידי חברות קבלן. בית הלוחם הספציפי הזה מנוהל, סליחה, אוסאמה סעדי, סוגיות חברתיות, עובדי ניקיון, לא מעניינות אותך? דווקא בסוגיה של המקרה הספציפי הזה, בואו רק נתאר באיזה משבר נמצא הארגון הזה. גם הוא, אין לו הכנסות, פחות מנויים על השימוש בבית הלוחם. גם הוא קורס כלכלית, והפגיעה שלו זה גם אובדן של 30 40 מיליון שקל מתורמים. בערך 100 מיליון, שזה 70% 80% מהפעילות שלו, אלה תורמים, ידידים של ארגוני נכי צה"ל. והוא נתן לי תשובה. שני דברים חשובים, שתדע, לטובה: 1. כרגע הפיטורים עוד לא בתוקף, והוא מנסה למנוע אותם. 2. גם אם זה יהיה בתוקף, הוא ינסה העסקה ישירה ומלאה של אותם עובדים עד ספטמבר, לתת להם אורך נשימה. לעבוד בניקיון, בעוונותינו, מי שרוצה, מחר הוא עובד. אנחנו לא רוצים שאדם, זה יהיה גורלו, שיעבוד בניקיון. שני הדברים האלה, אנחנו נעקוב אחריהם. ראיתי שיושב-ראש הארגון מגלה רגישות. אני יודע שלקחת על עצמך לסייע. בסוגיה של ארגון נכי צה"ל: אני תמיד אומר שאני מאוד מאוד גאה, אמרתי את זה גם פה, מעל דוכן הכנסת, מאוד מאוד גאה במשרד הביטחון על הדרך המופתית שהגענו אליה בקשר ובטיפול בסך הכול בסיפור, באתגר, בדבר הדרמטי של המשפחות השכולות, בנושא של נכי צה"ל יש לנו מה לשפר. אנחנו הקמנו ועדה, יהיו מסקנות, אנחנו ניכנס בעובי הקורה וננסה גם בסוגיה של נכי צה"ל וארגון נכי צה"ל לבנות מהלך רב-שנתי של שיפור השירות הזה.

תודה רבה לשר ביטון. תודה רבה. ואנחנו עוברים לשאילתה הבאה. השר ביטון, תודה רבה. אפרופו עניינים חברתיים, חבר הכנסת טיבי, אי-אפשר ככה. אתה מכיר את התקנון לא פחות טוב ממני. לא צעקתי

של חבר הכנסת שלמה קרעי, בנושא: חשד לניצול מעמד היועץ המשפטי לממשלה. ישיב שר המשפטים אבי ניסנקורן.

סוף-סוף למדתי לבטא את השם נכון, לא? בבקשה, חבר הכנסת קרעי. תודה. אדוני היושב-ראש, מכובדי שר המשפטים, על פי הפרסומים הוצגו נתונים שגויים בפני בג"ץ וועדת האיתור ליועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי מנדלבליט ניצל לכאורה את הטעות שלהם לשם זכייה בתפקיד, דבר המהווה לכאורה הפרה של סעיף 416 לחוק העונשין, שעניינה קבלת דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת. רצוני לשאול: האם תדרוש את התפטרותו בשל כך?

תודה לחבר הכנסת קרעי על שאלתו. אפשר גם להגיד שהוא עקיב בשאילתות. אני אתן תשובה מסודרת. כפי שפורסם בהודעה לתקשורת של פרקליטות המדינה מ-13 ביוני 2020, אין שחר לטענה כי נעשתה הטעיה בהצגת עמדת המדינה במסגרת העתירות לבג"ץ נגד מינויו של ד"ר אביחי מנדלבליט לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

היועץ המשפטי לממשלה הקודם יהודה וינשטיין גנז את התיק בעניינו של מנדלבליט בהחלטה שכללה נימוקים מפורטים עד מאוד אך לא קבעה עילת סגירה פורמלית. היועץ המשפטי דאז, שהיה הגורם המוסמך להחליט בפרשה, פירט בהחלטתו את כל מה שמצא לנכון לאחר ששקל את כל חוות הדעת הפנימיות שהובאו בפניו. החלטת היועץ המשפטי דאז וינשטיין פורסמה ברבים ואף הוצגה בפני שופטי בג"ץ, כמו גם בפני ועדת האיתור והממשלה, ככתבה וכלשונה בלי להסתיר דבר. השופטים שדנו בעתירה נגד מינוי מנדלבליט בחנו את העובדות וכן את טענותיו של מנדלבליט. בסופו של דבר פסקו בצורה מובהקת שהתיק היה צריך להיסגר מחוסר אשמה. הצגת הדברים כתיק פתוח או כהטעיה של בית המשפט היא שקר גס. כאמור היועץ המשפטי לממשלה הקודם יהודה וינשטיין הוא זה שבחן את ממצאי החקירה בעניינו של מנדלבליט, מצא כי יש מקום לגנוז את התיק וקבע את הנימוקים של החלטת הגניזה. וינשטיין הוא זה שהודיע לממשלה כי אין מניעה משפטית למנות את מנדלבליט, והוא זה שהגן עליו בבג"ץ, לכן כל טענה בנושא הזה נגד מנדלבליט עצמו היא פשוט משוללת יסוד. לכן אין כל שחר בטענות כאילו הוצגו נתונים שגויים בפני ועדת האיתור או בפני בג"ץ, וודאי שאין בסיס לטענה כי מנדלבליט ניצל טעות כלשהי לשם זכייה בתפקיד.

כלל ההחלטות המחייבות בעניין עמדו הן בפני ועדת האיתור, הן בפני הממשלה טרם המינוי והן בפני בית המשפט העליון. לסיום דבריי אני מאוד מקווה שאנחנו נשקיע את הזמן לא בניסיון לפגוע בשמם הטוב של נציגי ציבור ושל יועצים משפטיים ושל מערכת המשפט. אני מאוד מקווה שאת האנרגיה המבוזבזת נתעל באמת לעבודה אמיתית ומשותפת למען אזרחי ישראל וחיזוק הדמוקרטיה הישראלית. אישרנו בוועדת השרים לחקיקה כמה הצעות חוק פרטיות שעולות היום לטרומית שהן מאוד מאוד חברתיות, על דעת הקואליציה, ואני מניח שאנחנו נעשה את זה בוועדת השרים לחקיקה הקרובה עוד פעם. נמקד את מאמצינו בנושאים האלה.

שאלה נוספת לחבר הכנסת קרעי, בבקשה.

אדוני שר המשפטים, העובדות מדברות בעד עצמן. בג"ץ לא כתב שצריך לפסול מחוסר אשמה, אלא כתב: דומה שהתיק נסגר מחוסר אשמה. אף אחד לא העיר לו על כך. וזה ניצול מכוון של טעות הזולת, גם אם לא הייתה כוונה להטעות אותם. אני רוצה להמשיך בשאלה נוספת. אני חושב שאנחנו נפתח כאן בפינה קבועה עד שהאמת תתגלה, עד שראשי מערכת אכיפת החוק יפסיקו להסתתר מאחורי צווי איסור פרסום, או שיפנו את תפקידם, עד שאמון הציבור, שזה הנושא הכי חשוב לך, שר המשפטים, יחזור להיות כמו שהיה. אמרת לפני שבועיים, וגם עכשיו אתה אומר אותו דבר, שהכול פייק ניוז. האם אחרי הפרסומים החדשים, שלפיהם מנדלבליט פנה לכפופים אליו בחשאי וביקש לסגור את תיקו מחוסר אשמה, אתה עדיין חושב שהכול פייק ניוז? איך ייתכן שאין כאן שקיפות בנושא כל כך חשוב, שמנדלבליט פונה אל הכפופים אליו במחשכים, בעניין שנוגע לכשירותו כיועץ משפטי, אז וגם היום, והציבור לא יודע על זה? איך אפשר לקבל התנהלות כזו מצד אלה שדורשים ניקיון כפיים וטוהר מידות מכל השאר? אדוני השר, הבכירים שנתנו הנחת סלב לבוס שלהם קיבלו את בקשתו לבחינת עילת סגירת התיק חודשים אחרי המועד שקבוע בהנחיות, קיימו ישיבה בנושא סגירת התיק שלו ובכך הפרו לכאורה את חובת הנאמנות שלהם לציבור. האם הם ייחקרו או ייפתח נגדם הליך משמעתי? האם קיימות דוגמאות מקבילות לאזרחים מן השורה, אדוני שר המשפטים, שבחינת עילת סגירת התיק הפלילי שלהם התבצעה הרבה אחרי המועד הקבוע בחוק, בהנחיות של משרד המשפטים? בבקשה. זו הייתה שאלה, אני מבין.

האמת שזה הכנה לברדוגו, לריאיון אצל ברדוגו בהמשך היום. מה התשובה, שר המשפטים? נתתי את התשובות בצורה מסודרת. מערכת המשפט לא עומדת למשפט, מערכת המשפט היא שומרת הצדק והמגדלור של הצדק. טוב היה אם כל נציגי הציבור, כולם, היו עומדים לימין או לשמאל מערכת המשפט, במובן שיש לנו מערכת משפט שצריך לשמר אותה ולחזק אותה. אנשים עושים מלאכתם נאמנה יום-יום. ואני בא ואומר, אני בא ואומר: כל מה שאני אומר זה מתוך ראיית האזרחים ומתוך ראיית הדמוקרטיה הישראלית,

אבל אמון הציבור ירד לשפל חסר,

שאלה נוספת לחבר הכנסת אלעזר שטרן. בבקשה. אדוני השר, יש שתי שאלות נוספות המותרות על פי התקנון, אז אנא הישאר איתנו.

אדוני השר, היועץ המשפטי לממשלה במונחים שלי הוא לוחם מספר אחת במלחמה על שלטון החוק, על הדמוקרטיה ועל העתיד של כולנו כאן. באנלוגיה, בעולם שאני בא ממנו, הוא לא פחות מסכן את עצמו מטייס בחיל האוויר שטס לסוריה או לאן שטסים, או לוחם בגולני, אתה יכול לעמוד. חבר הכנסת קרעי הוא שותף שלך, כמו כל האחרים שם שלוחמים במערכת, שסימנו אותה כאויב. אתה יכול להמשיך ולהגיד: תשמעו, אני מקווה, אני מקווה, הם שותפים שלך. אתמול, שלשום בלילה, בגלל שאיזה שרה לשוויון חברתי, השרה מירב כהן, אמרה משהו באיזה ריאיון על ראש הממשלה, ביטלו הסכם קואליציוני שלכם על העברת הרשות של נפגעי השואה. אני שואל, מתי תלמדו מה זה להילחם?

אם מוציאים איזו הודעה, פחות הודעה, קרעי הוא שותף שלך, של ראש הממשלה ושל ראש הממשלה החליפי. איך אתם יכולים רק לעמוד ככה אז מה זה, דיקטטורה? שנייה אחת. אל תפריע לי, לא הפרעתי לך. קשה לי לשמוע אותך. ההגנה שמערכת החוק צריכה, שבית המשפט העליון צריך, שהיועץ המשפטי לממשלה צריך, זה לא רק כל פעם לשחרר איזו אמירה כשאתה עומד פה. אני יודע מה הכוונות שלך. אני לא כופר ברצונות ובערכים שלך כהוא זה. אני מתחנן לפניך: תבינו, אנחנו בסכנה. לא משנה אם מערכת המשפט עושה טעות פה או טעות שם, מה זה לא משנה? מה זה לא משנה?

על היועץ המשפטי לממשלה מסכנות את כולנו. מה תעשה עם זה? תודה. שאלה נוספת, לחבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. איך זה לא משנה, חבר הכנסת שטרן? אתה מגן על העבירות במערכת אכיפת החוק. זה לא מעניין אתכם בכלל? אתם צריכים להתבייש בזה. חבר הכנסת ג'בארין, בבקשה. מי שצריך להתבייש בינינו זה אתה. חבר הכנסת שטרן, חבר הכנסת קרעי.

למה בכל הציבור.

למה הוא צריך להתבייש? חברת הכנסת גולן,

אני חושב שאחד הקשיים שראיתי בקדנציה של השרה קודם זה ההתייחסות הפוליטית להליך מינוי של שופטים, בעיקר לבית המשפט העליון. לצערי, אני עדיין שומע את הנימה הזאת של הרצון למנות שופטים שמרנים, שופטים שלא יפסלו, נגיד, חקיקה, או שלא יפסלו צווים של הממשלה או עבודות בשטח. גם אי-אפשר לנתק בין זה לבין האיומים שמקבלים שופטי העליון. אני מקווה שאת הנושא הזה אפשר לשנות, ולהורות לכל הפוליטיקאים שלא תהיה התייחסות פוליטית להליך הזה, שההליך הזה יישאר נקי מכל מעורבות פוליטית פסולה. תודה. קודם כול, אלעזר, אני חושב שבתקופה של החודש שאני שר המשפטים הראיתי טוב מאוד שאני על מערכת המשפט ועל מערכת הצדק במדינת ישראל מגן, ואהיה חומה בצורה. אמרתי את זה כמה פעמים וזה מה שאני עושה,

אתה יכול עד מחר להגיד: מה אתה עושה.

דרך אגב, אני נוהג לעשות במעשים ולא בדיבורים, כמה שאני יכול,

שאלתי, לא רק אתה, שאלתי: אתם.

אני מייצג פה בנושא הזה את כחול לבן, ומה שאני אומר משקף את עמדת כחול לבן. זה נושא ראשון.

בדיוק, של ממשלת ישראל.

לכן, בסופו של דבר, המדיניות שאנחנו מתווים זאת המדיניות של שמירה על מערכת המשפט והצדק במדינת ישראל. נכון, בתוך הקואליציה יש מגוון דעות. את חלקן אני לגמרי לא מקבל, את חלקן אני שולל. זה חלק מהדמוקרטיה הישראלית. בסופו של דבר, תפקידי הוא לשמור על מערכת המשפט, ועוד פעם: לא לטובת מערכת המשפט אלא לטובת האזרחים והדמוקרטיה. אני מדגיש את זה עוד פעם: טובת האזרחים והדמוקרטיה. זה דבר ראשון. מי ישמור על הציבור? די, אני לא הפרעתי לך,

הדבר השני, לגבי הוועדה לבחירת שופטים. הוועדה כשתקום, והיא תקום עוד תקופה קצרה, מבחינתי, וכך אני אנהל אותה, תעבוד לטובת מצוינות במערכת המשפט, לטובת מינוי שופטים ראויים ושופטים מצוינים ושופטים טובים. אני,

לא הולך להסתכל על דעות פוליטיות של שופטים.

תבחנו במעשה. אני אומר לכם: נתנהל, לפחות ברמת מינויים, בצורה נאותה.

מהכנסת שהיא כבר חברה בוועדה למינוי שופטים, כן? תודה רבה. תודה רבה לשר המשפטים חבר הכנסת אבי ניסנקורן. אנחנו נעבור לשאילתה דחופה מס' 18, שעליה ישיב סגן שר הפנים חבר הכנסת יואב בן צור. על השאילתה הזאת אני כבר מקבל כמה פניות של חברי כנסת לשאלה נוספת. התקנון מאפשר לנו שני חברי כנסת, והיו"ר כבר אישר את חבר הכנסת משה גפני. לכן יש לנו אפשרות לחבר כנסת אחד בלבד. אני ביקשתי מהיו"ר. ביקשת מהיו"ר וקיבלת תשובה? כן, הוא אמר בסדר. נכון, וגם ציין את זה בכתב. אשר על כן, חבר הכנסת משה גפני, אם יהיה כאן, וחברת הכנסת מרב מיכאלי יהיו השואלים הנוספים. אם חבר כנסת גפני לא יהיה,

מכובדי סגן השר, תושבי יפו מוחים נגד הבנייה באתר הקבורה בבית הקברות אל-אסעאף ביאפא. הנושא רגיש, מאוד טעון. המציאות מחייבת חשיבה נוספת על הקמת הפרויקט. אני רוצה להזכיר לאדוני:

עשו פתרון מיוחד לבית קברות יהודי אחרי שאתם פניתם, במרוקו, איך מטפחים בית קברות, בשפרעם יש בית כנסת שהיחס אליו הוא יחס מעל ומעבר. יש מה שקרוי ציפור הנפש

אדוני רק יקפיד לקרוא כמובן מהכתב. בטח כבודו מכיר את התקנון. יכול להיות שלא קיבלת את הדף עם הניסוח החדש של חבר הכנסת טיבי. לא, לא, התוספת, התוספת. לכן, אדוני, יש להתערב ולגלות הבנה לציפור הנפש. לא צריך לפגוע ברגשות, לא רק של תושבי יפו, של כולנו.

אני מעריך גם את הפנייה שלך ושל גפני וינון אזולאי ואחרים ומיקי לוי.

סגן שר הפנים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אין פה שר, אה? להמשיך או לא, אדוני היושב-ראש?

מכיוון שאין שר תורן, אנחנו נעשה, גפני איננו שר. אני מבקש לעשות הפסקה בדיון עד שייכנס שר תורן למליאה.

(הישיבה

הישיבה מחודשת עם כניסתו של השר התורן. בכבוד, סגן השר. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, בהמשך לפנייתו של חבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי לשר הפנים בעניין מחאת תושבי יפו המוסלמים נגד הבנייה של עיריית תל אביב באתר הקבורה אל-אסעאף ביפו: עיריית תל אביב-יפו אכן החליטה לבנות מעון עבור דרי רחוב ביפו. מדובר במבנה חדש בן שלוש קומות אשר יכלול בית מחסה ייעודי לחסרי בית וקומת מסחר. העבודות להקמת בית המחסה החלו באפריל 2018. אז התגלה במקום בית העלמין המוסלמי מהמאה ה-18, מהתקופה העות'מאנית. בעקבות כך עתרו תושבי יפו לבג"ץ נגד המשך הבנייה, וזה הוציא צו ביניים שהקפיא את הבנייה, עד שבחודש ינואר השנה אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב לעירייה להמשיך בהקמת בית המחסה בהתאם לתכנון העירייה. שר הפנים מכיר, ומזדהה עם המחאה של התושבים ועם החשיבות הגבוהה של שמירה על מקומות קדושים ובתי קברות של כל הדתות. אף אני עצמי שלחתי מכתב בעניין לראש העיר תל אביב. אוסיף עוד כי האגף הבכיר לעדות לא יהודיות במשרד הפנים פועל רבות להקמתם, שיפוצם ותחזוקתם של בתי עלמין ומוסדות הקדש מוסלמי ברחבי המדינה, בשל החשיבות הגבוהה שרואה שר הפנים בנושא.

מדובר בנושא שאינו מצוי בסמכויותיו של משרד הפנים אלא רובץ באופן ישיר לפתחה של עיריית תל אביב-יפו ואין לנו אלא לקוות שהעירייה תהא קשובה לרחשי תושביה ותמצא את דרך המלך לקדם את בניית בית המחסה החשוב לצד השמירה על המקומות הקדושים לתושביה המוסלמים. שאלה נוספת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי סגן השר, לפני שנתיים, כאשר התחילו בחפירות, אני הגעתי לשם בעצמי. גם אז התושבים התקוממו, כעסו וביקשו להפסיק. הייתה הפסקה מסוימת, אבל לאחר מכן הדבר התחדש. אני שמח שלפני שעה קלה בית המשפט המחוזי הוציא צו ביניים להפסקת העבודות, לפני שעה קלה. אני מקווה שהמסר הזה, של צו הביניים, יחלחל לעיריית תל אביב. אין לי ספק שיש בניינים נטושים בתל אביב שאפשר לשפץ ולהעביר לשם את המקום, או לבוא בדברים עם ההנהגה ביפו כדי למצוא פתרון שמוסכם עליהם, ולא לכפות את המשך החפירות. אני בעצמי ראיתי את העצמות. אני רוצה לומר תודה לאנשים שהקשיבו מצד אחר. נכון, אנחנו נאבקים, משמיעים קול, אבל גם הקריאה של חבר הכנסת גפני, גם המכתב שלך, אדוני סגן השר, גם של ינון אזולאי, גם מיקי לוי,

אנחנו רוצים פעולה, שבסופו של דבר האפשרות של פיצוץ במקום תנוטרל על ידי החלטה נכונה ונבונה. אני גם קורא לראש עיריית תל אביב, ברשותך, אני יודע שהוא לא אדם חמום מוח, אדם שקול, לשקול מחדש את הכול, הרי מדובר בסופו של דבר במרקם עדין, ונושא של בתי קברות,

שאלה נוספת ישאל מהצד חבר הכנסת משה גפני. אחריו, חברת הכנסת מרב מיכאלי. ואז סגן השר ישיב לכלל השאלות הנוספות בנושא. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, אנחנו יודעים, בוודאי בעידן שלנו, את מה שקורה בעולם. אנחנו יודעים את זה, כולם יודעים על כולם. כאשר אפשר להרוס בית קברות מוסלמי בליבה של מדינת ישראל, אני לא יודע על מדינות אחרות בעולם, אני לא רוצה לתת רעיונות, יבואו ויגידו: בסדר, אז התרתם את המצב הזה, שלא מתחשבים בנושא של בית קברות, לא מתחשבים בנושא של אנשים שקבורים שם, שיהיו מוסלמים,

יכול להיות כל דבר, מבחינתי זה היינו הך, אני יכול להביא גם הלכות בעניין הזה, אבל נניח לעניין הזה. את המשמעות של העניין אנחנו לא נוכל למנוע. כאשר תהיה פגיעה בבית עלמין באיזשהו מקום בעולם, לא נוכל לבוא ולהגיד: אסור לעשות את זה, צריך שיהיה, אנחנו מדינה מודרנית, מתורבתת, ואנחנו צריכים להתחשב בעניין. שמעתי את נציג עיריית תל אביב, אני לא זוכר את שמו, שאמר: כל ארץ ישראל מלאה בקברים, מלאה בתי קברות.

אז למה אנחנו פה? מה בדיוק העניין הזה? זה אי-אפשר? אני רוצה להגיד, תדעו שהיום רשות העתיקות נמצאת במצב כזה שאפשר לדבר איתם. אנחנו לא רואים היום הרבה הפגנות. הסיפור הזה של יפו כואב להרבה יהודים בארץ, בעיקר, לא בעיקר, אבל חלק מהם הם אנשים דתיים וחרדים. הם לא יכולים לסבול את הדבר הזה. זה שבית המשפט הוציא צו מניעה, מה שאמר חבר הכנסת אחמד טיבי עכשיו,

אני לא בטוח שאם אני הייתי מגיש בג"ץ על משהו, גם הייתי מקבל. אבל בסדר, אני בעד. לכן גם זה יפה. זה מסר ברור שלא הורסים קברים במדינת ישראל. צריך להגיע להסכמה, צריך למצוא פתרון. בשום פנים ואופן. אני זוכר שגם אני הייתי בהפגנות ביפו כאשר הרסו שם בית קברות, לא רוצה להיכנס לעניין הזה, מי שרוצה לדעת את הסיפור,

אתמול הייתה כתבה ענקית ביתד נאמן על מה שהיה פעם, בעקבות הסיפור הזה של בית הקברות המוסלמי עכשיו. מה הטענה שהייתה נגדנו כשהפגנו? זה בכלל בית קברות מוסלמי, כאילו שזה אומר לי משהו שזה בית קברות מוסלמי. אלה אנשים חסרי תרבות.

מה הם מספרים לי?

אני לא רוצה שיהרסו בית קברות מוסלמי, חבר הכנסת גפני, הנושא חשוב, רק התקנון מבקש באמת לסיים. אני מסיים. אני רק רוצה להגיד מילה על ראש עיריית תל אביב, שהוא חבר שלי, וזה בסדר. אני ראיתי בכמה דברים לאחרונה, אין לו רגישות למי ששונה ממנו.

תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אפשר לשאול? לפנים משורת הדין. אחרי חברת הכנסת מרב מיכאלי, ינון אזולאי ישאל, דקה אחת, ולאחר מכן תשובה. תודה, אדוני.

אני מצטרפת כמובן לקריאה למצוא פתרון ראוי לסוגיה הקשה הזאת ביפו היום. חבל שהדברים הגיעו לנקודת רתיחה כזאת. אני מאמינה שצריך ואפשר היה למצוא לה פתרון קודם. אבל אני ברשותכם רגע רוצה לדבר על החיות והחיים, ולשאול אותך, אדוני: אני קיבלתי פניות מאזרחיות ואזרחים רבים שמרגישים, ואיך לומר, העובדות תומכות את התחושה שלהם, שמשרד הפנים מנצל את משבר הקורונה כדי לפגוע בזוגות שלא התחתנו כדת משה וישראל, גם אם הם רשומות ורשומים במדינת ישראל וגם אם יש להם ילדות וילדים. אני אסביר: אבא שגרוש מאישה ספרדייה, אבא יהודי, ישראלי, גרוש מאישה ספרדייה, ויש להם ילדים משותפים. הילדים חיים על הקו, הם נמצאים לפעמים עם אימא, לפעמים עם אבא. משרד הפנים לא מאפשר לילדות ולילדים לבוא לבקר את אבא שלהם מאז שהתחיל סיפור הקורונה. בחורה ישראלית, ישראלית יהודייה, נשואה בנישואים אזרחיים בחוץ-לארץ לגבר נורבגי, חברת הכנסת מיכאלי, אני רק מעיר. כמובן שהנושא הזה לא קשור לשאילתה הראשונה, ואשר על כן סגן השר, בנושא החשוב הזה, יכול גם לבחור להשיב לך בכתב במועד מאוחר.

בהחלט, אבל זאת הזדמנות בשבילי להביא את הנושא החשוב הזה בפניו. בחורה ישראלית, נשואה לגבר נורבגי, חולת סרטן. היא הייתה אמורה להגיע לטיפולים בישראל. האדם שתומך בה ומטפל בה הוא בעלה. הוא לא מקבל אישור להיכנס לישראל. אישה ישראלית חולה במחלה קשה אחרת, לא, לא. אבל זה כבר הופך לנאום ולא לשאלה. ככה זה הולך פה. אני רק נותנת את הדוגמאות. הדוגמאות הובנו. אני לא אוהב את מה שהיא עושה.

מה את לוקחת את זה למקום אחר? אין סתירה בין הדברים. סליחה, חבר הכנסת טיבי. אני, חברת הכנסת מיכאלי. את תתכנסי לשאלה חבר הכנסת טיבי, אני לא צריך עזרה. ניתנה רשות לשאול שאלה, את תתכנסי לשאלה. אני מתכנסת ואני שואלת. יש לי פה רשימה ארוכה מאוד של מקרים, שבאמת,

אני לא מצליחה להבין איך משרד הפנים מצדיק את הפגיעה הקשה הזאת באזרחיות ובאזרחים ישראלים שכל חטאם שלא התחתנו דרך הרבנות. תודה רבה. לפנים משורת הדין, ודקה אחת בדיוק, ואני אעמוד על הזמנים, חבר הכנסת ינון אזולאי. לאחר מכן ישיב סגן השר.

בהמשך לדבריו של ידידי חבר הכנסת אחמד טיבי, באמת עשיתי זאת מתוך הכרה והבנה שקבר של אדם,

ועל כן השאלה שלי היא נוגעת. יש בכפר סאג'ור קבר של רבי ישמעאל, כהן גדול. וכידוע,

היום בערב זה יום ההילולה שלו, ושם מכבדים את הקבר ושומרים עליו.

אם אני לא טועה, כשמו"ר אבי ז"ל היה אז סגן שר הפנים,

שאלה נוספת מהכיסא היא לא בהתאם לתקנון. אני מציע שלאחר שסגן השר ישלים את דבריו, תוכל לגשת אליו, הוא ישמח לשוחח. אני מודיע פה: אנחנו נעשה את המרב והמיטב כדי למנוע את זה. בכל הכוחות והיכולות שיש למשרד הפנים נעשה כך, גם אם נצטרך לבוא במגעים עם אישים כאלה ואחרים, אנו מקווים שנגיע לפתרון שיהיה מקובל על כולם. לשאלתה של חברת הכנסת מרב מיכאלי, אני לא רוצה לפרט, רק אומר דבר אחד: יש ועדה במינהל האוכלוסין שבוחנת כל בקשה להיכנס לארץ. לא מנצלים את נושא הקורונה אלא פשוט משגיחים שלמדינת ישראל, שרק ביממה האחרונה, קשה לדבר ככה, סליחה. עובדי סיעת הליכוד, אני מבקש לשמור על השקט. לא מנצלים שום נושא של קורונה כדי למנוע כניסת אנשים בארץ, אבל צריך לדעת דבר אחד: רק ביממה האחרונה יש למעלה מ-200 נדבקים נוספים במחלה הזו. לכן למינהל האוכלוסין יש ועדת חריגים. מי שרצה יכול היה להגיש בקשה לאותה ועדה, והוועדה הייתה בוחנת את זה, בלי שום קשר אם האדם נשוי אזרחית. אני לא נכנס לפירוט בעניין, כי לא בדקתי את זה. אני מוכן לבדוק ואשיב לך על כל מה ששאלת. לא נקודתית. אם תפני אליי אחר כך גם בכתב, אשמח ואענה לך תשובה על כל אחד. לשאלת חבר הכנסת ינון אזולאי ידידי, משרד הפנים עשה בעבר ויעשה בעתיד את המקסימום כדי להנגיש את המקום הקדוש בסאג'ור. זה מקום שמגיעים אליו אלפי יהודים ביום ההילולה. אנחנו נמצאים בדברים עם ראש המועצה, שהוא יושב-ראש הפורום לראשי המועצות הדרוזיות. אני מקווה שיחד איתו נגיע לפתרון ונגיע ליכולת לעשות הנגשה טובה יותר לקבר של הצדיק.

נעבור לשאילתה הבאה, שגם עליה ישיב סגן שר הפנים, של חבר הכנסת אחמד טיבי, בנושא תוכנית לשכונת מגורים בכפר אכסאל. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. אני מבקש להיצמד לנוסח הכתוב. אם כבודו צריך, אני מוכן למסור. לשאלה נוספת נרשם גם חבר הכנסת אוסמה, שאילתה ישירה, התקנון לא מאפשר שאלה נוספת.

אדוני סגן השר, מכובדי היושב-ראש, המועצה המקומית אכסאל מקדמת תוכנית לשכונת מגורים במערב הכפר דרך ותמ"ל. אגב, זאב בילסקי, שהנהיג את הוותמ"ל, טיפל בבקשה הזאת, בוועדה לקידום מתחמים מועדפים. יש אישור של הוועדה, מגיעה מילה טובה לזאב בילסקי, שמסיים את תפקידו.

השיווק מחכה לאישור משרד הפנים על שינוי בהסכמה בתחום השיפוט, אדוני סגן השר. חברי הכנסת, אני מבקש לשמור על השקט. שאלתו של חבר הכנסת טיבי היא חשובה מאוד. אני רוצה לחזור עליה, ברשותך. איציק כהן. סגן שר האוצר. סגן שר האוצר, שלום לך. אין סיכוי. אדוני היושב-ראש,

המועצה המקומית אכסאל מקדמת תוכנית לשכונת מגורים במערב הכפר דרך הוותמ"ל, בראשותו של זאב בילסקי, שמסיים את העבודה,

מילת תודה והערכה, הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור במינהל התכנון. השיווק מחכה לאישור משרד הפנים והשר על שינוי בהסכמה שהתקבל בתחום השיפוט. הזוגות הצעירים בכפר אכסאל מחכים לבשורה ולפרסום המכרז. רצוני לשאול: 1. מהי החלטתך בנושא שינוי תחום שיפוט? 2. האם נקבע מועד לשיווק? תודה רבה. סגן השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר. תמ"ל/1029 כוללת תוספת של כ-900 יחידות דיור, ומהווה הרחבה ליישוב אכסאל. התוכנית אושרה בוותמ"ל בחודש מאי 2018. התוכנית חלה בחלקה על אדמות תושבים פרטיים ביישוב, אך חלק הארי של מספר יחידות הדיור שכלולות בה נמצא על אדמות מדינה הנמצאות בתחום השיפוט של מועצה אזורית יזרעאל, ולכן יש צורך בשינוי גבולות שיפוט. בין היישוב אכסאל למועצה האזורית יזרעאל יש הבנות בנושא, אשר הוצגו לוועדת הגבולות, שהתכנסה כבר כמה פעמים אך עדיין לא התקבלה החלטה בעניין הזה. לעמדת מינהל התכנון, יש לקדם את הנושא, ומקווים שבקרוב מאוד תתקיים ישיבה של ועדת הגבולות ותתקבל החלטה. לגבי שיווקי הקרקעות, הם אינם במסגרת פעילות מינהל התכנון, ועל כן יש לפנות לרשות מקרקעי ישראל.

תודה רבה לסגן שר הפנים. תם פרק השאילתות. נעבור כעת לחקיקה פרטית. הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון, הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף 2020. יציג חבר הכנסת אופיר כץ,

ישיב עליה שר המשפטים אבי ניסנקורן. לרשותך, אדוני, עומדות עשר דקות. בבקשה.

אדוני השר, חברי, כנסת נכבדה, היום אני ניצב בפניכם לנמק את הצעת החוק שהגשתי, הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון, הארכת תקופת התיישנות). חוק ההתיישנות מגדיר תקופת התיישנות בת שבע שנים ברוב התחומים שבהם ניתן להגיש תביעה לבית המשפט, אך חוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות בת שלוש שנים בלבד במקרה של נכות או מחלה. תקופת ההתיישנות הקצרה פוגעת באופן קשה במבוטחים ובמיוחד במוחלשים שבהם. אלה, שלא מכירים את זכויותיהם ודרכי המימוש, משלמים שנים ארוכות לחברות הביטוח, ובשעת צרתם הקשה ביותר לא מקבלים מענה. תקופת ההתיישנות מתחילה להיספר מרגע שקמה למבוטח הזכות לתבוע את הביטוח, משמע מרגע גילוי המחלה או קביעת הנכות. הדבר היחיד שעוצר את מרוץ ההתיישנות הוא הגשת התביעה לבית המשפט, לא לחברות הביטוח אלא רק לבית המשפט. עלול להיווצר מצב אבסורדי, שבו חברות הביטוח נוהגות בחוסר תום לב, מעכבות ומשתהות בזמן שהמבוטח בכלל לא ער לזה שתקופת ההתיישנות חולפת. אבקש לשמור על השקט במליאה מחברי הכנסת ומעובדי הסיעות לרבות הגברת עליזה.

מקרה לא נתפס לדוגמה: בחורה צעירה, בת 26, אשר נרצחה בפיגוע ב-2003 בידי מחבל מתאבד של החמאס בפיצוץ האוטובוס בחיפה. אימה, אשר התגוררה איתה, נכנסה לדיכאון עמוק. השבר שלה היה כל כך קשה שלא הייתה מסוגלת לגעת בחפציה ובמסמכיה של הבת, זה קשה ככה, לאחר חמש שנים אשתו של בנה מצאה את מסמכי הפוליסה של הבת בסך 100,000 שקלים. כשהאם פנתה לחברת הביטוח היא ננזפה על הזמן שעבר עד שהגישה את התביעה, וסילקו אותה לביתה בלא כלום.

מקרה נוסף הוא של אדם אשר נפגע בפיגוע חבלני, נפצע קשה מאוד, אושפז במצב לא יציב, וסבל מפגיעות רב-מערכתיות. היה לו ביטוח הכולל כיסוי לנכות. חודשיים לאחר הפיגוע אשתו פנתה לחברת הביטוח וביקשה לממש את זכויותיו בפוליסה. חברת הביטוח ניצלה את המצב ואמרה לה: בואי נחכה לביטוח הלאומי שיקבעו את אחוזי הנכות ואז נדון. אין ספק שחברת הביטוח ידעה שהביטוח הלאומי לא ממהר, ובאמת, כעבור ארבע שנים נקבעו אחוזי הנכות. בלי להניד עפעף, חברת הביטוח השיבה לה שתקופת ההתיישנות הסתיימה ולכן התביעה נדחית. גם כאשר הגישו תביעה לבית המשפט, היא נדחתה בלית ברירה. אדם נוסף שסיפורו הגיע אליי חלה בסרטן קשה ואלים. הוא עסק בטיפול והחלמה, ובין היתר גם ניסה טיפולים בחו"ל. הוא נלחם על חייו במשך זמן רב, וכשפנה לחברת הביטוח נתקל בכתף קרה וסירוב חד: עברו שלוש השנים.

פונים אליי אנשים רבים אשר נפגעו ממצב כזה. לאוכלוסיות האלו נעשה עוול, והן נאלצות להתמודד עם חיים של מחסור. הצעת החוק שאני מגיש בפניכם מבקשת לתקן את העוול הזה: להאריך את תקופת ההתיישנות לשבע שנים ולחייב את חברות הביטוח להתריע בפני המבוטחים פעמיים טרם סיום תקופת הזכאות לתביעה: שנה בטרם סיום התקופה ושלושה חודשים בטרם סיום התקופה. ההצעה תסייע למבוטחים המוחלשים למצות את זכויותיהם בצורה טובה יותר ותייצר צדק והוגנות.

תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ. ישיב שר המשפטים חבר הכנסת אבי ניסנקורן.

ועדת שרים לחקיקה אנחנו תומכים בנושא הזה בקריאה טרומית, תוך סיכום שאחרי קריאה טרומית זה יחזור לוועדת השרים, והצעת החוק תקודם בכפוף לתיאום עם משרד האוצר ורשות שוק ההון והביטוח.

תודה רבה. מבקש להתנגד להצעת החוק חבר הכנסת אוסאמה סעדי. לרשותך, אדוני, עומדות שלוש דקות. אני רק מבקש מחברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם, אם זה ביציע ואם זה באולם המליאה. בסדר גמור. אפשר להצביע מפה? אין סיבה. יש לאדוני מספיק זמן כדי להגיע למקומו. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד שר המשפטים, חברי אופיר כץ, אנחנו תומכים בהצעת החוק. אני כעורך דין, במשך 25 שנה, העניין הזה של תקופת ההתיישנות הוא חשוב מאוד. בדרך כלל, ברוב המקרים, ברוב התביעות, תקופת ההתיישנות היא שבע שנים, בתאונות דרכים, תאונות עבודה, אדוני היושב-ראש, אתה גם משפטן,

בעניין של תביעות, על פי חוזה ביטוח, באמת התקופה היא קצרה,

החשש שלי, ולכן אני ביקשתי לעלות, הוא שחברות הביטוח לא תנצלנה, אדוני שר המשפטים, אדוני שר המשפטים, אנחנו תומכים עקרונית בהצעה, החשש שלנו ושל רוב האזרחים, הצעת החוק מיטיבה מאוד עם האזרחים, אבל החשש הוא שחברות הביטוח יגידו עכשיו שבגלל שזה עכשיו שבע שנים, אז רוצים כאילו להעביר את הסיכון הזה על כתפיהם של האזרחים. ולכן אני אומר כאן, צריך להבטיח שההצעה הזאת, בסופו של דבר, נכון שאנחנו רוצים להיטיב עם האזרחים ולהאריך את תקופת ההתיישנות, ושיגישו בתוך שבע שנים, במיוחד במקרים של חולי סרטן, של תביעות לפי חוזה ביטוח, אבל בסופו של דבר, שחברות הביטוח לא ייקחו את כל הנטל הזה ואת כל הסיכון הזה של שבע שנים ויעבירו אותם על כתפיהם של האזרחים הפשוטים. מזה אני רוצה להזהיר. אבל כמובן שאנחנו ברשימה המשותפת נתמוך בהצעת החוק הזו. אני שואל את חבר הכנסת המציע, האם תרצה להשיב לדבריו של חבר הכנסת אוסאמה סעדי?

אני נותן פרק זמן כדי שחברי הכנסת יגיעו למקומותיהם ביציע גם כן לפני ההצבעה ומודיע שלא תתאפשר הצבעה ממקומות אחרים. לשאלתך, חבר הכנסת אלי אבידר, אני נותן זמן לעלות אבל אני לא אאפשר הצבעה ממקום אחר, ולכן אני אומר את זה מראש. במענה על שאלתו של סגן שר האוצר, שרשות שוק ההון תחת אחריותו, הנושא נבדק בתקנון הכנסת, וזה לא מתאפשר.

אני עובר להצבעה על הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון, הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף 2020, בקריאה טרומית.

שאני עולה למעלה? הודעתי לפרוטוקול שאני לא אאפשר צירוף. ביקשתי, ונתתי זמן לעלות למעלה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון, הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף 2020, לוועדה

למעט המציע,

והצעת החוק תעבור לוועדת הכספים.

סליחה, מקובל לציין את זה לפרוטוקול.

בקשתך, למה השינוי הזה? מאחר שהלשכה המשפטית המליצה להעביר את הצעת החוק, תרצה להעביר את זה לוועדת הכנסת שתכריע? לוועדת, אז הצעת החוק תעבור לוועדת הכנסת, כדי שתכריע אם להעביר אותה לוועדת הכספים או לוועדת החוקה. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, החרגת עיקול ביטוח רפואי בידי צד שלישי), שהגיש חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ועליה ישיב שר המשפטים אבי ניסנקורן. לא, לא, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אני מבין, פניתי לחברי הכנסת בהצעת החוק הספציפית הזאת והודעתי, ונתתי זמן. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה, עשר דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לנצל קודם כול את הבמה, ידידי חבר הכנסת ארבל,

זו פעם ראשונה שאני מדבר כשאתה מנהל את המליאה, אז שיהיה בהצלחה גדולה. חבריי חברי הכנסת, אני חושב שלא כל יום אני מגיש הצעת חוק שאני חושב שהיא אמורה לקבל תמיכה מהקואליציה ומהאופוזיציה, ואני רוצה לספר לכם על לידתה של הצעת החוק הזאת. מתקשר אליי היום אדם אחד שאני לא מכיר אותו, ומספר לי על צרה. הוא אומר לי: יש לי צרה שמלווה אותי והייתי רוצה את העזרה שלך. ואני שואל אותו: במה דברים אמורים? הוא אומר לי: תראה, נקלעתי לחובות, יש לי עיקולים על הבית, אני גמור מבחינת הבנק, אף אחד לא נותן לי הלוואות,

עם כל הלחץ הזה, הוא קיבל התקף לב. הוא היה צריך ללכת לבית חולים לעשות צנתור. הוא בא להפעיל את הביטוח הרפואי שלו,

אני מבקש מחברי הכנסת לשמור על השקט. כדי שתדעו אם להצביע בעד או נגד הצעת החוק, כדאי מאוד שתשמעו את דברי המציע, דברים מחכימים.

תודה, אדוני היושב-ראש. האדם מגלה ברגע האמת, כשהוא נמצא בבית חולים, על שולחן הניתוחים, שגם הביטוח הרפואי שלו מעוקל.

אנחנו בעד הנושים, הם צריכים לקבל את הכסף שלהם. כל אדם שחייבים לו כסף צריך לקבל את זה. אבל אדם שחייבים לו כסף, לא נגזר עליו שחלילה לא יטפלו בו, ברפואה שלו. אני הגשתי הצעת חוק שמחריגה את הביטוחים הרפואיים. יש דברים שהחוק מחריג, שלא מעקלים, למשל שכר מינימום,

תפילין,

חיית מחמד. אני חושב שביטוח רפואי זה דבר קריטי לבן אדם בשעות הקשות שלו, וגם הוא מעוקל, גם אם צריך את אותו ניתוח, את אותן תרופות מצילות חיים. הצעת החוק הזאת אמורה להסדיר את הדבר הזה, שאותם אנשים חלשים ביותר יוגנו, וישמרו על הביטוח הרפואי שלהם. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת להודות לידידי שר המשפטים. ואני רוצה לומר לך, כבוד השר: אני דיברתי איתך ביום שישי, וההבנה שלך והרגישות שלך לאנשים החלשים ביותר בחברה היא תעודת כבוד לך ולממשלת ישראל. אני רוצה להודות לך,

הסכמתי לדרישות של הצוות המקצועי לצמצם אותו למה שאתם ביקשתם. ואני רוצה שוב גם לומר לך, על הזריזות שלך, גם בוועדת שרים. אני חושב שהפנים שלנו, של כנסת ישראל, זה חוקים מהסוג הזה, שדואגים לחלשים ביותר. אני רוצה להודות גם לשר האוצר ויועצו עידן פרץ, לסגן השר הרב איציק כהן, למשה ברקת, ראש רשות ההון, שליווה את החוק הזה וגם נתן לנו את ההנחיות, בהנחייתו של שר המשפטים, לאוהד מעודי, יוני משריקי ועורך הדין והמגשר חופי, לתומר מוסקוביץ', ראש רשות האכיפה. אני קורא לחבריי חברי הכנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה, לתמוך בהצעת החוק הטובה הזאת.

תודה רבה למציע, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. ישיב יעלה ויבוא שר המשפטים חבר הכנסת אבי ניסנקורן,

לפני דברי השר אני רק מבקש לציין לפרוטוקול, ולא לספירה, שהצעת חוק פ/71/23, של חבר הכנסת אופיר כץ, לבקשת חברת הכנסת מרב מיכאלי וחבר הכנסת אלעזר שטרן, הם יצורפו וכן, חבר הכנסת אלי אבידר, הם יצורפו לפרוטוקול כתומכים בהצעת החוק. הבקשה נרשמה בפרוטוקול. תודה רבה. שר המשפטים אבי ניסנקורן, בבקשה. תודה. אני מודה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי שהגיש את הצעת החוק הזאת לוועדת שרים לחקיקה. אני חושב שזאת הצעת חוק מאוד ראויה, מאוד נכונה. ההצעה נדונה בוועדה ועל דעת כל חברי הוועדה, אנחנו ממליצים באמת לאשר אותה בקריאה הטרומית. אנחנו כן היינו בדיון לגבי הדיוק של התחולה. חבר הכנסת חיים כץ, אני מבקש. כן היינו בקשר לגבי הדיוק של התחולה, כך שההצעה הזאת באמת תיגע במקרים הנכונים,

שניתן גם להחיל אותם. הסיכום באמת היה להחיל את זה על מקרים של ביטוח סיעודי, ביטוח תרופות שלא בסל וניתוחים והשתלות בחו"ל. אני מודה לחבר הכנסת מלכיאלי שגם הסכים עם התיקון הזה, ואנחנו תומכים, בסייג הזה, בטרומית ובהמשך הקריאות אחר כך.

תודה רבה לשר המשפטים. לפני שנעבור להצבעה אני גם מבקש לציין לפרוטוקול את חבר הכנסת סעיד אלחרומי, שכאמור גם כן תמך בהצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ, הצעת חוק חוזה ביטוח (תיקון, הארכת תקופת ההתיישנות). וכעת נעבור להצבעה על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, החרגת עיקול ביטוח רפואי בידי צד שלישי), התש"ף 2020, בקריאה טרומית, של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.

ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל

בעד הצעת החוק, 54, אין מתנגדים, אין נמנעים. אשר על כן, אני קובע בזה כי הצעת החוק הזו עברה בקריאה טרומית ותעבור לדיון ולהכנה בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. כמו כן, אני מבקש לצרף לפרוטוקול, ולא לספירה, את חברי הכנסת שנכחו במליאה: אלי אבידר תומך בהצעת החוק, חברת הכנסת מרב מיכאלי וחבר הכנסת משה גפני תומכים בהצעת החוק, לפרוטוקול, וכן חבר הכנסת אוסמה סעדי תומך בהצעת החוק. תודה רבה. נעבור לאט להצעת החוק הבאה, לכבודה של חברת הכנסת המציעה, קרן ברק. הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), התש"ף 2020. בין לבין, מזכירת הכנסת תכריז את הודעתה, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה) (תיקון מס' 7), התש"ף 2020, החלטה מס' 106, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) (תיקון מס' 5), התש"ף 2020, החלטה מס' 107. חברת הכנסת קרן ברק תציג את הצעת החוק שלה, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), התש"ף 2020. בבקשה.

גברתי, עומדות עשר דקות להצגת הצעת החוק, בבקשה. בנחת, בנחת. בבקשה, גברתי, עשר דקות.

ילנה, נסרין,

זמזם, מאסטוואל, שאדיה, רואן ועוד שלוש קורבנות ששמן לא פורסם, ובהן תינוקת בת עשרה חודשים. אתם אולי לא מכירים את כל השמות, אבל בטוח שמעתם את סיפורי הזוועה שלהן. 12 נשים נרצחו באכזריות מתחילת השנה. אלו שמות הנרצחות בגוף, אך אליהן מצטרפים אלפי שמות של נפגעי אלימות פיזית ומינית קשה, שלא הגיעו לכדי רצח עדיין אבל מסתובבים פגועים פיזית, מינית ונפשית, וכחצי מיליון ילדים שחשופים לאלימות בביתם, ולעיתים גם גברים, ללא יכולת למלט את עצמם מתוך התופת האלימה שבה הם חיים. קצת נתונים: בכל שנה נפתחים עשרות אלפי תיקי אלימות במשפחה ואלפי בקשות לצווי הגנה, והמספרים רק הולכים וגדלים בכל שנה ושנה. כמו כן, בחודש מאי האחרון חל גידול של 548% בפניות למוקדי הרווחה. מאז הגעת הקורונה לישראל במרס נרצחו בישראל שמונה נשים, שלוש מהן בחודש האחרון. בעבירות אלימות במשפחה נרשמה עלייה מדאיגה של 12% ובתלונות על אלימות בין בני זוג נרשמה קפיצה של 31%. אני מבקש מחברי הכנסת לשמור על השקט. הנושא חשוב מאוד.

שר המשפטים ושר האוצר, אתם שניכם מאוד סייעתם לי בהעברת הצעת החוק הזאת. אני אשמח אם גם תקשיבו. מאוד סייעתם, תודה. לאורך חודש וחצי של הגבלות הקורונה עלה מספר הפניות לעומת התקופה שקדמה לה וכ-10,000 צווי הגנה ניתנים בכל שנה. אני עומדת כאן, כשליחת ציבור, לצמצם את מקרי האלימות הבאים. משה ארבל, סגן יושב-ראש הכנסת, חבריי וחברותיי, אני נרגשת מאוד להביא בפניכם היום את הצעת החוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה). את הצעת החוק הזו אני מביאה כצעד חשוב ומשמעותי למיגור האלימות בחברה הישראלית, בדגש על המלחמה בפגיעה בנשים על ידי בני זוגן, ועל הצורך לספק להן אמצעי הגנה יעילים יותר שיחזירו להן את תחושת הביטחון ויאפשרו להן לישון בלילה. להן ולילדיהן.

יותר מתמיד, אני גאה להיות חברת כנסת מטעם הליכוד כשזו הממשלה שלי שהעבירה את החוקים האלה. מדובר בהצעת חוק למניעת אלימות במשפחה, שמוגשת כהצעת חוק פרטית, ומקודמת כאן במליאת הכנסת הראשונה שדנה בהצעות חוק פרטיות מזה כשנה וחצי, זה לא קרה, ומובאת כאן להצבעתכם.

זאת אמירה ערכית וציבורית חשובה, והיא מצביעה על סדרי העדיפויות של הממשלה הנוכחית. כבר בשלהי הכנסת העשרים, סוף הכנסת העשרים, הבינו את חשיבות המאבק למניעת אלימות במשפחה, ולכן העבירו אז בוועדת השרים לענייני חקיקה חוק מאוד דומה בשם שונה, שתכליתו דומה. ראש הממשלה דאז וגם היום בנימין נתניהו והשר לביטחון פנים דאז גלעד ארדן ביקשו שחוק זה יקודם בחקיקת בזק כדי לסייע לכל אותן קורבנות שקולן אינו נשמע. הם הבינו כבר אז את המצוקה והדחיפות הרבה של הנושא בחקיקת חוק זה.

עוד באותו חודש, זה היה דצמבר 2018, התפזרה הכנסת, וחוק זה לא קודם. קצת הסבר טכני: הצעת חוק כוללת הרבה מאוד מרכיבים טכניים וויזואליים, אבל היא בעצם מחוללת מהפכה של ממש. הטכנולוגיה כבר קיימת באכיפת עבירות אלימות בתוך המשפחה בכל העולם, בארץ לא, ביניהן ארצות הברית ואירופה. שני הצדדים מקבלים מכשיר. אותו תוקף שנגדו הוצא צו הגנה עונד עליו מכשיר טכנולוגי, בטכנולוגיה הדומה לזאת שקיימת בארץ בהתוויות אחרות, והאישה יכולה להניח את המכשיר שלה,

ברגע שהמרחק הקבוע שאמור להיות ביניהם מופר, זה מתריע ברשויות האכיפה, יש התראה. צוות המאתרים מקבל התראה. המערכת בנויה כך שבעצם ברגע שהמערכת מקבלת את ההתראה היא מתקשרת גם לקורבן וגם לתוקף ומבקשת מהם להתרחק מהאזור, היא לכיוון אחד והוא לכיוון אחר, אבל הם צריכים להתרחק. חשוב לי להדגיש, זה מאוד חשוב, שכשידוע שקיימת טכנולוגיה כזאת, שמאפשרת אכיפת צווי הגנה, באופן אוטומטי גדלה גם ההרתעה עצמה,

זה כבר מרתיע בפני עצמו, וכתוצאה מכך מופחתים גם מקרי האלימות דה פקטו. מעדויות שמגיעות אלינו מהעולם, ממדינות שבהן הטכנולוגיה כבר פועלת, ניתן לראות שעצם הצמדת רכיב לתוקף גורמת להחלת הגבלה עצמית בפעולותיו, סוג של רגולציה עצמית, בידיעה שכל קרבה שלו לקורבן מנוטרת בעצם באותו רגע, ולכן הוא מתרחק בעצמו, בדומה,

למצלמות הכביש, שנמצאות היום בכבישים, שמנטרות את המהירות ואנשים פשוט מאיטים, וכך נמנעות פגיעות בנפש, בדיוק בגלל שרק המצלמות קיימות.

במבט עולמי עולה כי עד היום לא נרצחה, אדוני היושב-ראש, אישה שהייתה תחת אותו פיקוח טכנולוגי. זה מציל נפשות,

רוצים להציל נפשות. מה אני מנסה לומר לכם, הפעלת הפיקוח האלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה הופכת את המציאות על פיה באופן הצודק ביותר.

אישה שנמצאת בסכנת פגיעה ואלימות בידי בן זוגה צריכה לברוח, לנוס על נפשה, להתכנס במקלטים, ולמעשה להפוך את חייה לבית כלא אחד גדול, את חייה ואת חיי ילדיה. לעומת אותה אישה, בן הזוג ממשיך בחייו הרגילים ויכול לאיים בכל רגע נתון עליה, על ילדיהם ועל בני משפחתם. החלת הפיקוח הזה הופכת את המצב. בזכות אמצעים טכנולוגיים, אנחנו בשנת 2020,

יש לנו כבר טכנולוגיה, האישה שמאוימת על ידי בן זוגה תוכל להמשיך את חייה כרגיל. היא תוכל להישאר בביתה, היא תוכל ללכת לעבודה, היא תוכל לגדל את ילדיה, והילדים יוכלו ללכת לבתי הספר. כולם יוכלו להמשיך בשגרת חייהם הרגילה ולישון הרבה הרבה יותר טוב בלילה. אפקט החרדה, החרדה האישית, יורד. לעומת זאת, האדם הפוגע הוא זה שיצטרך לשמור מרחק. הוא זה שיצטרך בכל רגע נתון לדעת שהוא,

נמצא במרחק שהחוק קבע לו. בזכות הפיקוח הזה הוא לא יוכל להתקרב, ולאיים על בן המשפחה שהוא הפנה את האלימות כלפיו. לכן, מטרתו של צו ההגנה היא להגן על קורבנות תקיפה, אך בפועל, אני לא מתעלמת, דרך אגב, כבוד השר דודו אמסלם, שגם עזר לי בחקיקה,

שהפעלת הפיקוח האלקטרוני עלולה לגרום לפעמים לפגיעה בזכויות יסוד של המפוקח הזכות לכבוד והזכות לפרטיות, הקבועות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אך מנגד, כפי שאתה אמרת אתמול בחקיקה אחרת, עומדות זכויותיהם של נפגעי האלימות: הזכות לחיים, הזכות לשלמות הגוף, הזכות לכבוד. יש לזכור כי במצב הקיים, הפתרון שקיים היום הוא רק הרחקה למקלטים, הרחקה דה פקטו. הקורבנות נמצאות במקלט ובכלא, והתוקפן נשאר בחייו הרגילים. אז המצב שאנחנו עושים היום הופך את היוצרות, עושה צעד קטן להיפוך היוצרות: המקלטים לא ייסגרו,

והכול ימשיך, אבל זה צעד קטן, ובסוף התהליך אני מקווה שהיוצרות יתחלפו. חשוב לציין שהפיקוח האלקטרוני לא מופעל בכל מקרה שבו ניתן צו הגנה, רק במקרה שבו אדם הפר צו הגנה קודם או הורשע בעבירות אלימות, או בנסיבות מיוחדות שבהן בית המשפט סבור כי הפיקוח האלקטרוני הוא הכלי הראוי ביותר באותו מקרה, בין היתר, בשל מסוכנות של מי שהצו הוצא נגדו. רק במקרים האלה, בנסיבות מיוחדות שקיימות רק אז יוצמד הפיקוח האלקטרוני, ולא בכל מצב. הוא גם אינו מבדיל בין גבר לאישה. זה התוקף והקורבן. לסיכום דבריי, אני מבקשת להביא כאן אמירה ציבורית חשובה מאין כמותה. בימים אלה מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של משבר עמוק, התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, מניעת גל שני של המגפה, ובה בעת התמודדות עם אתגרים כלכליים מהמורכבים ביותר שידענו, ולקראת מהלכים מדיניים מרחיקי לכת. משבר זה יביא לגידול עצום במספר מקרי האלימות במשפחה. אתר חברת החדשות N12, מי שעוקב, אפילו הקדיש לזה מנגנון ספירה מיוחד, ספירת מקרי האלימות המתעדכן באופן רציף בלייב, ממש כמו ספירת הגידול במספרי הקורונה. עד כדי כך הנושא הזה חשוב. אני רוצה להודות לכל חבריי, ידידיי השרים, שנמצאים כאן: השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, השרה פנינה תמנו שטה, שסייעה מאוד, השר דוד אמסלם שעזר לי מאוד בתמיכה, שר האוצר, ששם את זה, למרות שיש לזה עלות תקציבית, הוא הבין שזה בראש סדרי העדיפויות ושם את זה, וביקש להעביר את זה בוועדת שרים, לשר המשפטים, לשר התרבות, לכל מי שנכח בישיבת ועדת השרים,

לידידי השר גלעד ארדן שגם ביקש להקים יחידה מיוחדת במשטרה למניעת אלימות במשפחה,

וגם היה הראשון שהעביר את זה בעבר.

לראש הממשלה, שדחף וביקש שזה יהיה נושא ראשון במעלה בסדרי העדיפויות.

רגע, עוד משהו אחד. אני גם רוצה להודות למרכז רקמן, שעזרו לי רבות בניסוח החוק, ולחברת הכנסת לשעבר עליזה לביא, אשר עמלה רבות לקידום החוק הזה גם בממשלה וגם בכנסת, ועד היום היא מחשיבה אותו כאחד המהלכים החשובים ביותר בקריירה הציבורית שלה, אני מאחל לגברתי שיהיו עוד הזדמנויות לתודות. ולכל הנשים, זיכרונן לברכה. אני מבקשת שההצעה זאת תעבור פה אחד.

תודה רבה. הצעת חוק זו מוצמדת להצעת חוק של חבר הכנסת יואב סגלוביץ', ואשר על כן חבר הכנסת יואב סגלוביץ' יעלה ויבוא להציג את הצעת החוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), התש"ף 2020. לרשותך, אדוני, עומדות שלוש דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק היום, שמובא פה להצבעה, הוא חוק חירום.

וביומיים האחרונים התרגלנו, והעברנו חוקי חירום בוועדת חוקה שנגעו לזכויות הפרט, שנגעו להגבלת זכויות. היום זה חוק חירום, ואני קורא לכנסת וגם לממשלה להתייחס אל החוק הזה כחוק חירום. לא סתם אני פותח במילים האלה. דקה אחרי שיעבור בטרומית או דקה אחרי שיגיע לקריאה ראשונה, אני דווקא בוחר להדגיש בפני חבריי חברי הכנסת והשרים את הבעיות הצפויות בהעברת החוק, מהסיבה הפשוטה שהחוק הזה מסתובב במסדרונות הכנסת בתצורות כאלה ואחרות משנת 2014. רק אזכיר כמה מחברי הכנסת לשעבר שעסקו בחוק הזה: דוד צור, השרה מירי רגב, עליזה לביא, אורלי לוי אבקסיס, ועוד. זה התחיל ב-2014, ואנחנו היום ב-2020. היו בזה גם דיונים בשנת 2017 ו-2016, עם מעורבות של השר לביטחון פנים דאז גלעד ארדן, עם מעורבות ועדת המדע והטכנולוגיה ועם המעורבות של כולם. כולם רוצים, וכולם שופעים רצון טוב. רצון טוב איננו מספיק. המבחן הוא איך אנחנו עוברים, חבריי חברי הכנסת, ממחיאות כפיים לביצוע. חברת הכנסת מלינובסקי וחבר הכנסת ביטן. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וחבר הכנסת דוד ביטן, זה מאוד מפריע, גם עם הגב למליאה.

אפרופו חבר הכנסת דוד ביטן, בתפקידו אז כיושב-ראש הקואליציה הוא דאג שיגיעו תקציבים למימוש החוק הזה. הוא לא יכול להתחייב עליו, אבל הוא אמר שהוא ידאג לכך. בבית הזה, מכל חלקי הבית, אין כמעט אנשים שלא תמכו בחוק הזה.

איך זה לא עבר? זה לא עבר כי לא מספיק רצון טוב, צריך יכולת ביצוע. קשב תמיד היה,

לא היה. ובפועל החוק, שאני מתאר לכם את גלגולו משנת 2014, בא היום לקריאה,

הוא היה בוועדות, הוא טייל בכל מקום. אני קורא לבית הזה למחויבות לפחות כמו שהייתה המחויבות אתמול, לפחות אצלנו באופוזיציה, לטפל בחוק החירום שהגיע אתמול ב-04:00,

לא בשל ולא מוכן. החוק הזה מבושל,

ועשו עליו אפילו פיילוט במשרד לביטחון הפנים, והשר גלעד ארדן היה מעורב באופן אישי.

על מנת שזה באמת יעבוד, ולא נעשה סתם עוד כותרות בעיתון או באינטרנט, שמלוות אותנו מ-2014, אני מציע רק דבר אחד, שיהיה גורם אחד שמארגן ומתכלל, כי זה עסק של כמה משרדי ממשלה. ואני רואה פה את השר לביטחון הפנים, שיושב כאן, ואומר: הוא חייב לקחת את הדבר הזה עליו, נא לסכם.

מערכתית, כי אחרת נהיה פה בקריאה טרומית עוד x שנים. אפשר לבצע את זה, אפשר לבצע את זה לפחות באותה מהירות שביצענו אתמול תיקון בחוק שדואג ליכולת של הממשלה לאכוף חוקים. הדבר הזה הוא חוק חירום, כך חייבים להתייחס אליו.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב סגלוביץ'. ישיב בשם הממשלה השר לביטחון הפנים חבר הכנסת אמיר אוחנה. בבקשה, יעלה ויבוא. תשובתו של השר לביטחון הפנים היא במשולב על שתי הצעות החוק, וההצבעות תתקיימנה בנפרד. תודה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, חברי הכנסת, הצעת החוק של חברתי חברת הכנסת קרן ברק, המונחת בפניכם, מבקשת להקנות לבית המשפט סמכות להורות על פיקוח אלקטרוני על מי שהוצא נגדו צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, שבדרך כלל כולל גם צו הרחקה. אמצעי הפיקוח יאפשר לאכן את המפוקח כדי לוודא שהוא עומד בתנאי ההרחקה כפי שהוטלו עליו בצו. מטרת ההצעה: הגברת ביטחונם האישי של קורבנות ונפגעי עבירה מאוימים. הטכנולוגיה במקרה הזה היא מבורכת וחשובה, היא אמצעי מצוין לסייע לנו להילחם מלחמת חורמה בעבירות האלימות בתוך המשפחה. כלי הפיקוח הטכנולוגי לסיוע בהתמודדות עם אלימות במשפחה נכלל במסגרת המלצותיה של הוועדה הבין-משרדית לטיפול בתופעת האלימות במשפחה, שאושרו על ידי הממשלה בעבר. כחלק מיישום של אותן המלצות גובשה על ידי המשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים הצעת חוק ממשלתית בעניין, אשר אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה בדצמבר 2018, אך לא הספיקה לעלות לקריאה ראשונה במליאת הכנסת, שכן זו התפזרה באותם הימים.

הן הממשלתית והן הצעתה של חברת הכנסת ברק המונחת בפניכם כעת, חולקות, שתיהן, את הרעיון של פיקוח מבוסס GPS, כדי להבטיח את קיומה של הרחקה של מי שמסכן, במטרה למנוע מקרים נוספים של אלימות במשפחה. מעבר לחידוש בפן הטכנולוגי, שתי ההצעות נושאות בשורה בגישה כלפי בני המשפחה החשים סכנה לחייהם. שימוש בכלי הטכנולוגי המוצע יאפשר פיקוח ובקרה על תנאי ההרחקה מבלי לפגוע בשגרת החיים של הנפגעים והקורבנות. הצעת החוק הממשלתית שמבקשת להסדיר את השימוש בכלי הטכנולוגי גובשה לאחר עבודת מטה נרחבת, בשיתוף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, ומביאה בחשבון את כלל ההיבטים המשפטיים, המשאביים והיישומיים הנדרשים לשם יצירת כלי בר-יישום.

ונוכח העובדה שמדובר באמצעי חדש וראשון מסוגו במדינת ישראל, ראוי שההסדר יקודם באמצעות ההצעה הממשלתית.

הוחלט בוועדת השרים לענייני חקיקה כי הממשלה תתמוך בהצעת החוק המונחת בפניכם בקריאה הטרומית, ואחריה תוכפף ההצעה באופן מלא להצעה הממשלתית, עם השלמת גיבושה. ועדת השרים הקציבה להבאת ההצעה הממשלתית פרק זמן של חודשיים. זמן זה דרוש, בין היתר, לשם מציאת מקור תקציבי שיאפשר את הבאת החוק, שכאמור יספק כלי חשוב ואפקטיבי במאבק וכן לבחינת ולהשלמת הפיקוח הטכנולוגי. אני רוצה להדגיש, וחשוב לי להדגיש את זה, שהכלי הזה איננו מגביל את חירותם של אנשים. מי שמגביל את חירותם של אנשים במקרים המתאימים הוא בית המשפט. הכלי הזה רק מאפשר לפקח שהוראות בית המשפט אכן נאכפות, זה כל מה שהוא עושה. הוא לא יוצר מגבלה נוספת מעבר למגבלות שבית המשפט מטיל, כאמור במקרים המתאימים בלבד.

עמדתו של אדוני, רק לחדד, היא ביחס להצעת החוק של חברת הכנסת קרן ברק וגם של חבר הכנסת סגלוביץ'.

אני קורא להצביע בעד הצעות החוק. תודה רבה לשר לביטחון הפנים חבר הכנסת אמיר אוחנה. אנחנו נעבור להצבעה, כאמור בנפרד, על שתי הצעות החוק, של חברת הכנסת קרן ברק ושל חבר הכנסת יואב סגלוביץ' למניעת אלימות במשפחה (תיקון, פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה). הצעת החוק של חברת הכנסת קרן ברק מובאת להצבעה בקריאה טרומית כעת.

ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), התש"ף 2020, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 75 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אשר על כן, אני קובע כי הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון,

של חברת הכנסת קרן ברק, עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת, הוועדה למעמד האישה. היא תעבור לוועדת הכנסת, כדי שתכריע אם היא תידון בוועדת חוקה או בוועדה לקידום מעמד האישה. וכעת אנחנו נעבור להצבעה, משה,

אני שמעתי את ההצעות, ואשר על כן קבעתי, אדוני,

אין נמנעים. אשר על כן, גם הצעת החוק הזו עברה בקריאה טרומית ותעבור, הוועדה למעמד האישה. לדיון בוועדת הכנסת כדי שתדון על קידומה והכנתה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה,

אני מבקש לדבר מחוץ לאולם המליאה. עליזה בראשי, לצאת לכמה דקות.

אז אני רוצה לומר: כל הכבוד. אנחנו אף פעם לא היינו חזקים בקרדיט, אבל אנחנו נשתפר. נחזור להצעת החוק שלשמה התכנסנו.

בדרכי לכאן חשבתי שאני חייב להתוודות. לקחתי את ההצעה הזו מחבר כנסת, חבר הכנסת מיקי לוי. אתה צריך לדעת אם לתמוך או להתנגד. כדאי שאדוני יקשיב. זה מאוד מפריע.

בקשב רב אני מאזין לו. נחזור להצעת החוק שלשמה התכנסנו. בדרכי לכאן חשבתי שאני חייב להתוודות. לקחתי את הצעת החוק מחבר כנסת אחר. זכות היוצרים על ההצעה שייכת לחבר הכנסת לשעבר אופיר פינס-פז, שהגיש אותה בשנת 2004. ומי תמך בהצעה הזו ב-2008, בהתלהבות? בנימין נתניהו.

נתניהו של אותם ימים כל כך התאהב ברעיון המלחמה בשחיתות שהוא הלך לפגישה מצולמת עם התנועה לאיכות השלטון.

ולא כך הם פני הדברים היום. בכנסת הנוכחית שולטת קואליציה דורסנית בראשות נאשם בפלילים, והיא הולכת להפיל את ההצעה הזאת בקלי קלות. אותה קואליציה, שקמה ממניעים שעוד יתבררו בעתיד הלא-רחוק, היא רק שלב נוסף במערבולת הפוליטית שמדינת ישראל נסחפה לתוכה. מערבולת שלקחה אותנו לשלוש מערכות בחירות ולממשלה מנופחת ומושחתת, שהפכה לאיום על עקרונות המשטר של הדמוקרטיה הישראלית. חברות וחברים, אין יום שבו חבריי ואני לא עוצרים בגופנו חוקים מוטרפים והזויים בשירותו של נתניהו: לאפשר לשוטרים להיכנס לבתי האזרחים ללא צו, לאפשר לפקחים שאינם שוטרים להטיל סנקציות על אזרחים ולהפוך את השב"כ מארגון ביטחון לארגון ריגול אחרי אזרחים נורמטיביים. אני אומר את המילים האלו ועדיין איני מאמין שאלה הנושאים שבהם עסקה הכנסת בחודשים האחרונים. לתקנות החירום האלו אין שום דבר עם המלחמה בקורונה, לא לגל הראשון, שלא היה בכלל, וגם לא לגל השני, שמגברי התעמולה של נתניהו מהדהדים לנו כל יום. התקנות והחוקים הללו, אתה רואה בכלל, זה חוסר אחריות. התקנות והחוקים הללו נועדו להשליט סדר חדש במדינת ישראל, טוטליטרי, בחסות הפחד והשנאה, אתה תישא באחריות.

והפילוג שנתניהו זורע בציבור.

נתניהו מנהל מלחמת

חברת הכנסת מאי גולן, זה מפריע. אני מבקש לא להפריע לדובר. אדוני היושב-ראש, לא מפריע לי. תן להם לדבר, הכול בסדר.

התקנות והחוקים הללו נועדו להשליט סדר חדש במדינת ישראל, טוטליטרי, בחסות הפחד והשנאה והפילוג שנתניהו זורע בציבור. נתניהו מנהל מלחמת התשה נגד הציבור, נגד הכנסת ונגד מערכת המשפט, בדיוק כמו שהוא התיש את כלי התקשורת במדינת ישראל, שעסוקים בהתגוננות מפני תומכיו ובשידור תגובותיו ההזויות והמסיתות. אבל יש לי חדשות בשבילו: אותנו הוא לא יתיש. אנחנו לא נזוז מילימטר, כי אנחנו נלחמים על הבית. אדוני היושב-ראש, לא הייתה לי הזכות להיוולד בדמוקרטיה הישראלית. נולדתי במצרים, ואני עוד זוכר כילד את השנאה והעוינות כלפינו, שיכלו להתפרץ בכל רגע. אני מבין איזו מתנה אדירה זו הדמוקרטיה הישראלית, ואיזו סכנה נוראית טמונה בפולחן האישיות שמקדם נתניהו בשנים האחרונות. אז נתניהו ושותפיו מכחול לבן יכולים להפיל את הצעת החוק הזאת בשנייה, לאחר שכחול לבן ביססו קמפיין אגרסיבי בדיוק ברוח הצעת החוק הזאת ולאחר שבשנת 2008 נתניהו ולא אחר הצביע בעדה. אבל הם לא ישברו אותנו. במוצאי שבת 27 ביוני, ב-20:00, אנחנו נצא לכיכרות, בין אם זו כיכר רבין בתל אביב או כיכר פריז בירושלים או כל צומת במדינת ישראל.

ימנים ושמאלנים, דתיים וחילוניים, יהודים וערבים, שכירים ועצמאים, כולנו ביחד למען מטרה אחת: לשמור על הדמוקרטיה הישראלית ולבסס שלטון שמשרת את האזרחים ולא אזרחים שמשרתים אדם אחד. חברות וחברי הכנסת, בשנת 2011, במהלך המחאה החברתית, הייתה לי הזכות הגדולה להיות חלק מקבוצה מדהימה שיצרה את פרויקט 1,000 שולחנות דיון. האירוע הזה התקיים במוצאי השבת האחרון של המחאה החברתית, ב-10 בספטמבר. 500 שולחנות עגולים הוצבו ברחבת המוזיאון בתל אביב ועוד 500 שולחנות בכל רחבי הארץ: בתל חי, בקריית שמונה, בחיפה, בירוחם, בירושלים ובאתרים רבים נוספים. הפרויקט היה מרתק, והחלטתי ללמוד מה עמד בסוד ההצלחה מחוץ לתל אביב. במשך שלושה ימים שלמים הייתי הנהג של האיש שארגן את האתרים מחוץ לתל אביב, שקד גטריידה. נסענו ופגשנו עשרות אנשים מדהימים, ושאלנו אותם איך הם עשו את זה. גילינו שהתשובה לא הייתה קשורה לנוסחאות, לסיסמאות, ליחסי ציבור או לתרשים זרימה משוכלל להצלחה, ההצלחה הייתה בזכות הגורם האנושי בשטח. האנשים המדהימים האלה הם שיצרו את ההצלחה. כל אתר היה שונה, לא היו שני אתרי דיון דומים. בחיפה פתחו מעגלי דיון על הדשא, בירושלים עשו את זה במתנ"סים, בירוחם, במקלט ציבורי, והיה אפילו זוג צעיר, בעל מסעדה קטנה, חומוסייה, שסגר את המסעדה כדי לארח את שולחנות הדיון. היה מרגש לראות את זה, זה היה היופי של הכאוס, היופי של חוסר הארגון. מחאות לא יכולות להתקיים עם משמעת, מחאות מתות ביום שבו מתחילים לחלק דפי מסרים, מחאות נגמרות ברגע שמנהיגים מגדירים את גבולות המחשבה, מחאות מתאיידות ברגע שמתחיל קרב הקרדיטים של מי הקים, מי התחיל ומי יצטלם על השער של איזה מגזין. זה הרגע שהציבור מרגיש שמנצלים אותו כדי להשיג מטרות פוליטיות.

חברותיי וחבריי למחאה, אני מבקש מכם לשחרר את הכבלים. התפקיד שלנו הוא לאפשר ולא להגביל או לרסן. הגבול היחידי שאנחנו צריכים לשים הוא גבול מסגרות החוק, כי אנחנו יוצאים למחות כנגד מי שפוגע בשלטון החוק, אנחנו יוצאים להפגין נגד מסע הבריונות של נתניהו, ואנחנו יכולים להוכיח שאנחנו טובים ממנו והרבה יותר ראויים ממנו. בפעם הקודמת שבה דיברתי כאן הצעתי שכל אחד ואחד מאיתנו יצלם עדות אישית קצרה עם הסיפור שלו ויאמר למה הוא הולך להפגין ב-27 ביוני בשעה 20:00. בראשי יש לא מעט סרטונים כאלה, וזה מה שאני הולך לומר בראשון מהם: שמי אלי אבידר ובמוצאי שבת, 27 ביוני, אני יוצא להפגין בכיכר נגד מכת המדינה של אלימות נגד נשים. אני יוצא להפגין בגלל מאות הפעמים שצפיתי בטלוויזיה עם אשתי לצידי וחשתי כיצד היא מצטמררת בכל פעם שישנו דיווח על מתועב שרצח את אישתו,

כמו המקרים של מיכל סלע, מאיה וישיניאק ונסרין עבד אל-חפיד, זיכרונה לברכה. אני יוצא להפגין, תודה. אדוני, הפריעו לי.

לא, לא נתנו לי. אין לאדוני עוד שלוש דקות, אני אנסה, אדוני. אבל התחשבתי בלוחות הזמנים, ואשר על כן כבודו יסכם.

אתה נתת להם להפריע, תן לי לסיים, בבקשה. אני יוצא להפגין בגלל עשרות הפעמים שהייתי חסר רגישות, ובמילה אחת:

כשאמרתי לאשתי: בואי נעביר ערוץ, קשה לי לראות את זה. לא הבנתי שכל אישה שנרצחת גורמת לה, ולכל אישה בישראל, לחוש שהיא נרצחת. אני יוצא להפגין כי בשנה שאני בכנסת לא עשינו מספיק, לא הצלחנו להעביר תקציבים ולא הצלחנו לשנות את המציאות,

אני מייד מסיים. לא הצלחנו לשנות את המציאות ההזויה שבה אישה מוכה מוצאת מהקהילה לחיי בידוד. חברות וחברי הכנסת, אני יוצא להפגין כי נתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים, כי אין לנו ארץ אחרת.

תודה לאדוני, תודה רבה. ישיב השר המקשר בין, אדוני, זה לא מכובד מה שעשית. אתה נתת להפריע לי. נשמעה עמדתך.

אתה הפרעת לי, יעלה וישיב השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת דוד אמסלם.

וזה לא מכובד. אני מבקש מהסדרנים להראות לחבר הכנסת אלי אבידר את מקומו.

למה לא עונה שר המשפטים על ההצעה? שר המשפטים זה משפטים.

רק מילים. אדוני היושב-ראש,

קודם כול שמעתי את דבריו של אלי אבידר, אז אני אענה לו בקצרה רק על שני משפטים שהוא אמר. הוא אומר שבעצם הוא יוצא להפגין בגלל שבשנה האחרונה לא הצליחו לשנות מציאות במדינת ישראל. הוא רק שוכח ששנה וחצי המפלגה שלו, והוא, גוררים את מדינת ישראל לשלוש מערכות בחירות. שיתקו מדינה שלמה. שר המשפטים נמצא באולם.

שיתקתם מדינה שלמה, העמסתם על המשק הוצאות מיותרות במיליארדי שקלים. ואתם מזכירים לי תמיד את הקוזק הנגזל. אתם עוד מדברים היום. אתם. כל זה בגלל סיבות פרסונליות אישיות של שנאה והתחשבנות אישית. זה כל הסיפור פה.

הרי ברור לכם לחלוטין שאין לכם שום סיבה בעולם, במיוחד לא לישראל ביתנו, היו לכם 61 ביד, ומי שפיזר את הכנסת, רק שנייה.

הרי אתם, ללא שום סיבה, גם כשהיו לימין 60 מנדטים, היו לנו 65 מנדטים ביחד איתכם. אתם לא הסכמתם להצטרף, סתם, בגלל שאביגדור ליברמן, דודי,

אל תשנה נושא. אני מציע, דודי, שתיתן לשר המשפטים, אני מבקש,

אתה השר המקשר בין הכנסת לממשלה. תן לשר המשפטים שיענה. חבר הכנסת עודד, אני רק מציע שגם לא תחליטו כרגע מי באמת עונה בשם הקואליציה.

אתם התקדמתם עוד צעד, אדון פורר. דודי, באמת, אתה יודע, התקדמתם עוד צעד. אתם עוד מעט תחליטו גם מי יענה ומי ידבר ואיזה תיק יקבל.

אז אני אומר: היות שאני השר המקשר, אני מחליט לענות בשם הממשלה. מותר לך להשיב. זה הזוי, אבל, יפה. אז בוא נעצור את זה כאן. אבל אני רוצה לענות לכם. הוא שר המשפטים, ראוי לשמוע את עמדתו. אתה אחרי זה מוזמן לקפה אליו לשמוע את עמדתו,

יש לו משהו להסתיר? לא, שום דבר. דרך אגב, מה אתם מסתירים? מדוע אתם לא נכנסתם לממשלה? אתם הרי הייתם שייכים למחנה הלאומי, אוחזים מעצמכם אנשי ימין. אתם גרמתם במו ידיכם.

איך? תסביר לי איך. מי פיזר את הכנסת? אתה יודע מה, זה הדהים אותי. אביגדור ליברמן חובר ליזבק, חברת כנסת שגם אתם יודעים שהיא בעצם היללה שהידים.

אז תקשיב, בנובמבר 2018 היו לכם 61 מנדטים.

יש רק סיבה אחת לחיבור הזה,

מדהימה: אצל שניכם בעצם המטרה היחידה היא להפיל את ראש הממשלה נתניהו.

אצלם לפחות זה ממניעים אידיאולוגיים. איך אמר איימן עודה, הבן אדם שעשה את הנזק הכי גדול לעם הפלסטיני זה ראש הממשלה נתניהו.

הוא גרם לזה שהאמריקאים,

יכירו ברמת הגולן, הוא גרם לזה שירושלים תוכר כבירת מדינת ישראל על ידי האמריקאים, הוא גרם לכך שהשגרירות האמריקאית תעבור לירושלים, הוא גרם, דרך אגב, לביטול ההסכם עם האיראנים,

בעזרת השם, גם יחיל את הריבונות על היישובים. עכשיו, אותם אני מבין. אתם, אתם קוראים לעצמכם אנשי ימין? אתם מפילים, אתם לא אפשרתם שנה וחצי למדינת ישראל להקים ממשלה, ועכשיו אתם עוד מתלוננים? אתם לא מתביישים? עם מי התחברתם?

בגלל שאצלכם הכול כשר בסוף, העיקר לא נתניהו. זה הסיפור פה. למה לא שר המשפטים? עכשיו אני רוצה לומר משהו אחר. רבותיי, תקשיבו, הרי הליכוד, אני רוצה להגיד לכם: יצאנו למערכת בחירות, איפה אלי אבידר, יצאנו למערכת בחירות. אזרחי מדינת ישראל, חזקה עליכם שהם אנשים הגונים וישרים, אחרת יש לנו בעיה, אם זאת לא הנחת העבודה.

דרך אגב, לא מכירים את ראש הממשלה נתניהו ברמה האישית, אבל כמעט 2.5 מיליון אזרחים במדינת ישראל הצביעו בעבור ראש הממשלה נתניהו, שהוא עומד בראש המחנה הלאומי. גם פה אתה לא צודק.

58 מנדטים. לא חשוב, אני מעגל. פלוס-מינוס 300,000 400,000. בוא נגיד ככה: זה משהו שמתקרב ל-2.5 מיליון, בוודאי לא משהו שמתקרב לכמות הקולות שאתם קיבלתם.

עכשיו, מה הם אמרו? דרך אגב, הרי הם לא מכירים אותו. סביר להניח שאזרח נורמטיבי, ורוב אזרחי מדינת ישראל הם כאלה, והם בוודאי ובוודאי רוצים שראש הממשלה שלהם, והם מצביעים,

זה עמד למבחן במערכת הבחירות האחרונה, יהיה בן אדם הגון,

בוודאי לא בן אדם שמקבל שוחד. אלא אזרחי מדינת ישראל שהצביעו בעבור ראש הממשלה נתניהו, כמעט 2.5 מיליון אזרחי המדינה, מבינים שיש כאן דברים חמורים שקורים במדינה. אתם יודעים את זה. כולכם פה יודעים את זה. אבל מה זה מעניין אתכם?

דודי, מה קרה?

מה זה מעניין אתכם? בגלל שמעניין אתכם רק להזיז את ראש הממשלה נתניהו. זה מה שמעניין אתכם. אין שום דבר אחר שמעניין אתכם חוץ מזה, והכול כשר לטובת העניין. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם דבר נוסף. הליכוד קיבל 36 מנדטים בבחירות האחרונות. היום בסקרים הוא 41

אתם לא שואלים את עצמכם מה קורה עם הציבור, למה? אתם לא עושים חשבון נפש? לא מעניין אתכם כלום. ייקוב הדין את ההר. רצים קדימה, יש רק מטרה אחת, ואחת בלבד, כפי שאמרתי: להפיל את ראש הממשלה נתניהו. אני חושב, לדעתי לא היה מאז קום המדינה ועד היום ראש ממשלה שהביא את מדינת ישראל להישגים חסרי תקדים, כמעט בכל מישור, כמו ראש הממשלה נתניהו. ככה אתה מדבר על בגין? לכן אתם מוטרדים. לכן אתם מתפוצצים. לכן אתם מבינים שבמצב רגיל והוגן בבחירות רגילות אתם לא יכולים להחליף אותו, מה לעשות. אבל השנאה מבעבעת בכם עד כדי כך שלא מעניין אתכם. לא מעניין אתכם האינטרסים של מדינת ישראל, ובאמת לא מעניינים אתכם אזרחי מדינת ישראל. מעניין אתכם רק דבר אחד: להפיל את ראש הממשלה. שלוש מערכות בחירות. בושה וחרפה.

עכשיו נעבור לחוק. הרי איך אמרת, אלי אבידר? אנחנו עובדים במסגרת גבולות החוק.

היום במדינת ישראל זה החוק. דרך אגב, אני אגיד לכם יותר מזה: זו לא הייתה איזו לקונה שלא חשבנו עליה. לפעמים קורה מצב שאתם גם ממציאים, לא חשבו על זה. דנו, ישבו בוועדות, העלו את הסיטואציה הזאת, העלו את הסיטואציה הזאת, ובסופו של דבר, רק שנייה,

ובסופו של דבר, זהו, מספיק, יש קואליציה.

אם אני לא טועה, טומי לפיד בזמנו אפילו התייחס לעניין, ואמר: רבותיי, זה לא הגיוני שעל כל תלונה כל אחד יכול להפיל ראש ממשלה במדינת ישראל. לכן החוק חוקק. אבל זה לא כל תלונה, זה שוחד, הפרת אמונים. לכן החוק שונה, ולכן נשאר בחוק שראש ממשלה נשאר בכהונתו עד פסק דין חלוט.

אני אגיד לך משהו יותר מזה, ובזה אני כמעט רוצה לסיים.

לא היה כלום כי אין כלום. אני רוצה לצטט, אלי אבידר, את ראש המפלגה שלך, את אביגדור ליברמן.

בשתי מערכות הבחירות האחרונות,

אני רואה אותו בטלוויזיה,

הוא אמר לכם את זה גם בישיבת הסיעה: אנחנו לא פוסלים אף אחד בבחירות, אמרתי שנתניהו יכול לכהן עד פסק דין חלוט, למרות שזה פוגע בי אלקטורלית, ככה אני מאמין ולא זזתי מעמדתי. מה קרה שזזת? אבל הוא מנצל את זה. לא, מה קרה שזזת? מה קרה היום? רבותיי, יש פה עוד איזה מישהו שיושב, לא נזכיר את שמו, שכתב מאמר, ובאמת כשאני קורא אותו אני חושב שהוא כתב אותו היום, בידיעות אחרונות, "חקירוקרטיה". מישהו מכיר את המאמר הזה? מציע לכם לקרוא אותו. לא תאמינו. לכן, מה אני רוצה לומר לכם? רבותיי, הכול צביעות. הרי אתם יודעים את האמת. זו רק שאלה של פוזיציה. המאמר הזה, כפי שאמרתי, מי שלא קרא אותו, אני מזמין אותו לקרוא, הוא יהיה משוכנע שהוא נכתב לעיתון של השבת. אז לכן, רבותיי, די עם הצביעות, באמת, עם השקרים. בוודאי שהכנסת גם תדחה את הצעת האי-אמון הזו, שדרך אגב עולה כל שבוע. אנחנו כל שבוע מסבירים לכם. וכלל נקוט בידי שאם אני לא מצליח לשכנע, כנראה שאני הבעיה. אז אני מניח שאולי תעלו את זה עוד פעם שבוע הבא ועוד פעם נגיד לכם את אותם דברים.

תודה רבה לשר המשיב. חבר הכנסת המציע, אלי אבידר, הסמיך את חבר הכנסת אביגדור ליברמן להשיב על תשובת השר המקשר, וכנראה שהנושא,

שינוי חוק-יסוד וחוקה, מעורר הרבה אמוציות. לרשות אדוני עומדות שלוש דקות,

נא להקפיד על הזמנים. אדוני השר דודי אמסלם, אני רוצה להגיד לך: הידרדרת לזנות. קבעת שיא ישראלי בצביעות. הדברים שאמרת, אין להם שום, השפה הזאת,

החוק הנ"ל הוצע ב-2001,

ונכון שכל השמאל, כולל ערבים, הצביעו בעד החוק הזה. ישראל ביתנו, ב-2001 הצביעה נגד,

החוק שמאפשר לראש הממשלה להמשיך ולכהן עד פסק דין חלוט. נכון שאמרנו שכל עוד החוק קיים, אנחנו מכבדים. ישראל ביתנו. אני יכול להגיד לך גם מדוגמה אישית: ברגע שהוגש נגדי כתב אישום, כשר החוץ, באותו רגע קמתי ועזבתי. נתניהו, אותו נתניהו, ב-2008 הסביר קבל עם ועדה, כשזה מדובר על אולמרט, שראש ממשלה שמתנהלת נגדו חקירה לפני כתב אישום לא יכול לשמש ראש הממשלה, לא מבחינה מוסרית ולא מבחינה ציבורית. אותו ראש הממשלה הצביע בעד החוק הזה, כל סיעת הליכוד,

הצביעה בעד החוק הזה, כשדובר על אולמרט. כל סיעת הליכוד הצביעה בעד זה. עכשיו, אתה מדבר על ימין. מה הקשר של נתניהו לימין? תסביר לי. איש שהחזיר את חברון לערפאת, איש שנפגש עם ערפאת ואחמד טיבי בוואי פלנטיישן, חתם איתם הסכם והעביר חלק משטחי יהודה ושומרון לרשות הפלסטינית. אותו נתניהו שהצביע פה בכנסת בעד ההתנתקות, אותו נתניהו שביטל את פינוי ח'אן אל-אחמר ליד מעלה אדומים, 24 שעות לפני ביצוע הפינוי. ומה פתאום, מה זה קשור למערכת המשפטית? בג"ץ אישר את פינוי ח'אן אל-אחמר.

מי שביטל את פינוי ח'אן אל-אחמר זה נתניהו, בהוראה בכתב, אחרי שנתתי הוראה לפנות את ח'אן אל-אחמר. תפסיק עם הצביעות. הפכת לחסיד שוטה, הידרדרת כמו שבחיים לא תיארתי. הידרדרת לזנות, אדוני השר.

לנקוט, תפסיק לדבר שקרים, מילים אחרות פה במליאה. תתחיל לדבר עובדות. תודה רבה. תודה רבה לאדוני. אני נותן כמה רגעים, כדי לתת לחברי הכנסת לתפוס מקומות. אני רוצה ברגעים הללו להביע מחאה ומורת רוח משפת הביבים, אתה לא רשאי להתייחס, אדוני.

לגבי הודעה אישית יש נוהל. לפי תקנון הכנסת צריך למסור בכתב את תמצית הדברים. אני עובר להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, הפסקת כהונה של ראש ממשלה, שר או סגן שר מחמת הגשת כתב אישום). הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, הפסקת כהונה של ראש ממשלה, שר או סגן שר מחמת כתב אישום) לא נתקבלה. תוצאות ההצבעה: בעד, 23, אני מצרף לפרוטוקול את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי בעד, ולא לפרוטוקול אלא לרשימת ההצבעה את המציע, חבר הכנסת אלי אבידר, שמכיוון שהוא המציע לא יכול היה לעלות, בעד הצעת החוק. מתנגדים, 60, נמנע אחד. אשר על כן, הצעת החוק הזו לא עברה. לפני הצעת החוק הבאה אני מאפשר הודעה אישית, בהתאם לתקנון, לחבר הכנסת יאיר לפיד. בבקשה, אדוני. עד חמש דקות לרשותך. לא נצטרך את כולן. אדוני היושב-ראש, עלתה פה שאלה מספסלי האופוזיציה מדוע השר המשיב לא היה אבי ניסנקורן, שר המשפטים, כמו שנכתב בסדר-היום.

למקרה שהסקרנות אוכלת את הבית הזה, התשובה היא: מפני שהוא חתום על החוק. זו רשימת החותמים המקורית של החוק הזה. זה הוגש במרץ השנה לכנסת זו.

1 ברשימת החותמים על החוק שאומר שראש ממשלה לא יכול לכהן עם כתבי אישום, המגיש הראשון נקרא בני גנץ, בני בנימין גנץ, והמגיש השני הוא אבי ניסנקורן, נכון להיום שר המשפטים של מדינת ישראל. הוא פשוט לא רצה לעלות הנה ולהודות בפני האולם הזה, אופוזיציה וקואליציה כאחד, שהוא מצביע נגד הצעת חוק שהוא מסכים לה ושהוא יודע שהיא נכונה. כמוהו בני גנץ. אנשים שנשבעו לחבריהם, לבוחריהם שהם יילחמו כדי שאדם עם כתבי אישום לא יוכל לנהל את מדינת ישראל, ועכשיו ישבו פה כגנבים בלילה והצביעו נגדה.

תודה רבה לאדוני.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התש"ף 2020, של חברת הכנסת תמר זנדברג, ועליה ישיב סגן שרת התחבורה חבר הכנסת אורי מקלב. לרשותך, גברתי, עומדות עשר דקות,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברים, הרבה פעמים שואלים אותנו מאז שקמה הממשלה, שכידוע אנחנו מתנגדים לה מאוד: האם אתם לא רואים משהו טוב בחלק מהדברים? כי התחלפו שרים בחלק מהמשרדים, אולי כי סוף-סוף יש ממשלה והיא תתחיל לעשות עבודה. אז לפעמים אני חושבת שאולי באמת יש בזה משהו,

לפני שבועות ספורים נכנסה לתפקידה שרת תחבורה חדשה, השרה מירי רגב. הזדמנות להתחלה חדשה, שרה שאין ספק שכשרה חדשה צורכי התחבורה של מדינת ישראל עומדים לנגד עיניה.

הבוקר התראיינה השרה ונשאלה על הצעת החוק הזאת: הפעלת תחבורה ציבורית בשבת: מה עמדתך, השרה מירי רגב, שרת התחבורה? אמרה השרה מירי רגב, אני חוזרת, שרת התחבורה, שהיא מתנגדת. חברות וחברים, אני חייבת להבהיר משהו, שרת תחבורה שמתנגדת להפעלת תחבורה ציבורית בשבת כמוה כשר בריאות שמתנגד להפעלת בתי חולים בשבת. יכול להיות שצריך להזכיר משהו לשרה מירי רגב: היא לא שרת הדתות, היא שרה התחבורה. הפעלת תחבורה ציבורית בשבת היא צורך חיוני. למעשה אחד האתגרים הגדולים ביותר של מערכת התחבורה הישראלית זו העובדה שהיא מושבתת בשבת. כל משפחה, כמובן זו שיכולה להרשות את זה לעצמה, שרוצה לנסוע בשבת צריכה לקנות אוטו. אז היא נוסעת עם האוטו בשבת, אבל גם באמצע השבוע. זה דבר קריטי ועקרוני שמעכב את התקדמותה ואת קידומה של מערכת התחבורה הציבורית הישראלית. עכשיו, שאלו אותי: איך את משווה לבית חולים, בית חולים מציל חיים. חברות וחברים, גם תחבורה ציבורית בשבת מצילה חיים. לפי הנתונים של עמותת אור ירוק, 40% מהתאונות הקשות והקטלניות שבהן מעורבים נהגים צעירים בגילאי 15 24 מתרחשות בסוף השבוע. נתונים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מראים שבלילות ובסופי השבוע, שאלה הזמנים שבהם התחבורה הציבורית מושבתת, יש עלייה בנפגעים ובהרוגים בתאונות דרכים. חברות וחברים, תחבורה ציבורית בשבת זה לא פינוק, זה לא נושא של סטטוס קוו וזאת לא סוגיית דת ומדינה, זה צורך חיוני ובסיסי. איך אתם יכולים להסביר לכל כך הרבה מאזרחי המדינה ששישית מהימים בשבוע הם נמצאים בעוצר כפוי, ללא יכולת לזוז, ללא יכולת ליהנות מחופש תנועה, ודווקא ביום המנוחה. מדינת ישראל זו המדינה היחידה שמשביתה את התחבורה הציבורית שלה דווקא ביום המנוחה של האזרחים. במקום שיוכלו לנסוע לים, לנסוע לבקר את ההורים. היה קשה להורים במשבר הקורונה בלי ביקורים של הילדים והנכדים. מי שאין לו אוטו, מה יעשה? ריבונו של עולם, זה באמת הדבר הכי הכי בסיסי שנמנע מאיתנו כל כך הרבה שנים. עכשיו, אומרים לנו: העובדים, אנחנו לא רוצים שנהגים יעבדו. אגב, זה נכון, צריך באמת לשמור ולהקפיד על זכויות העובדים,

לא פחות ממה שצריך להקפיד על זכויות העובדים בתחנות הדלק ובחנויות שפתוחות בתוך תחנות הדלק, שמשרתות בשבת את בעלי הרכבים. אבל נהג שייסע ויסיע בשבת ישרת מיליוני אזרחים שזקוקים לתחבורה הזו כמו אוויר לנשימה. אתם יודעים מה? אנחנו, כמרצ, יושב כאן חברי חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אנחנו 20 שנה נאבקים על הדבר הזה בהצעות חוק, בעתירות לבית המשפט, בהפגנות. פעם אחרי פעם אומרים לנו: עזבו, זה לא יקרה, אין לכם סיכוי וכו'. לפני כמה חודשים, פתאום ברחבי גוש דן, בהובלת עיריית תל אביב יפו,

בשותפות עם הרבה מאוד ערים שבכולן היו מעורבים בזה נציגי ציבור ממרצ, וצריך להזכיר כאן את מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב וחברים שלה מגבעתיים,

מחולון, מהמון ערים מסביב, התחילו להפעיל תחבורה ציבורית עירונית. אדוני היושב-ראש, ממפלגתך מאוד התרעמו וקראו לעצור את זה, וכתבו ליועץ המשפטי לממשלה ולמי לא.

קרה משהו, השמיים נפלו?

פשוט קצת יותר אזרחים יכולים להרשות לעצמם ליהנות מיום המנוחה שלהם, ויש לי חדשות לכולנו: התחבורה הציבורית בשבת היא לא בכפייה.

גם לא במרחב הציבורי,

אנחנו לא מדינת הלכה. למרצ לא אכפת מהעובדים. לא אכפת לכם מהנהגים, לא אכפת לכם,

פספסת את הנקודה הזאת. אכפת לכם רק מלחמה ביהדות. לא אכפת לכם מכלום, אתה צודק, חבר הכנסת גפני. אני בדיוק אמרתי, אני בדיוק אמרתי שאני בטוחה שאתה קנאי לזכויות העובדים בתחנות הדלק ובחנויות הנוחות בתחנות הדלק, שעובדים בשבת. תמר, אמרת "ריבונו של עולם".

נכון. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, ברוך השם, הגיעה בסוף תחבורה ציבורית למדינת ישראל. האוטובוסים נוסעים, הם פשוט נוסעים על חשבון העיריות.

ואני רוצה לומר לך עוד משהו: בעזרת השם, תחבורה ציבורית בשבת סוע תיסע. היא תיסע על אפכם ועל חמתכם, היא תיסע מפני שאת גלגלי האוטובוס אי-אפשר לעצור. אתם לא תוכלו לעצור לנו, כמה שתנסו. ואתה יודע מה, גם את שעון הקיץ ניסיתם לעצור, ולא הצלחתם. התחבורה הציבורית העירונית בשבת נוסעת בגוש דן, ובעזרת השם גם הרכבת תיסע וגם האוטובוסים ייסעו. ואתה יודע מה? אתה יודע מה? זה אפילו לא נושא במחלוקת בינינו. אני רוצה להגיד לך משהו, ידידי ועמיתי. אומרת ריבונו של עולם, ונלחמת בריבונו של עולם. אני רוצה להגיד לך משהו. קדימה, תגידי. אין לך מנדט לא על השבת ולא על הדת וגם לא על ריבונו של עולם, והנושא הוא לא במחלוקת בינינו. אתה מאוד היית רוצה, חבר הכנסת אבוטבול, אני מבקש לאפשר לדוברת להשלים את דבריה. מאוד היית רוצה, וזה הכי קל, להפוך את הסוגיה הזו לסוגיית דת ומדינה, אבל היא לא, מכיוון שקיים צורך תחבורתי בסיסי, וכמו שהחשמל זורם בשבת והטלוויזיה פועלת בשבת ובתי החולים פועלים בשבת,

גם התחבורה הציבורית תיסע בשבת, מכיוון שאחרת מערכת התחבורה הציבורית הישראלית לעולם לא תוכל להגיע לדרגת האפקטיביות והיעילות והתפקוד שמתבקשת ממנה במאה ה-21. אני רוצה את שתי הדקות שנותרו לי להקדיש לחברות ולחברים,

במפלגת העבודה ובכחול לבן. חברות וחברים, זה שש"ס ויהדות התורה נשלחו לכאן לקרוא קריאות ביניים, זה לא חדש, זה לא מפתיע. אבל יש כאן שתי מפלגות בקואליציה שהבטחות בחירות מרכזיות שלהן היו הפעלת התחבורה הציבורית בשבת. בני גנץ, בנאום הבכורה שלו, כשרק נכנס לפוליטיקה, ייחד פרק בנאום שלו לדבר הזה, ובצדק. וטוב עשה.

בעבר גם חברי כנסת חילונים בליכוד תמכו בתחבורה ציבורית בשבת. זה נושא שנהנה מקונסנזוס כמעט חסר תקדים במדינת ישראל, 73% מהציבור תומכים בו ו-90% מהציבור החילוני, למעלה מ-50% ממצביעי הליכוד,

אבל כחול לבן ומפלגת העבודה כבר התחייבו. התחייבות בחירות אחת כבר הפרתם, וישבתם עם בנימין נתניהו בניגוד להבטחות שלכם, אבל כאן יש לכם הזדמנות לגדל עמוד שדרה, ולהראות באופן אמתי שיש משמעות למשפט הידוע והמאוס קצת, אני חייבת לציין: להשפיע מבפנים. אם יש משהו להשפיע עליו מבפנים, זה זה. כל כך פשוט, כל כך מתבקש, כל כך הגיוני, ויש לנו הזדמנות עכשיו, ברגע זה, להתחיל לגלגל את גלגלי האוטובוס, להתחיל להסיע את התחבורה הציבורית בשבת, כפי שמדינת ישראל זקוקה לה אחרי כל כך הרבה שנים. זה מתחיל מייד, בעוד 35 שניות. תצביעו בבקשה בעד, זה כל כך פשוט.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. ישיב סגן שרת התחבורה חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, אדוני. בעזרת השם נצביע נגד. סגן שרת התחבורה, חברי הכנסת מייחלים למוצא פיך. אתה מעליב במה שאתה אומר.

הכנסת. חבר הכנסת אבוטבול, חבר הכנסת גולן, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אני בטוח שכדי שתחליטו מה תרצו להצביע תרצו לשמוע גם את עמדת הממשלה. בבקשה. פעם אחרונה, תודה רבה.

מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת אבוטבול, אני מבקש לחדול עם ההפרעה. אתם יכולים לשבת אחד ליד השני ולשוחח, יהיה יותר יעיל. את עמדת הממשלה הביאה המציעה בעצמה כשהיא אמרה ששרת התחבורה אמרה בקולה, מעבר לעמדת המשרד, שהיא לא תיתן להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. מה שמצפים משרה בישראל, בוודאי שיש כאן שכר על שיחה נאה, במדינה יהודית זה מה שמצפים ממנה, שהמדינה לא תעמוד ולא תפעיל תחבורה ציבורית בשבת, וזה מובן מאליו. אבל אני רוצה לבשר לך, חברת הכנסת תמר זנדברג, בשם הממשלה, שאנחנו עומדים להחיל דין רציפות על הצעת החוק שלך, רציפות של דחייה. כפי שאת מציינת בעצמך, מהכנסת השש-עשרה והשבע-עשרה והשמונה-עשרה, בהצעת החוק שלך, והתשע-עשרה והעשרים והעשרים-ואחת והעשרים-ושתיים, בכל הכנסות האלה, הצעות החוק האלה, אולי אפילו היותר-מקילות, נדחו ולא התקבלו. זה רק מלמד דבר אחד, שהצעת החוק שלך באה לפגוע בסטטוס קוו הקיים, גם בדחייה אבל גם במהות של הפעלת תחבורה ציבורית, ממשלתית, מאושרת בשבת, אין דבר כזה. לא היה תקדים כזה ולא יהיה. לא רק זה שזה דוחה את מה שקרה, זה גם מראה, והאמת, לא צריך ללכת כל כך רחוק, זה אומר שהשינוי באמת נעשה על ידכם בתקופה האחרונה, על ידי מיעוט צעקני,

לא רק שאתם מפלגה שלא גדלה, אלא היא קטנה, לא אתם מייצגים היום את הציבור. אני רוצה לבשר לכם שהציבור יותר ויותר רוצה לשמור שבת. רואים את זה בכל המקצועות, אז שישמור.

איך הוא יכול לשמור כשאנחנו מכריחים אותו, כופים עליו ופוגעים בזכויות האזרח? אתם כל כך מניפים את הדגל הזה, שהוא לא יוכל להיות. את רוצה שהילד יוכל לבלות אצל חבר שלו ואתה רוצה שהאבא של הילד לא יוכל להיות במשפחה. אין דבר כזה, אז

לא מקבלים אותו לעבודה. כבר היום לא מקבלים אלפי עובדים לעבודה בגלל הצורך והמחויבות לעבוד בשבת. ולא אכפת לך מהעובדים בחנויות,

לא אכפת לך מהם?

אני מצר על, אה, אתה מצר. אתה הולך לסגור את תחנות הדלק?

אם הייתי יכול לעשות את זה, את רוצה שאני אסכים לזה? זה לא רק פגיעה בסטטוס קוו. אז מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם תחנות הדלק? זה הרבה יותר מפגיעה בסטטוס קוו. הצעת החוק שלך באה לחייב את מדינת ישראל לעבוד ולהעביד בשבת. זה לא שאלה של לתת אפשרות. גם אם יש אפשרות זו פגיעה. אבל אני לא רוצה לסתור,

את עמדת הממשלה, מה שהיא אומרת בעניין הזה. הממשלה גם אומרת על הצעת חוק הזו,

שהיא לא עומדת בקריטריונים חוקתיים, שזה יותר טכני, מכיוון שאת מבקשת לקחת סמכויות,

משר התחבורה, ואת יודעת שבג"ץ דחה אותך בכל העתירות ואמר לך שעל שר התחבורה יש חובה להתחשב במסורת ישראל. בחוק, בחקיקה.

ואת מתקנת היום להעביר את הצעת החוק לסמכות של שר המשפטים, שהוא יקבע מתי אפשר להפעיל את התחבורה הציבורית בשבת. אבל לא צריך להגיע בעניין הזה, מעבר לזה שיש הרבה ליקויים טכניים, זה לא העיקר, העיקר הוא גם, אני אציין מה שנאמר בסוף בתשובת הממשלה: שרת התחבורה היא המופקדת על פי דין על תחום הסדר התחבורה הציבורית, ומכאן, על המדיניות התחבורתית בישראל, לרבות התקנת תקנות בדבר אופייה של התחבורה הציבורית בישראל. בחלוקת הסמכויות האלה, זה לא עומד בתנאי אחד. אבל בסוף: ממשלת ישראל, עתה כבעבר, מתנגדת ליוזמות חקיקה שיש בהן לפגוע בסטטוס קוו רב-השנים בענייני דת ומדינה. ועכשיו באופן הפרקטי: זו לא רק פגיעה בסטטוס קוו. את מנסה עכשיו לפגוע בזהות היהודית שיש למדינה. במה אנחנו מדינה יהודית? את אומרת: בכל העולם זה קיים. בכל העולם יש הרבה דברים שקיימים ואצלנו לא קיימים. אצלנו יש יום כיפור. יש עוד מדינה שיש בה יום שבתון כללי? זה לא בחוק, זה בדיוק העניין. זה בחוק, יום שבתון כללי. זה לא בחוק, זה בדיוק העניין.

מי שרוצה, שומר יום כיפור, זה לא בחוק. יום כיפור זה שבת שבתון. את מכירה עוד מדינה שבה לוקחים חופש על חשבון אירועים שקרו לפני 3,500 שנה? אתה לא חייב לנסוע באוטובוס. אל תיסע באוטובוס,

אל תיסע.

החופש הזה בשל המדינה יהודית. ממה התרבות שלך? מאכילת פלאפל? זה התרבות של המדינה?

הזהות היהודית היא הנותנת את הזכות שלנו להיות כאן. בגלל זה אנחנו באנו ואמרנו, בגלל זה אנחנו מתעמתים, אני יהודייה לא פחות ממך ואני לא שומרת שבת,

אתה לא תקבע מי יהודי ומי לא ומהי זהות יהודית. כשאנחנו מגיעים לכל מקום בעולם, באו"ם ובמקומות אחרים. כל ראש ממשלה, לא רק ביבי, לא רק נתניהו, גם בן-גוריון כשהיה צריך,

את הזכות שלנו לקיום במדינת

המרכולים עובדים היום בתחנות דלק, מה אתה מדבר?

אתם צבועים. תחנות הדלק, הכול פתוח. מה יעשה אבא שרוצה להיות עם הילדים שלו? למה לבוא ולנסוע, אני גם אומר לך שאת לא מייצגת

הכנסת זנדברג, את לא צריכה לרוץ. מכיוון שאת המציעה, כמו שעשינו עם חבר הכנסת אבידר, נצרף אותך שלא לפרוטוקול. תגידי את עמדתך. מה שאת בוחרת.

דקה.

סגן השרה המשיב גם יוכל להצביע מפה. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התש"ף 2020, הצעת חוק פרטית של חברת הכנסת תמר זנדברג, שמספרה 1223. חבר הכנסת הורוביץ, תנוח דעתך. היא תצליח להצביע, הכול בסדר. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק, בבקשה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הפעלת

תוצאות ההצבעה, בעד, 26, נגד, 52. אני מצרף, לא לפרוטוקול, לרישום, את הצבעתו של סגן השר אורי מקלב כמתנגד, ואשר על כן התוצאה היא 53 מתנגדים, 26 תומכים. אשר על כן, הצעת חוק זו לא התקבלה. נעבור להצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה), התש"ף 2020, של חברי הכנסת עפר שלח, מיקי לוי ורם שפע. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת עפר שלח, יעלה ויבוא. לרשותך, אדוני, עשר דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. מלאה כל הארץ וכל הכנסת תמיכה בעצמאים. אין חבר כנסת שתהילת העצמאים לא בפיו, אין חבר כנסת שלא מודע לדבר האמיתי והנכון, והוא שבמשבר הקורונה הראשונים להיפגע, ולצערנו גם אולי האחרונים לצאת מהפגיעה, יהיו חברי מגזר העצמאים. העצמאים, העסקים הקטנים, האנשים שמטה לחמם נגדע ביום אחד, שיהיה להם קשה הרבה יותר מאשר החברות הגדולות להקים מחדש את העסקים שלהם. האנשים האלה, שממילא, ובזה עוסקת הצעת החוק הזאת, ממילא זכויותיהם הסוציאליות נמוכות מאלה של השכירים במדינת ישראל באופן היסטורי. אבל יש כאלה מבין חברי הכנסת שעסקו בדבר הזה הרבה לפני משבר הקורונה, הרבה לפני שידענו מה זה קורונה. והשותפים שלי להצעת החוק הזאת, שעולה בכנסת הזו, אבל לא עולה בפעם הראשונה, היו חברי כנסת כמו מרב מיכאלי, שהייתה שותפה יחד איתי ברשות שדולת העצמאים, אבל גם אנשים שהם עמוק היום בקואליציה. יותר מפעם אחת יושב-ראש ועדת הכספים אז והיום, חבר הכנסת משה גפני,

פעם אחת יחד איתי, פעם אחת בנפרד, על הצעת חוק דומה. חבר הכנסת רם שפע, היום יו"ר ועדת החינוך וחבר בקואליציה, חתום יחד איתי ועם מיקי לוי על ההצעה הזאת. אנחנו כראשי וחברי שדולת העצמאים, גם בכנסת התשע-עשרה, גם בכנסת העשרים, עסקנו בעוול ההיסטורי שנגרם למגזר העצמאים בישראל מעצם זה שבגלל ההישגים, הם לא היו שותפים להישגים הגדולים, שאגב עינו של אף אחד לא צרה בהם, להישגים הגדולים שהשיגה העבודה המאורגנת בישראל לאורך השנים, למערך הגדול של הזכויות הסוציאליות שהשיגו השכירים במדינת ישראל. העצמאים לא שותפים. הם לא מקבלים אותו דבר לא בדמי לידה ולא בדמי מחלה ולא בדמי פגיעה ולא כשהם בחופשה מחמת שבעה ואבל, וכמובן לא בדמי אבטלה. והדבר הזה, העוול ההיסטורי הזה,

הוא שעמד בבסיסה של הצעת החוק. עכשיו בא משבר הקורונה והפך את הדבר הזה למוחשי באופן המובהק ביותר, כי העצמאים בישראל, צריך להגיד, במשבר הקורונה, גם במשבר הקורונה, לא קיבלו לא את כבשת הרש ולא את מעט הצמר שנשאר ממנה ולא את האוכל שהיא אוכלת באחו. בימים האלה אני מטפל מול חברים בוועדת כספים בזה שבאופן שרירותי, וכתוצאה מזה שהאוצר פועל באופן אוטומטי, גם על הפעימות של המענקים שניתנו לעצמאים הושת מס והושת מע"מ. גם על הסכומים האלה, שלא מספיקים לעצמאים בשביל לנשום, באה המדינה ואומרת: כן, ביד אחת ניתן לך, או יותר נכון, חברי אלי אבידר, בטלוויזיה ניתן לך. אצל ראש הממשלה בטלוויזיה, אתם זוכרים את זה, היה פעם במערכת הבחירות,

כן, אצל ביבי בטלוויזיה. אז אצל ביבי בפייסבוק ניתן לכם, אבל ביד השנייה נוריד לכם מס, ונוריד לכם מס ערך מוסף, ובסוף מ-4,000 או מ-8,000 שאתם אמורים לקבל תקבלו אולי 60% או 70%. אף אחד לא מתמודד עם מצוקת העצמאים הזאת, כשהעצמאים הופכים להיות חלק גדול מאותם מאות אלפים, שהם לא מובטלים רק עכשיו, הם ימשיכו להיות מובטלים גם אחר כך. הם לא יוכלו לחדש את העסקים שלהם לא מהמקום שבו הם היו ולא ממצב הרבה יותר גרוע. אז אל מול זה הצעת החוק שמונחת לפניכם היא כבר לא עניין של צדק היסטורי, היא כבר לא עניין של צדק סוציאלי, היא כבר לא עניין של הדבר הפשוט שאזרח במדינת ישראל שמשלם ביטוח לאומי צריך לקבל מביטוח לאומי בחזרה כשהוא במצוקה, כשיש לו מחלה, כשיש לו פגיעה, דמי לידה שזה לא מצוקה, זה אירוע משמח, אבל גם הוא משבית מהעבודה, וכן הלאה והלאה.

יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, מכיר את זה,

האזרח צריך לקבל את זה. אבל על אחת כמה וכמה, כשיאיר לפיד היה שר האוצר, בחייאת דינכ, שלמה, כמה תצעקו את השטות הזאת? הצעת החוק הזאת הוגשה בכנסת העשרים. שר האוצר היה משה כחלון, ראש הממשלה מאז ומתמיד היה בנימין נתניהו. כמה תצעקו על השנה וחצי שבה יאיר לפיד היה שר אוצר בעיצומו של משבר כלכלי שאתם עשיתם? אז מה אתם מקשקשים בשכל? עודד יודע כמוני, הוא היה איתנו גם בשדולת העצמאים, יודע כמוני כמה אני צודק. מה אומרת הצעת החוק הזאת? היא אומרת דבר פשוט.

היא עוצבה יחד עם האנשים שמייצגים את העצמאים: עם ידידי ירון גינדי, ראש לשכת יועצי המס. היא פותרת, חותכת את הקשר הגורדי הזה באבחת חרב אחת. היא אומרת: עצמאי יהיה השכיר של עצמו. הוא יהפוך את עצמו לשכיר, יגיש לעצמו תלוש, מהתלוש הזה ירדו הפרשות של מעביד ושל עובד, כמו שיורדות לכל שכיר במשק, ובבוא יומו שבו הוא מזדקק לעזרה מהרשויות הסוציאליות של מדינת ישראל, מהביטוח הלאומי, יקבל זכויות כמו שכיר. נורא פשוט, נורא קל, נורא צודק, פותר הכול במכה אחת. עכשיו, למה מתנגדים לה? זה לא שאנשים בצד השני הם חסרי לב, זה עולה כסף. אז מה לעשות, צדק עולה כסף. ומה לעשות שכשאנחנו נכנסים היום למשבר הקורונה יעלה הרבה יותר כסף לטפל באנשים האלה?

כשהם לא יכולים לשקם את העסקים שלהם ונכנסים למצב האבטלה יעלה הרבה יותר כסף לטפל בהם. אז בכנסת הקודמת, שר האוצר הקודם נתן לאנשים מהסיעה שלו, גם אנשים טובים כמו רועי פולקמן, נתן להם איזה כסף לשחק איתו ודמי אבטלה לעצמאים. לא יצא מזה שום דבר. מה שיצא הוא שבסוף העצמאים התבקשו לממן את דמי האבטלה של עצמם.

חברי מאיר כהן, לך ידוע היטב שגם ההצעות הנוכחיות, שאומרות שהעצמאים יתרמו חלק והמדינה תתרום חלק, הממשלה הזאת, שקמה בשביל לטפל במשבר הקורונה, זורקת אותן לצד. כי הממשלה הזאת קמה אומנם לטפל במשבר האבטלה, משבר אבטלה של 36 שרים, ואלוהים יודע כמה סגני שרים, ו-13 חברי כנסת חדשים החל מהשבוע. בחלק הזה של משבר האבטלה אתם מטפלים. אפרופו השוואה לממשלות קודמות, לממשלות קודמות עוד היה השכל וה-finesse, שכשהגיעה הצעת חוק כזאת, חתומה על ידי חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, חברי כנסת בעלי מעמד, כמו משה גפני, וחברי כנסת חסרי מעמד כמוני, לממשלות האלה לפחות היה שכל להגיד לוועדת השרים: אנחנו דוחים את זה, דודי אמסלם, בארבעה חודשים,

בארבעה חודשים מן הסתם נשפר כל כך את מצבם של העצמאים שאף אחד לא יצטרך יותר כלום. בממשלה הזאת, כל מה שהאחרות עשו כטרגדיה, אתם עושים כפארסה. לא, הם נגד. הממשלה שקמה, יש חבר כנסת פנוי מכחול לבן להובלה? או שכולם עסוקים עכשיו, כן. או שהם הלכו להתפטר, כי בנורבגי הם צריכים. הם לא יודעים אם הם חברי כנסת או לא,

הם כל הזמן במעבר. הממשלה הזאת אומרת: לא, לא מעניין אותנו, אנחנו מעיפים את זה. הצעת חוק הכי פשוטה, הכי צודקת, מטפלת במגזר הכי פגוע היום במשק הישראלי, אין לכם אפילו הכבוד להגיד להם, כמו שאומרת ממשלה שלא רוצה לעשות משהו: תבואו בעוד כמה חודשים. אומרים לכם: לא.

מכיוון שיש חשש מאוד גדול שתקום מפלגת עצמאים ותיקח לכם קולות, אז מזמינים את הנציגים האלה, ומן הסתם יספרו להם כל מיני סיפורים ויבטיחו להם כל מיני הבטחות. ברגע האמת, כשההבטחה הזאת עומדת למבחן, זה מה שאתם עושים לה.

תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת הרב יצחק כהן,

ותבונתו של סגן שר האוצר, בהחלט יאפשרו מתן מענה, ומבט ומקיף ורחב בסוגיה.

האופוזיציה כולה מסכימה, במקרה של איציק כהן אפילו יותר מכל היתר. בקונסנזוס זה בהחלט משמח לב. פה אחד.

לרשותך,

שאלה טובה שאלת,

הצעת החוק הקודמת, שדיברה על נושאים מובהקים של שוק ההון, ניסנקורן עלה כשאני הייתי צריך לעלות, ההצעה הזאת, זה בסדר, ככה זה אצלכם בממשלה. כל אחד הוא חלופי לשני. הפוך, אני מסכים איתך. אני יודע שאתה מסכים. על כל פנים, אני מאמין בכנות החברים, עפר שלח, מיקי לוי ורם שפע, בהצעה שלהם. אבל ההצעה מאוד מורכבת,

עכשיו תאזין בכנות. אוקיי? ועדת השרים החליטה להתנגד מכיוון שהממשלה בוחנת את הטיפול בנושא הזה. יאללה, די עם התירוץ הזה. הצעת החוק של חבריי עפר שלח, מיקי לוי ורם שפע מבקשת להשוות את התנאים הסוציאליים של עצמאים לאלו של השכירים. אולם עריכת השוואה טכנית בין אוכלוסיות בעלי אפיונים שונים אינה נכונה. עוד פעם תגידו שעצמאי בוחר מתי הוא עובד.

עפר, מאפייני העבודה של אוכלוסיית השכירים ואוכלוסיית העצמאים שונים בתכלית זה מזה.

אתה לא מקשיב. אני איתך, אני איתך. אני חוזר על זה: מאפייני העבודה של אוכלוסיית השכירים ואוכלוסיית העצמאים שונים בתכלית זה מזה.

בעוד שלשכירים יש יתרונות בדמות זכויות סוציאליות, אשר ניתנות להם על ידי המעסיק, הרי שהעצמאים נהנים מיתרונות אחרים, כדוגמת אופי עבודה גמיש, הכרה בהוצאותיהם, שמקטינה את חובת המס שלהם, בחירה בנוגע להפקדת כספים לקרן השתלמות ועוד. הבדלים אלה מטבעם מצמיחים זכויות סוציאליות שונות. נזכיר כי עצמאי זכאי לקבל את כלל הקצבאות שלהן זכאי שכיר למעט קצבת אבטלה, גמלת פשיטת רגל וסיוע בגין 12 הימים הראשונים בדמי הפגיעה של קצבת נפגעי עבודה.

אף שדמי הביטוח שמשלמים העצמאים לביטוח לאומי נמוכים מאלו של שכירים. הצעת החוק של חבריי מבקשת להשוות את הזכויות הסוציאליות של עצמאים לאלה של שכירים באמצעות מתן אפשרות לעצמאים להנפיק תלוש עבור עצמם. אולם הנפקת תלוש לעובד הינה תוצר של מערכת יחסים בין שני צדדים, עובד ומעביד, על כל המגבלות וההגנות המשפטיות שכרוכות בכך. ואילו הנפקת תלוש לעצמאי מהווה ייחוס מלאכותי שעשוי להוות כר לניצול לרעה ולקבלת הטבות מס ביתר. עוד חשוב לציין כי הצעת החוק מבקשת להגדיל את ההוצאות המותרות בניכוי לעצמאי, אשר חלקן נזקפות לשכירים כטובת הנאה ובשל כך כהכנסה חייבת במס. כך שלמעשה הצעת החוק תגרום לאפליה לרעה של השכיר לעומת העצמאי בקטע הזה. הנושא של דמי אבטלה לעצמאים נבחן על ידי ועדות מקצועיות וגורמים בממשלה ובכנסת במשך שנים רבות, ולאחרונה במסגרת הוועדה לסיוע לעצמאים בפנסיה במצב אבטלה. בעקבות המלצת הוועדה הוסדר הנושא בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז 2016, חוק ההסדרים לשנות התקציב 2018-2017. במסגרתו עוגנה חובת הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה בשל הכנסה חייבת בהפקדה, בהתאם לשיעורים הקבועים בו.

נקבע כי שליש מהתשלומים שמפקיד עצמאי לקופת גמל לקצבה ייוחסו למרכיב חיסכון למצב אבטלה, ככל שיידרש.

כמקבילה לרכיב הפיצויים שקיים לגבי עמית שכיר. המנגנון שנקבע, עליזה, אני לקראת הסוף, עליזה, המנגנון שנקבע הביא את האיזונים הנדרשים ביחס לשמירה על כספי הפנסיה של העצמאי אל מול ההגנה עליו במצב של אבטלה. כל שינוי בו עלול להביא בסופו של דבר לפגיעה בעצמאים. העלות המשוערת של הצעת החוק היא למעלה מ-500 מיליון ש"ח.

שהצעת החוק מבקשת ליתן זכויות סוציאליות לעצמאים שלא בוטחו בשנים הקודמות ושלא שולמו בעדם דמי הביטוח ההולמים, הרי שיידרש לערוך איזון אקטוארי ולשנות את דמי הביטוח הלאומי בהתאם, ואיזון אקטוארי הוא לא הדבר הכי חביב עלינו. אבקש מחבריי חברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום ולהתנגד להצעה, כאשר אנחנו ממשיכים במאמצים להסדיר את העניין הזה ולהביא לפתרון

שנוכל, בעזרת השם. עפר, אתה בטח רוצה לענות לי.

תודה רבה לסגן שר האוצר חבר הכנסת הרב יצחק כהן. אנחנו מתכוונים לעבור להצבעה על הצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה),

של חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה. ההצעה להעביר

את הצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה),

לא נתקבלה. 28 חברי כנסת בעד, 46, ועוד חבר הכנסת עפר שלח, שמתנגדים זה 47. ולפרוטוקול,

אני מתקן לפרוטוקול: 28 בעד, ועוד חבר הכנסת עפר שלח, שתומך בהצעת החוק, ולכן זה 29, וכן חבר הכנסת יבגני סובה, שלפרוטוקול יצורף כתומך בהצעת החוק. 46 מתנגדים, אין נמנעים. לאור התוצאה, הצעת החוק הזו לא עברה. אני עובר להצבעה על הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון שלילת השתתפות בתקציב עקב הפליה), של חברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת מרב

שמא חברת כנסת מרב מיכאלי בדרכה מהיציע לאולם המליאה, או צופה בנו בערוץ הכנסת, ותהיה מעוניינת לבוא ולהציג את הצעת החוק שלה? ברוכה הבאה. תסדירי נשימה. אם אפשר מהסדרנים, כוס מים לחברת הכנסת מיכאלי.

לרשותך, גברתי, עשר דקות. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, גם אני הבאתי לכאן הצעת חוק שכבר הבאנו בעבר, חבר הכנסת מאיר כהן ואני וחברות וחברים אחרים. והאמת היא שאני ממש לא מצליחה להבין, אדוני היושב-ראש, אתה מאלה שזה נוגע להם יותר, לא מצליחה להבין בשום אופן איך ועדת השרים לחקיקה החליטה לדחות, ולהתנגד להצעת החוק הזאת. זו באמת הצעת חוק שהיא לא קואליציה, לא אופוזיציה, לא ימין, לא שמאל. היא לא עולה כסף. כל מה שהיא אומרת זה שאפליה וגזענות לא יכולים להתקיים, באופן כללי, זה נכון, אבל ספציפית במוסדות חינוך נגד ילדות וילדים, תלמידות ותלמידים. כל שנה אנחנו מתמודדות ומתמודדים שוב עם בנות ספרדיות שלא הצליחו להתקבל לאולפנות, עם ילדים שרוצים ללמוד תורה ולא מתקבלים לתלמוד תורה, עם ילדות וילדים ממוצא אתיופי שמגיעים לגן ילדים ומגלים שעשו הפרדה ושהם בגן של אתיופים והשאר בגן אחר משל עצמם. עכשיו, יש לנו חוק איסור נגד אפליה, אבל כשמוסדות ומנהלים שלהם מרשים לעצמם לעבור על החוק הזה, אין שום סנקציה. הצעת החוק הזו באה ואומרת שחייבת להיות סנקציה. צריכה להיות התראה, ואם אחרי ההתראה זה עדיין לא עובד, אז מנהל או מנהלת של מוסד חינוך צריכים לדעת שיישלל מהם התקציב של המדינה. כי המדינה לא יכולה לעשות איפה ואיפה בין תלמידות ותלמידים, המדינה לא יכולה לממן מוסד שאומר: ילד, בגלל צבע העור שלך, או שלך, לא תיכנסי לבית ספר, לא תיכנס לגן. היא לא יכולה לממן דבר כזה.

אני רואה פה,

חברתי חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה,

את בוועדת שרים לחקיקה. את הצבעת נגד הצעת החוק הזאת, את מתנגדת לה? את יכולה להסביר לי למה הוועדה החליטה להתנגד לה? אנחנו לא מתנגדים להצעת החוק. היא חשובה, היא משמעותית, אנחנו נכניס, אנחנו נביא

אני לא התנגדתי להצעת החוק, אני מכירה את המציאות הזאת מאוד טוב, הייתי חושבת שתכירי את המציאות הזאת. מבחינתי, את תוכלי להצמיד את החוק שלך. אבל ראוי שהיא תהיה ממשלתית. הממשלה צריכה לשים את החוק הזה, תראי, ההצעה הזאת הייתה, ואת גם, בעברך, הצבעת בעדה, הצבעתי,

כשאת היית איתנו באופוזיציה הצבעת בעדה. ואני אומרת: מאה אחוז, עד שהממשלה תביא הצעה

הצעה כזאת עם שינויים,

אז על אחת כמה וכמה. אז אם את אומרת שהממשלה תביא הצעה, ממשלתית. זאת צריכה להיות אמירה של הממשלה. מאה אחוז, אני ממש בעד שזאת תהיה אמירה של הממשלה. אבל עד שהממשלה תנסח הצעה כזאת, למה אי-אפשר להעביר את ההצעה הזאת בטרומית, הממשלה הנוכחית לא תעביר אף הצעה, הכול בסדר, אני, מי שמאמין לא, חוק זה חוק,

אומר פה חבר הכנסת מאיר כהן: הממשלה לא תביא. אומרת פה השרה: הממשלה תביא.

אם הממשלה מתכוונת להביא, אז הפרקטיקה הנהוגה במקרים כאלה היא להגיד: יעבירו את ההצעה בהצבעה טרומית, והיא תחכה להצעה הממשלתית. אני מוכנה להתחייב כאן שאחרי שנעביר את זה בקריאה טרומית אני אמתין להצעה הממשלתית. גברתי המציעה, להשלמת התמונה, מכיוון שזה נהיה סוג של דיאלוג, חשוב מאוד שייאמר לפרוטוקול שהחוק הקיים היום קובע עונש מאסר פלילי על עברת האפליה החמורה והקשה הזאת. חשוב לומר. זה חשוב מאוד,

זה כל כך פשוט ליישם את החקיקה הזאת,

ולאכוף אותה, ובכל מקרה, הדבר היותר-אפקטיבי, השוט היותר אפקטיבי על מוסד חינוכי יהיה שהוא ידע שהוא יאבד את התקציב שלו ולא יוכל להמשיך להתנהל ככה. ולכן, אם אומרת השרה תמנו-שטה שאין התנגדות, אז אני מציעה שתיגש אולי ליו"ר הקואליציה ונבדוק את הדבר הזה. אחרת אני לא יכולה להבין. אין היגיון שהממשלה אומרת: אני אביא הצעה ממשלתית אבל נפיל את ההצעה הפרטית. אני מצטערת, זה לא חי ביחד. לא יודעת, אולי השר ניסנקורן? איפה השר דוד אמסלם, השר המקשר בין הממשלה לכנסת?

אתה יכול להסביר לי למה הממשלה מתנגדת להצעת חוק שרוצה לוודא שאפליה בין ילדות וילדים על בסיס צבע עור, מוצא, וכל סוגי האפליה האסורה האחרים, למה הממשלה מתנגדת להצעה הזאת? זה לא עולה כסף, זה על פניו, לפי דעתי, לא קשור לקואליציה, ופוזיציה, ימין או שמאל.

השר פרוש, הוא יענה לי למה זה. לא, אני לא מצליחה להבין, השר אמסלם. כי אתם יודעים, בכנסת הקודמת חברי הכנסת מש"ס נכנסו למליאה ממש בלחץ, משום שהיה חסר רוב לקואליציה להפיל את החוק. ואמר חבר הכנסת גואטה: אני מתבייש, אני מתבייש. איפה חבר הכנסת ארבל, שהלך למקומו? אתה לא תתבייש להצביע נגד הצעת החוק הזאת עכשיו? אני חושב שהסנקציה הפלילית היא חמורה. הסנקציה הפלילית חמורה, אבל בגלל שהיא כל כך חמורה היא לא נאכפת. כי זה אכן לא כל כך פשוט שאתה תיקח מנהל של בית ספר לכלא, בגלל שהוא,

חברת הכנסת פנינה תמנו שטה,

בכל האולפנות ובתלמודי תורה וזה לא אומרים: אנחנו לא קיבלנו אותן כי הן ספרדיות. אומרים: אין התאמה, אין התאמה. אתה מוכן לקבל את זה? אתה מוכן להמשיך לממן? אתה מוכן שהמדינה תמשיך לממן מוסד חינוכי, מוסד לימודי, שאומר: אני מצטער, אלה לא מתאימות לי או לא מתאימים לי? זה חמור מאוד, אבל עדיין זה אותו מנגנון, איך?

אז למה הממשלה הזאת מתנגדת להצעת חוק שרוצה לעשות משהו נגד זה? אני מנסה להבין.

רגע, מי עוד חבר פה, בוועדה הזאת? השר רפי פרץ נמצא פה במליאה? אני רוצה להבין. שר החינוך הקודם, השר רפי פרץ, לא נמצא במליאה, אבל הוא גם כנראה יתנגד. השר יעקב אביטן, הינה, בבקשה, ש"ס. למה? למה השר יעקב אביטן מתנגד, הסנקציה הפלילית היא משמעותית.

אפשר להמשיך להגיד: הסנקציה הפלילית, הסנקציה הפלילית. היא לא הופעלה מעולם, והיא גם לא תופעל, אדוני.

ארבל, ארבל, היא לא הופעלה, אבל גם זה לא הופעל. זה לא הופעל כי אין כזה חוק.

אנחנו מבקשות להעביר חוק שהוא הרבה יותר מידתי והוא הרבה יותר אפקטיבי בשביל לפתור את הבעיה הזאת.

צריך ראיות. בממשלתי. אבל מה זה אומר?

מה זה "בממשלתי"? זה בממשלתי. איפה חברי השר איציק שמולי?

למה השר איציק שמולי התנגד להצעת חוק שבאה לפעול נגד אפליה קשה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, בין ילדות וילדים?

אולי אדוני יושב-ראש הקואליציה יכול להסביר לי? הצעת חוק שאין לה עלות. אני מצטער, גברתי.

לכן אני צריך גם לשמור על הממלכתיות. הכול בסדר.

זו הצעת חוק שבאמת היא לא קואליציה ולא אופוזיציה. אין לה עלות בשום אופן. האם הממשלה לא מסכימה שצריך להיאבק בנגע הזה של אפליה בבתי הספר? אפליה אסורה. אפליה אסורה גם לפי החוק. היא כבר אסורה לפי החוק. כי העונש, יכול להיות. עכשיו, אומרת לי השרה פנינה תמנו שטה: הממשלה תביא הצעת חוק.

אז למה היא לא נותנת להעביר את זה בקריאה טרומית ושנמתין, כמו שמקובל? זה נעשה לא פעם, לא פעמיים וגם לא מאה.

מה זה אומר, מרב?

גם אנחנו האמנו.

האמנו. לא, מאה אחוז, אבל בואו נתחיל במשהו. אני לא מצליחה להבין. איך ועדת השרים לחקיקה בממשלה, ממשלת הפיוס, עם קבינט הפיוס, ממשלת הקורונה, החירום, לטובת עם ישראל, יכולה להתנגד להצעה שבאה למנוע איפה ואיפה משפילה, כואבת, כשאנחנו רואות ורואים כל שנה ילדות וילדי גן מחולקים לפי צבע עור? איפה שר המשפטים אבי ניסנקורן, שעומד בראש הוועדה? מישהו מכם שיסביר לי איך אפשר להתנגד להצעה הזאת. אוה, חבר הכנסת מרגי, אתה תצביע נגד הצעת החוק? אתה יכול לעמוד בזה? אני מאחל לך הצלחה. אתה מאחל לי הצלחה, אבל אתה יכול להסביר לי למה הממשלה שלך מתנגדת לה? למה ועדת השרים שלה הצביעה נגדה?

אותך לפרוטוקול של ועדת החינוך, בפרוטוקול של ועדת החינוך, אני יודעת. אני הייתי איתך באותה ועדה. אבל בסוף, הממשלה הזאת מחליטה להצביע נגד. אני מאוד מקווה שתהיה פה תשובה ממש טובה, כי אני ממש לא רואה תשובה שיכולה להצדיק התנגדות להצעת החוק הזאת. תודה רבה, גברתי. אנחנו מבקשות לומר שזה היה נאום מעניין מאוד. מבקשות, אמרתי, כמו ששמת לב.

ולכן אנחנו נוכל לבקש מהשר דודי אמסלם? או שמא, סגן השר. סגן שר החינוך, סגן השר פרוש, בוא, תגיעי הנה ותסכמי את הדיון.

מיקי, מיקי, אוקיי, אז גברתי, סגנית השרה, בבקשה. סתם, סתם, נו. קצת להיות עם חיוך זה בסדר.

מיקי, מיקי, מיקי, אנחנו מכבדים את מרב מיכאלי ואת האמונה שלה.

אנחנו מכבדים את מרב מיכאלי. זה הכול. אדוני סגן השר פרוש, בבקשה, אדוני. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת מיכאלי הציגה פה הצעת חוק בתחום, במקרה שיש אפליה וילד או ילדה לא ייכנסו לבית הספר על רקע עדתי, יוכלו להפסיק את השתתפות המשרד בתקציבו של אותו מוסד. מה שמצער אותי, אני מבקש שהיושב-ראש יגן עליי. אם אפשר לא להפריע לסגן השר פרוש, תודה. מה שמפליא אותי ומצער אותי הוא, אתה יכול לבקש ממנה? הם יושבים פה ליד הדוכן.

חברת הכנסת מיכאלי, את מתבקשת, סליחה, הינה עוד חבר. אני רוצה להבין למה הצביע נגד הצעת החוק.

מה שמצער הוא,

שחברת הכנסת מיכאלי מגישה הצעת חוק ובדברי ההסבר שלה, היא אפילו לא טורחת לעדכן את דברי ההסבר. היא משתמשת בכך שבמדינת ישראל בשנת 2017, היא לוקחת את דברי ההסבר שהשתמשה בהם ב-2017, כותבת אותם גם היום, כי היא גם לא מייחסת בכלל רצינות להצעת החוק שלה. ולמה את לא מייחסת רצינות להצעת החוק שלך? אני יוצא מתוך הנחה שאת זוכרת מה שעניתי לך לפני שלוש או ארבע שנים. עמדתי כאן מעל הדוכן ואמרתי, אני תכף אתייחס למה שהמשרד מבקש לענות באופן רשמי אבל גם באותה פתיחת שנת הלימודים שאחריה אני עמדתי כאן ודיברתי אמרתי שהנושא הזה נדון בבית המשפט, וגם בית המשפט קיבל את העמדה של משרד החינוך שהדבר הזה כמעט שלא קיים. יכול להיות שהוא גם לא קיים, אבל אי-אפשר לומר: לא קיים, הוא כמעט שלא קיים. ולא פעם, בית המשפט קיבל את הטיעון הזה של משרד החינוך, לא פעם קורה שיבואו ויפריחו סיסמאות שכביכול תלמיד או תלמידה לא התקבלו בגלל שהייתה אפליה עדתית. ואת באה לכאן היום וממשיכה עם אותו נוסח בלי שאת בודקת. על כל פנים, לא בדקת לעומקו של עניין. יש לך שמועות, אמרו לך, סיפרו לך. נזכרתי שהיה סיפור בטבריה, שבמוסד של 84 בנות 81 בנות הן ספרדיות. בת אחת לא התקבלה אז הטיעון היה שצריכים לשלול ממנה את הרישיון להפעיל את המוסד, מכיוון שהיא מפלה לרעה תלמידות ספרדיות,

שרוב-רובו של המוסד בנוי רק על בנות ספרדיות. ולמה את לא מעמיקה בהצעת החוק שהגשת? כי שמעת את זה גם אז ואת יודעת. את יודעת שהיום, לפי החוק הקיים, חוק הפיקוח,

המנכ"ל יודע שיש יסוד סביר להניח שתלמיד או תלמידה לא התקבלו על רקע של אפליה עדתית, ודרך אגב, כולנו מגנים את הדבר הזה, אני חושב שאם מישהו גורם לכך שתלמיד או תלמידה לא יתקבלו בגלל זה הוא פוגע, ואסור לו באמת לנהל מוסד כזה. אבל החוק הנוכחי היום, חוק הפיקוח, מאפשר למנכ"ל, אם הוא בא ובודק, והוא יודע שהדבר הזה הוא על רקע אפליה עדתית, ואחרי התראה שנשלחת לאותו מנהל או מנהלת, להוציא צו סגירה למוסד. צו סגירה, הכוונה שמפסיקים לתת לו תקציבים. עמדה כאן חברת הכנסת מרב מיכאלי,

עניתי גם לך את זה, כי אתה הצטרפת לחברת הכנסת מרב מיכאלי ושאלת אותנו שאלות. הרי בעצם העובדה שאתם מעלים את הדבר הזה כאשר הדבר הזה כמעט שלא קיים היום אתם גורמים לאנשים לחשוב,

שאפשר לעשות כך. לדעתי, אתם גורמים לאנשים לחשוב שאפשר לעשות כך, בו בזמן שאנחנו הצלחנו, בו בזמן שאנחנו הצלחנו למגר,

אני עומד כאן ואני עונה את מה שאני עונה. גם אם יש חברי כנסת שחושבים שאם הם יאמרו אחרת הם צודקים, אז אני אומר לך שאני לא קשור. חברותי בכנסת לא קשורה בזה, אם אני אדבר על העניין הזה לכאן או לכאן,

ישנם כאלה שחברותם בכנסת תלויה בזה שאם הם ידברו על העניין הזה הם יקבלו את הקרדיט. אדוני סגן השר, אני רק, עצם העלאת נושא שכמעט שלא קיים, כי המשרד חושב כך,

המשרד חושב כך.

אני פשוט מתפקד כסגן יו"ר הכנסת, ואני לא יו"ר הקואליציה כשאני על הדוכן הזה, אבל השמועות מהנהלת הקואליציה היא שהם הצליחו לגייס את כל האנשים לקראת ההצבעה. זה לא משנה, אני צריך להקריא. אני רק מעדכן אותך. אני צריך להקריא ולומר שעצם העלאת דבר כזה גורמת לכך שאנשים יחשבו שאפשר לנהוג כך. כמו שעושים את זה בדברים אחרים, כך הדבר הזה. לכן, אני מציע, כן, אדוני. לדחות את הצעת החוק הזאת. גם כשחברת הכנסת תעלה שוב לבמה, כי הרי היא עומדת כאן וכבר מחכה לזה, לא להשתכנע מהנימוקים, שלדעתי הם דמגוגיים, וצריך לדחות את דבריה על הסף. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. יכולה לעלות מציעת החוק לנימוק קצרצר לפני שנעבור להצבעה.

שלוש דקות יש לי לענות. את יכולה שלוש דקות, לא חייבת. כן, אני יודעת, אבל בוא. התחלתי את הזמן. אדוני סגן השר, מה שנקרא, הפוסל במומו פוסל. איך לומר, עמדת פה ואמרת את מה שאמרת פה לפני שלוש שנים ולא שמת לב שהמצב לא השתנה, משום שהדברים האיומים האלה, המשפילים האלה,

המשיכו לקרות, מה לעשות? אני הבאתי רק שלוש דוגמאות מ-2019. אלה דברים, איך לומר, שהתפרסמו בתקשורת. יש צילומים של הילדות והילדים, יש שמות של ההורים שלהם, יש שמות של המוסדות. אז מה לעשות? זה שאתה תמשיך להגיד שזה לא קורה לא משנה את המציאות שזה קורה.

תראה למעלה, עומדת שם שורה שלמה של חברי כנסת מסיעת ש"ס שצעקו לך, משם שאדוני לא יודע על מה הוא מדבר. יש שתי אפשרויות: או שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, או שהוא בכוונה אומר דבר לא נכון.

הצטרף אלינו,

חבר הכנסת, השר שמולי, שהייתי שמחה לדעת, בתור חבר בוועדת השרים לחקיקה, מדוע התנגד להצעת החוק שבאה למגר אפליה בין ילדות וילדים. שר המשפטים, איפה הוא? הוא היה פה לפני רגע, הלך השר ניסנקורן? אולי השר ניסנקורן יסביר לי למה. לפי מה ששמעתי מחברת הכנסת תמנו שטה, הממשלה מתכוונת להביא הצעה ממשלתית בשביל להתמודד עם הבעיה החמורה הזאת, למה לא יאפשרו להעביר הצעה טרומית ולחכות להצעת החוק הממשלתית? באיזו עולם הממשלה יכולה להתנגד להצעת חוק שבאה למגר אפליה במוסדות חינוך של ילדות וילדים? הצעה שלא עולה כסף, שאין לה אספקטים של ימין ושמאל. אני לא מצליחה להבין, באמת. אני ממש הייתי שמחה אילו מישהו היה נותן לי תשובה להתנגדות הזאת. זאת לא הצעה מספיק טובה. זה מה שנקרא, נעים מאוד, חבר הכנסת השר הנדל, קוראים לזה נוסח לטרומית. בשביל זה נועדו הדיונים בוועדות. בוועדות עושים עבודה ומשפרים.

אתה רוצה להתחיל איתי בהצעות לא טובות? אתה יודע כמה הצעות איומות ונוראות מביאה הממשלה? לא, זאת לא סיבה לא להעביר הצעת חוק. אם ההצעה היא סתם, לא מעבירים אותה.

אדוני, ואקווה שהקואליציה,

תימלך בדעתה, ולא תעביר את כולנו שוב את המצב המשפיל הזה של להצביע נגד הצעת חוק כל כך כל כך נדרשת. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. לאחר שהיא סיימה את דבריה, נוכל, חברים, לעבור להצבעה על החוק. אני מבקש מכולם לשבת. אני רוצה לעבור להצבעה. אני עובר להצבעה, נא להצביע: מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, שלילת השתתפות בתקציב עקב הפליה),

לפרוטוקול, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' בעד ההצעה. להלן תוצאות ההצבעה: 19 בעד, 44 מתנגדים, אין נמנעים. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה נמנעת. אמרת שאת רוצה להביא הצעת חוק ממשלתית. אוקיי, בבקשה.

אני מעדכן שחברת הכנסת פנינה תמנו שטה נמנעה בהצבעה, חבר הכנסת אחמד טיבי בעד ההצבעה, חברת הכנסת מאי גולן נגד, חבר הכנסת שחאדה בעד. יש עוד מישהו שלא קיבל? אפשר להתקדם בסדר-היום.

שהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, שלילת השתתפות בתקציב עקב הפליה), התש"ף 2020, של חברת הכנסת מרב מיכאלי, לא התקבלה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: אי-חזרת רכבת ישראל לשגרה,

מדובר בהצעות לסדר-היום של חבר הכנסת אופיר סופר, חבר הכנסת שלמה קרעי, של חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, של חבר הכנסת ינון אזולאי, של חברת הכנסת סונדוס סאלח, של חבר הכנסת רם שפע. ישיב על ההצעה הזאת סגן שרת התחבורה, חבר הכנסת אורי מקלב. אורי מקלב בדרך לכאן, נכון? הוא בדרך לכאן? אז אופיר סופר יתחיל. בוא, אדוני. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ברכות.

בקרוב אצלך, אדוני.

בעזרת השם. רק זה, או שיש לך עוד ברכות? בוא נתחיל בזה ומשם נתקדם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו רואים שהקורונה באמת לא ממהרת לעזוב אותנו, וכולנו תוהים ושואלים לאן העסק הזה מתפתח. רואים שיש עלייה בתחלואה, אבל מצד שני יש פחות חולים קשים. אבל דבר אחד ברור, שאנחנו צריכים להמשיך לחיות עם הקורונה. צריכים להמשיך לחיות עם הקורונה. ודבר אחד מאוד ברור, שהוא דחוף, זה להחזיר את המשק לפעילות מלאה. החזרת המשק לפעילות מלאה תופסת אותנו בכל מיני ענפים ובכל מיני אגפים ותחומים ועיסוקים, ולכאורה כולם מקבלים יחס ראוי, לפחות בשיח הציבורי ובהתייחסות הממשלה. דבר אחד מאוד תמוה: מדוע הרכבת אינה חוזרת לפעילות. ברור לכולם שהרכבת,

זה חלק מהחזרת המשק לכלכלה פעילה ולמשק חזק,

משום מה ברור גם כן, או לפחות כך מפורסם, שגם שר התחבורה היוצא וגם שרת התחבורה, שאנחנו מאחלים לה בהצלחה, עמדתה היא שכן צריך לפתוח את רכבת ישראל. אבל הצעקה לא מספיק נשמעת והרכבת עדיין אינה עובדת, כשהרבה הרבה דברים חזרו לפעילות. יש אירועים עם 250 אנשים, ואני מברך על כך,

דברים אחרים. אדוני היושב-ראש, אתה בעצמך תושב הדרום, תושב קריית גת. אני חושב על שכניך שאין להם רכב פרטי והם צריכים להתגלגל. והם צריכים את הרכבת כדי להגיע לתל אביב, למרכז העבודה, למרכז ישראל. גם מקומות רחוקים מקריית גת נהריה בצפון ובית שאן. אסור לנו פשוט להירדם בשמירה. נכון, צריך לקבוע אמצעי אבטחה. אני מבין שיש מתווה, זה כל הסיפור. יש מתווה, צריך להוציא אותו לפועל. אז אני מבקש: 1. להחזיר את הרכבת לפעולה, 2. שיתקיים על זה דיון בוועדת הקורונה. קיבלתי. תודה, אדוני. אפשר לעבור, בבקשה, לחבר הכנסת קרעי, אינו נוכח, חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח. חבר הכנסת סונדוס סאלח. חברת הכנסת סונדוס סאלח, אני מתנצל. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, נושא הרכבת והתחבורה הציבורית זה מעבר לכלי שאנחנו מתניידים בו. זה כלי שמסייע לנשים, יותר נשים ייגשו לתעסוקה ויתרמו למשק, זה מסייע רבות לאנשים מהפריפריות להשתלב במשק וגם כן לתרום למשק. אז כל פגיעה ברכבת, אם זה מבחינת תכנון רכבות, והן העמידה בזמנים, של הנוסעים, כל פגיעה היא פגיעה ביכולתו של האדם להיות במקום העבודה או במקום שהיה צריך להיות בו ולהשפיע. אני רוצה להקריא לכם ציטוט מהפייסבוק של אחת הסטודנטיות, מדלן מסארווי: בבוקר, הגעתי לרכבת ישראל, תחנת מרכז השמונה, אחרי שנרשמתי באתר לפי ההנחיות האתר, וקיבלתי במייל אישור נסיעה. הגעתי ב-09:30 לתחנה, היו שם שני עובדים יושבים במדרגות, טוענים שאין רכבת וחוזרים לשחק בטלפון. ביקשתי לדבר עם מנהל התחנה לבדוק איך כזה דבר קורה. הם קוראים לחבר שלהם שעבר וטוענים שהוא המנהל. אני מתחילה לשאול שאלות, והוא מחייך ולא עונה. פתאום יוצא מנהל התחנה האמיתי מבפנים, ושואל:

במה אפשר לעזור לך? העובדים צוחקים שעבדו עליי. אני מבקשת ממנהל התחנה הסבר איך אישרו לי נסיעה וכרגע אין רכבת, ואני מחויבת למקום העבודה, למזלי הרב, נפלתי על צוות מבין ומכיל, הוא אמר: אין רכבת, בטעות אפשרנו הרשמה. להתראות, ונכנס פנימה. עוד משהו נורא, ואיום וקשה. דיברנו השבוע על התוכניות של הרכבות וצריך לזכור שבאף יישוב ערבי אין תחנת רכבת אחת.

נכון לרגע הזה, לא עוברת רכבת אחת ביישובים הערביים. זה אומר הרבה על התכנון, ואני מנצלת במה זו כדי לפנות לשרת התחבורה לקחת את הנושא לתשומת ליבה בתכנון רכבות חדשות ומסלולים חדשים, כדי להנגיש את התחבורה הציבורית לחברה הערבית. יחד עם זאת, יש תופעה מדאיגה: יש 177 מקרים של חשיפה לנגיף הקורונה בתחבורה הציבורית שנרשמו בשבועיים האחרונים, וזה רק החמיר, לצערי. החמיר החשש להשתמש בתחבורה הציבורית בקרב הרבה אנשים. נתונים מראים שהחשיפה בתחבורה הציבורית גבוהה יותר מכפי שמפרסם משרד הבריאות. ההיגיון אומר שאם יש עדיין הנחיות שמירת מרחק, אין שום סיבה שרק בתחבורה הציבורית יהיו מרווחים שונים מאשר בהתקהלויות אחרות. ההיגיון הזה צריך להיות אחיד. הנגיף לא מתנהל אחרת על פי מטרת ההתקהלויות. על פניו זה נראה כתוצאה של כורח ושל משא ומתן בין המשרדים והמגבלות של מדינת ישראל במספר האוטובוסים, התחנות הזמינות ומספר הנהגים.

גם בתחנה המרכזית אנשים עכשיו מאוד צפופים, ובמקומות אחרים אולי מקפידים יותר. זה העניין של חוסר בהירות באג'נדה קבועה וסדורה בין משרדי הממשלה לבין עצמם.

תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת סונדס

חבר הכנסת רם שפע, אם הוא נוכח, אינו נוכח. עכשיו ישיב סגן שר התחבורה, חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אין לי ספק שהנושא של תחבורה ציבורית, כמו שלכולנו ידוע, בימי הקורונה תפס מקום מאוד נכבד בהתנהלות, בהוראות שהיו ובהשלכות שהיו. אני לא יודע אם יש דבר כל כך מרכזי, מעבר לעוצר ולסגר, כמו הנושא של תחבורה ציבורית. התחבורה הציבורית הייתה בימי הקורונה, מה שנקרא, בין הפטיש לסדן.

ככל שאנחנו רוצים להחזיר את המשק לפעילות מלאה, וגם חלקית, אנחנו צריכים את התחבורה הציבורית ולהתאים אותה להוראות ולפעילות המשק. לשמחתנו מתברר יותר שהצורך בתחבורה הציבורית הוא צורך גדול מאוד.

הרבה אנשים תלויים בתחבורה הציבורית, ולא יכולים, זה הגורם המניע למשק, לחינוך ולכל הנלווה לכך, להגיע למקומות העבודה.

הנושא הזה של התחבורה הציבורית, כמעט אפשר להגיד שהיום הוא הדבר היחיד שלא חזר, לא למתכונת חלקית, וודאי לא למתכונת מלאה. החזרנו אולמות ולא החזרנו עדיין את התחבורה הציבורית. במאמר מוסגר אני רוצה להגיד שהיו הרבה מחלוקות בין משרד התחבורה לבין משרד הבריאות בנושא התחבורה הציבורית. עד לא מזמן, לפני שלושה שבועות,

אולי אפילו פחות, גם התחבורה הציבורית שפעלה, האוטובוסים שפעלו, פעלו עם הגבלה מאוד מהותית שהכבידה מאוד: עד 19 נוסעים ולא יותר. לא רק שאין רכבת, גם קווים שבאים

להחזיר את המשק כולו לעבודה עם 19 נוסעים, חברות האוטובוסים לא יכלו לעמוד בזה. דהיינו, כדי לתת את החסר ולמלא את הצורך המלא צריך פי שלושה. אוטובוס ממוצע של 55 נוסעים ו-19 נוסעים, זה מביא אותנו להכפלה של 200% וזה לא היה אפשרי, לא היה דבר כזה. שרת התחבורה, ממש בימים הראשונים בכהונה שלה, יחד עם שר הבריאות חבר הכנסת יולי אדלשטיין, הייתה ישיבה שגם אנחנו השתתפנו בה, הסגנים וכל הצוותים הבכירים, קיבלו החלטה שהאוטובוסים יחזרו כמעט למתכונת של 75%,

היום אני חושב שזה נותן איזה מענה. באוטובוסים בין-עירוניים, 46 נוסעים, ובתוך העיר,

75, וכן הלאה. זה דבר שנותן היום איזה סוג של יציבות. אבל זה לא נותן את המענה האמיתי וההכרחי לרכבת, כשהרכבת לא פועלת. לאוטובוסים זה טוב, כי הדברים מזינים, אין תחלופה לרכבת בתחבורה הציבורית. לא קיימים הקווים האלה. הרכבת היא גורם, יש אנשים שלא יכולים היום להגיע, גם אם ייסעו שעה וחצי קודם ויצאו, אין להם את הדרך להגיע. זה גורם למתחים בתוך העבודה. אתה משכנע אותנו

אבל אני רוצה להגיד לך, אני מדבר על הדרך,

אנחנו חושבים שגם בשבת צריך, אדוני. אבל זאת העמדה שלנו. זאת העמדה. תחבורה ציבורית. כיוונת את השאלה למשרד התחבורה ולא למשרד הבריאות, אז אני עונה מה שאנחנו עושים. אז העמדה שלנו היא כזאת. זה אומר שזה לא בגלל משרד התחבורה?

אבל עכשיו אני אגיע למה שמשרד התחבורה עשה כדי להפעיל את הרכבת.

חבר הכנסת אבידר, נא לשבת. אבל חברת הכנסת קארין, אי-אפשר להתעלם מכך שהתחבורה הציבורית היא גורם שהוא יכול, באופן כללי, ורכבת במיוחד, יכול לחולל הפצת המחלה. ואוטובוס לא? אז מה ההבדל? אוטובוס גם. אז איפה ההבדל בין הרכבת, לא חייבים להחזיר את כל הרכבת,

נכון. אתה גם גורם לעומסים ברחוב, יש עומס יותר גדול באוטובוסים. זו אחת הסיבות שאנחנו באמת מנינו. אני חושב שמשרד הבריאות, חבר הכנסת, סגן שר הבריאות יואב קיש,

היה חלק ושותף לטענות האלה: בזה שאנחנו מגבילים באוטובוסים,

אנחנו גורמים לצפיפות יתר. כל זמן שהמשק, אבל משרד הבריאות טוען בתוקף גם כיום הזה, ואנחנו היום לפני ישיבה של קבינט הקורונה, ואני אמור לקבל החלטה, ואני לא אופטימי לגבי ההחלטה שאמורים לקבל.

אולי סגן השר באמת יגלה את אוזנינו.

האם העמדה של משרד הבריאות נשארת גם היום, לקראת ועדת השרים,

סגן השר יעלה לדבר בערך מייד אחרי שאתה תסיים.

יש לי הצעה לסדר-היום מייד אחרי, זה מה שאמרתי. כן, אתה תעלה מייד אחרי שהוא יסיים לדבר. אני לא, חלילה, רומז שהוא צריך לסיים לדבר. כקריאת ביניים בנושא הזה,עמדת משרד הבריאות,

הוא אפילו החריף את עמדתו

אני שואל, האם הם מוכנים להתחייב לכך שברכבת ישבו רק במקומות הישיבה ולא רק, אז אני אגיד לך בעניין הזה. אנחנו לא יודעים לעמוד בדרישות המשתנות של משרד הבריאות, ככה: רצו אפליקציה של מכירה מרחוק, וזה לתכנת, ולעשות אפליקציה חדשה שלא הייתה,

השאלה היחידה היא האם בקרון מסוים נדע שיושבים רק ישיבה, אין ישיבה, אז אתה יכול 10%. זה לא מספיק. מה הבעיה לקחת עשרה עובדים שמקבלים חל"ת, ולתת להם להיות סדרנים?

חבר הכנסת סופר, משרד הבריאות דרש שלא ידברו בפלאפון ברכבת, שהרכבת תדאג שלא ידברו בפלאפון. שדיבור בפלאפון, חבר'ה, זה לא רציני. אבל זו אחת הדרישות. אנחנו יוצאים מהנחה שאם ידברו בטלפון מהרכבת, זה אומר שאנשים לא יהיו כל הזמן עם מסכות, וזה אומר שאנחנו מצפים שיהיו אנשים בישיבה, נא לסיים. קיבלתם טעימה של אחד הוויכוחים,

משרד הבריאות דרש שגם לא יחזיקו בעמדי התמך. אנחנו לא יודעים לעמוד בזה. באוטובוס לא מחזיקים? מה זה הדברים האלה? שאלה טובה. התחייבנו, פעמיים ביום התחייבנו לחטא את הרכבת. זה נראה שלא מתאמצים מספיק כדי שתצא רכבת מנהריה לכיוון המרכז. משרד הבריאות עומד על כך, זו עמדתו המקצועית. יש סגן שר הבריאות, הוא ימליץ על עמדתו, אבל אני יודע מה הדרישות שנדרשו ממשרד התחבורה. ומשרד התחבורה עמד בכך. קודם כול, שליטה על מי שנוסע. אנחנו היום מתערבים במכירה, בכל הזמנה של שוברים מרחוק,

שחוץ מכרטיס נסיעה,

זו באמת בעיה מורכבת. אתה צריך שליטה. הרי ברכבת נוסעים, יורדים, עולים שוב. אתה גם לא יכול לתת את המינימום, כי אם תיתן את המינימום, הרבה אנשים לא נוסעים. הוא מזמין, לא עולה לו כסף להזמין, ואז נהיה במצב שאנחנו ניסע רק עם שליש, כי הוא בסוף מצא אלטרנטיבה אחרת. אתה לא מחייב אותו לבוא. אז אתה נותן מה שנקרא אובר, כדי שיהיה לך, ולהזין את כל זה. אנחנו מוכנים שאם חס חלילה תהיה הדבקה או יתגלה חולה קורונה בקרון, אנחנו נדע, ויש גם חופש הפרט, שאתה לא יכול לדעת את כל הפרטים, אבל נדע מי הזמין כרטיס לקרון הזה. סגן השר, יש לכם צרות בכל התחומים, בכל הענפים. שום דבר לא, אני לא יכול להמשיך ככה. אדוני, אני מבקש לסיים. צודק היושב-ראש, אני לא יכול להתנהל איתך בשאלה ותשובות, אז אסכם באופן כללי. משרד התחבורה גם היה נכון לבצע וגם ביצע את הדרישות שדרשו ממנו כדי שתהיה שליטה על מספר הנוסעים, זו המכירה של שוברים, כדי שיהיה לנו ואחרי זה נדע מי הנוסעים. עומדים בכמה וכמה פרמטרים של היגיינה, כמו חיטוי פעמיים ביום ועוד דברים כאלה, וגם בהעמדת מפקחים, לעורר את האנשים, הם לא יכולים לחייב, אז לעורר את האנשים ללבוש את המסכות, מי שלא יעשה את זה. אני לא מדבר על ההשלכות הכלכליות, אלה השלכות מאוד-מאוד גדולות, חוץ מצמצום ההכנסות. מעבר לזה, עלויות מאוד גבוהות היו מסביב לדבר הזה. משרד התחבורה עוד עומד בזה, הוא לא יכול לעמוד עוד הרבה זמן. אז יש לנו כאן גם שחקן, שר האוצר. בסופו של דבר הפיתוח הטכנולוגי הזה והאפליקציה הזו והזמנת השוברים יעשו סוג של תרבות נסיעה אחרת. זה לא מה שהיינו רגילים. הנוסעים לא יכולים להגיע הרבה זמן קודם. הם יצטרכו לתכנן את הדברים. תגידו, מי יכול להתנהל ככה? אין ספק, זו תהיה תרבות נסיעה אחרת. זה סוג של שירות אחר. המצב יהיה אחר, אבל נעמוד בזה. אנחנו יודעים מה החשיבות, והפרה רוצה להיניק. אין ספק שמשרד התחבורה רוצה להפעיל.

תוך 24 או 48 שעות ואפילו פחות מזה, כדי לעמוד בכל ההפעלה של כל הרכבות. בטח עם השרה החדשה. כן, בסדר.

אני לא יכול לנהל את זה ככה.

מצטער, אבל אי-אפשר לנהל את זה בשיטת שאלות ותשובות. זה אולי נעשה כנוהג בהמשך,

עדיין לא עשינו שעת שאלות ותשובות.

בהנחיה של שרת התחבורה, שמו דגש על כל

את כל טובי המוחות לקחו, כל דבר שרק אפשר, כדי לעמוד בזה, כדי שנוכל להפעיל את הרכבת. הרכבת מטעם משרד התחבורה יכולה להתחיל לפעול.

שגם ההחלטה תהיה כזו, להחזיר את הרכבת לנסיעות הסדירות שלה.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום חדשה. אה,

ינון אזולאי.

אז נעבור להצבעה. מה אתם מציעים? אין לי בעיה, חבר הכנסת סופר, ועדת הקורונה שתדון בזה, בכבוד. כלכלה. מה אתה רוצה? אני מסכים גם לכלכלה וגם לקורונה. שתי הוועדות. אז אצטרך לשלוח את זה לוועדת הכנסת, לא חבל? עדיף שתחליטו על זה עכשיו. תחבורה זה לכלכלה. מה הקשר לקורונה עכשיו? ועדת הכלכלה. אז אני מעביר את זה להצבעה, לוועדת הכלכלה. מי בעד?

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. גם חבר הכנסת מקלב וחבר הכנסת סופר מבקשים להצטרף להצבעה, וגם חברת הכנסת קארין אלהרר וגם חברת הכנסת סונדוס סאלח. לכן יש רוב מוחץ לכך שזה יעבור, חמישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. עם התוספת הגענו לתשעה, אם איני טועה, בעד, לוועדת כלכלה. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: חשש לקריסה כלכלית של בתי חולים ממשלתיים וציבוריים כתוצאה מאובדן הכנסות בתקופת הקורונה,

תעלה ותבוא חברתי חברת הכנסת קארין אלהרר. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ברכות. פעם ראשונה שאני רואה אותך בתפקיד סגן היו"ר. אז ברכות. כנסת נכבדה, ב-8 ביוני התפרסמה כתבה מאוד מאוד קשה, עם נתונים שמעלים מחשבות מאוד טרגיות על מערכת הבריאות, כתבה שפורסמה על ידי קטי דור בתאגיד כאן 11. מה שנאמר בכתבה, מה שהתגלה שם, הוא שבעקבות העובדה שלא היה שר"פ, שעל זה נסמכים שירותי בריאות פרטיים, כל תקופת הקורונה לא הייתה תיירות מרפא, לא היו המקורות הכלכליים, שלצערי הרב, בתי החולים נסמכים עליהם כדי להתקיים. אני פותחת סוגריים ואומרת: אני לא מתלהבת גדולה משר"פ, אבל המערכת לצערי בנויה כך שבתי החולים נסמכים על מאות מיליונים מהעניין הזה. ותראו מה קרה, כשתקפה אותנו אותה מגפה, מגפת הקורונה, בעצם בתי החולים לא יודעים איך הם משלמים אפילו משכורות. אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם, שיכול להיות שמנכ"ל הדסה לא יעמוד בתשלומים של המשכורות לחודש יולי. זה ממש מעבר לפינה, אדוני סגן שר. בית החולים תל השומר, שגם הוא מעצמה בפני עצמה, צבר חובות על סך 200 מיליון שקלים. בית חולים רמב"ם צבר חובות של 150 מיליון. לניאדו, לא תאמינו, נאלץ כבר לקצץ במלאי ציוד רפואי כי הוא לא יכול לשלם לספקים. אלה נתונים מטרידים מאוד. צריך לזכור,

לא אני, חברת כנסת מהאופוזיציה, אומר ראש הממשלה שיכול להיות שאנחנו לפני גל שני. לא נוכל להרשות לעצמנו בתי חולים קורסים ולא מתפקדים. יש לנו אחריות כמדינה. הרפואה ניתנת בבתי החולים. הם נותנים את המענים. צריך לתת להם כסף כדי שיוכלו לתת את המענה הזה. יש פחד וחשש מאוד מאוד גדול לקריסה של בתי החולים. אני רוצה לקוות שדווקא בגלל הקורונה תהיה התעשתות של המערכת, שיבינו שאי-אפשר לתפקד ככה. קודם כול, שיכסו את החובות האלה. אין מה לעשות, המדינה תצטרך להכניס

הדבר השני, המשמעותי יותר, הוא לתכנן לטווח ארוך איך לא מסתמכים על הדבר הזה אלא נותנים מקורות מימון הגיוניים, כי בסוף למדינה יש אחריות לבריאות הציבור.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. אחריה, חבר הכנסת ג'אבר עסאלקה. עסאקלה.

אתה יודע מה זה עסאקלה? מה זה עסאקלה? זה אשקלון.

עסקלאן, זה במקור מעסקלאן, אשקלון.

יפה, מעניין. אז אתה אשקלוני? אפשר לקרוא לי אשקלוני, גם אני פעם הייתי אשקלוני. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, חבריי חברי הכנסת, סכנת קריסתם של בתי החולים הציבוריים מקבלת משנה חשיבות משתי סיבות עיקריות. הראשונה היא עומק המשבר, כלומר אנחנו לא מדברים רק על קשיים שנוצרו בעקבות התפשטות מגפת הקורונה אלא גם על כאלה שהיו שם קודם, התפשטות המחלה רק העמיקה את הקשיים האלה או חשפה אותם. אנחנו מדברים על חלק ממערכת הבריאות השחוקה, שכולנו יודעים שלא הייתה בשיאה גם לפני המשבר הקשה. יותר מזה, בתי החולים הציבוריים סובלים מאי-שוויון כבר שנים, בכל מה שקשור לתמיכה ממשלתית, לעומת בתי חולים אחרים, למרות שהם מספקים שירותים בריאותיים חיוניים לכלל האזרחים בדיוק כמו בתי חולים הממשלתיים. כל זה בנוסף לפלונטר הפוליטי של השנתיים האחרונות שבהן אין ממשלה, אין תקציב וכו', ומשבר הקורונה גבה כמובן מחיר כלכלי חסר תקדים מבתי החולים האלה.

בתי החולים האלה נאלצו באמת להפנות את המשאבים שלהם לטיפול או להתכוננות לעניין הקורונה. ויותר מזה, אנשים בחודשים האחרונים מפחדים להגיע לבתי החולים הציבוריים, או בכלל לבתי החולים, בגלל החשש מהידבקות בקורונה. הסיבה השנייה לחשיבות הנושא היא ההשפעה ההרסנית של קריסת בתי החולים הציבוריים על רבבות אזרחים. לצד הפגיעה הכלכלית באלפי משפחות, אנשי ונשות צוות וכמובן רופאים וכו', וספקים, בזמן ששיעור האבטלה בחברה בישראל כבר הגיע ליותר ממיליון ו-100,000 מובטלים. קריסה כזאת תפגע אנושות בזמינות ובנגישות של שירותים רפואיים חיוניים לאוכלוסייה. תארו לעצמכם שבתי חולים קורסים. מה יעשו אנשים, איפה הם יטופלו?

בבתי החולים הממשלתיים המצוקה גם היא קשה והעומס הוא גדול.

הפגיעה הזאת תפגע אנושות בזמינות ובנגישות של שירותים רפואיים חיוניים לאוכלוסייה, במיוחד שיש ערים ואזורים מסוימים שבהם אין בכלל בתי חולים ממשלתיים. יש ערים גדולות. אני אתן דוגמה: העיר נצרת והעיר שהייתה נצרת עילית והיום נקראת נוף הגליל והכפרים סביבה, כולם נשענים בעיקר על שלושה בתי חולים בנצרת. ותארו לעצמכם אם שלושת בתי החולים האלה יקרסו מחר, מה יעשו האנשים האלה? אז יפנו לבתי החולים הממשלתיים, העמוסים גם ככה. קריסת בתי החולים תביא לקריסה של מערכת הבריאות כולה,

העומס יעלה בכל בתי החולים. עם כל הקושי והצער אפשר להשבית את המשק, אפשר את המפעלים, את מקומות העבודה, אפשר לסגור בתי ספר, אפשר לסגור מסעדות, אבל אי-אפשר לסגור בתי חולים, חברים. אי-אפשר לסגור בתי חולים, והסכנה הזאת מרחפת מעל ראשם של בתי החולים הציבוריים. חברתי הביאה את המספרים. אני לא אתייחס למספרים, אבל תארו לעצמכם שעכשיו כל המדינה חוששת מגל שני של הקורונה, תארו לעצמכם שהגל הזה יפגוש אותנו כשבתי החולים האלה יהיו ללא עובדים או שסגרו מחלקות או שלא יוכלו לתת שירות. הדבר הזה כבר בדיונים שנים על שנים בוועדת הכלכלה,

מול משרד הבריאות, מול משרד האוצר. חברים, שום דבר לא מתקדם. עדיין התמיכה בבתי חולים ציבוריים מעטה מדי. עדיין גם הם מרגישים, והיו לי שיחות עם כמה מראשי בתי החולים האלה, שהם מופלים לרעה ומוזנחים על ידי משרד הבריאות ועל ידי משרד האוצר. הגיע הזמן לקחת את העניינים לידיים ולטפל בסוגיה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת ג'אבר, עסאקלה.

כן, תלמד. אני לומד. יעלה ויבוא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. עסאקלה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זו הפעם הראשונה שאני מדבר כשאתה מנהל את הישיבה, אז ברכות.

אדוני סגן השר, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אפתח, צריך לומר גם דברים טובים. במשרד הבריאות מתחילת מגפת הקורונה פועלים בצורה שרק מילים טובות אפשר לומר עליהם.

אדוני סגן השר, אני רוצה להגיד שאתם קוצרים שבחים, עושים עבודה יסודית וטובה, ויש רק מילים טובות לומר עליכם. מה שקורה בנושא של בבתי החולים זו עוולה ודבר שאי-אפשר להאמין שקורה כל כך הרבה שנים, שנה אחרי שנה. יצא לי לא פעם לשבת עם מנהלי בתי חולים, ואומרים לי כמה מנהלי בתי חולים: במקום להתעסק עם פיתוח בית החולים, לנסוע ללמוד על דברים חדשים, על מכונות חדשות, בשביל לפתח את בית החולים, אני עסוק בשנור. מנהל בית חולים כיום צריך להתעסק עם הבאת כסף ולדאוג שיהיה לו למשכורות ב-1 בחודש. בעצם בתי החולים היום, הממשלתיים, ולא רק, עסוקים בהישרדות יום-יומית וחודש וחודש. אני חושב שזה לא זבנג וגמרנו. אני חושב שצריך התערבות של משרד האוצר באופן עמוק. צריך תוכנית אחת ולתמיד לכל בתי החולים בארץ. מנהל בית חולים צריך להתעסק בניהול בית החולים, לא בגיוס של תרומות ומשאבים. זה התפקיד של המדינה. ולצערנו הרב, אתה גם רואה את הפערים הגדולים בין בתי החולים הממשלתיים, עכשיו תראו, כשיש חולה בירושלים שצריך ללכת להדסה או לשערי צדק הוא לא אמור לקבל טיפול פחות טוב בגלל שהוא גר בירושלים.

1. 2. הפערים המובנים בין בתי החולים בפריפריה לבתי החולים במרכז הארץ. יש מחקרים שלפיהם אנשים בפריפריה חיים פחות, בגלל בתי חולים ברמה נמוכה יותר. דיברתי עם כמה מנהלי בתי החולים בפריפריה, קשה להם גם לגייס תרומות, כי לשים שלט באיכילוב או בלניאדו הרבה יותר קל מאשר בנהריה או בפורייה, הגופים הגדולים רוצים לתרום למרכז הארץ. אני מצפה ממשרד האוצר להקים מטה עם הרבה כסף, כי הדבר הזה הוא דבר שנצרך,

ואני סומך עליך, אדוני סגן השר, יחד עם הצוות שלך ממשרד הבריאות, שאתם תעשו את הכול על מנת להציף את הנושא הזה מול משרד האוצר, על מנת שנוכל לפתור את הבעיה הגדולה הזאת.

חבר הכנסת מלכיאלי, לא רק שדיברת דברים לעניין, גם חסכת לפחות חצי דקה מהזמן שנותר לך לדבר, ואני חושב שזה באמת הישג מרשים.

הוא יודע איך לדבר מהר, מה. וברשותכם, ישיב להצעות לסדר-היום סגן שר הבריאות חבר הכנסת יואב קיש.

אנחנו לא מפעילים זמן, ולכן אתה יכול לדבר כמה שפחות. כבוד היושב-ראש, גם אני פעם ראשונה עומד פה כאשר אתה מנהל את הישיבה. היושב-ראש מיקי זוהר, כן, בבקשה. גם אני פעם ראשונה עומד פה כשאתה מנהל את הישיבה, אני רואה שכולם מתרגשים מהעניין. אז אני רוצה קודם כול לאחל לך בהצלחה בתפקיד המכובד הזה.

ציפור קטנה לחשה לי שאתה מתמודד על תפקיד נוסף. אל תגיד את זה פה, כי זה יחסל את סיכויי. אני מאחל לך, רגע, אני רוצה לדעת.

אני מאחל לך הצלחה גם בתפקיד הנוסף.

אתה רוצה שאני אגיד מה התפקיד?

טוב, חבר הכנסת מיקי זוהר מתמודד על תפקיד יו"ר הליכוד העולמי.

אני באתי לברך אותו ולאחל לו הצלחה. אני אגיד לך מה, אני חושש שהוא מברך אותי כי הוא יודע שאני עומד להפסיד.

אולי הוא רוצה אחר כך להגיד: בירכתי אותו ובסוף זה לא הלך. חס וחלילה.

מברכים אחרי הניצחון,

לא, אני מאחל לך הצלחה.

לא התכוונתי, אם חשבת שבירכתי אותך על ניצחונך, ודאי שלא. יש קרב. אני מאחל לך הצלחה. אני מבטיח שהצוות ישתמש בסרטון הזה ויפיץ לחברי המרכז. הרמתי לך או לא הרמתי לך?

אבל עכשיו לענייננו.

אני רוצה בעניין הזה קודם כול להודות לחברי הכנסת שהעלו את ההצעה לסדר-היום הזו. היא חשובה, היא במקום.

שלפני כמה ימים עשינו דיון פנימי במשרד הבריאות ללא קשר להצעה,

רק דברים ענייניים. לא, אז אני אומר, זה ענייני, ואני מעריך את זה. איפה חבר הכנסת עסאקלה? איפה הוא?

עלה כדי להצביע.

חשבתי שאתה תרד אלינו לפה. אז באמת, לשלושתכם, אני חושב שזה נושא ראוי. אני אעבור רגע בקצרה ואני אגיד שמצד אחד אני עדיין לא איש בשורות.

הבעיה קיימת ועוד אין פתרון ואני יכול להגיד: זה כבר מאחורינו.

אבל חשוב לי לצייר לכם את ההליך שקורה בתוך הממשלה באירוע הזה. במשק האשפוז יש לנו שלוש קבוצות: בתי חולים ממשלתיים, שזה כ-50% מהמיטות, זה לא האירוע הזה, כי כשהם באותו גירעון שקורה ממה שקרה, הממשלה היא בעצם הגב לאירוע הזה, ולכן הם פחות רגישים, אם בכלל,

אבל הם לא בחשש של לא לשלם משכורות, כמו שאנחנו מכירים. יש את בתי החולים בבעלות של שירותי בריאות כללית, 30%, וגם זה, בסופו של דבר, בשרשור, של המדינה.

בתי החולים הציבוריים העצמאיים, כ-20% מכלל המיטות, שהם אינם "נהנים", אני שם את זה טיפה במירכאות, ולא ניכנס, מהגב האיתן של הממשלה או קופת חולים. דרך אגב, 87% מאותם בתי חולים עצמאיים נתמכים היום במבחן מוסדות במצוקה או הם בתוכנית הבראה.

בהגדרה התחלנו את השנה, לפני הקורונה בכלל, באירוע מורכב לאותה מערכת בריאות ציבורית. על זה גם אומר שלראשונה, ובוודאי זה מוכר פה לכל תושבי הבית, בשנת 2020 אנחנו נכנסנו ללא תקציב וללא אישור כללי התחשבנות. אנחנו באירוע שהוא מורכב מלכתחילה, כשכל המבחנים, של מוסדות במצוקה, מבחני חורף ומבחני תמיכה, כביכול לא מתאפשרים באירוע של תקציב 1 חלקי 12. כמו שאמרו המציעים, הגיעה הקורונה, וזעזועי הקורונה, ואנחנו באירוע שגרם מצד אחד לגידול בהוצאות בתי החולים, פתחו מחלקות קורונה, מיטות קורונה, ציוד למעבדות, הסעות לעובדים תחת מגבלות מרחק, אלף ואחד דברים, לא ניכנס לפירוט. זאת עלייה בהוצאות, ומצד שני, ירידה בהכנסות. למה? קודם כול כי הציבור בא פחות לבתי החולים, וזה אירוע של התחשבנות מול הקופות. וגם כל נושא הבריאות האלקטיבית, אם זה תיירות המרפא, שטחי המסחר. דרך אגב, אני יכול לספר לכם, כבוד היושב-ראש, שהרשות הפלסטינית החליטה למנוע את הטיפולים. היא הייתה עושה טיפולים ומשלמת, והיום הם לא משלמים, תקרא לזה חלק ממאבק פוליטי-מדיני בעניין הזה. בסופו של דבר, בתזרים לבתי החולים רואים ירידה בהכנסות. כל הדבר הזה יוצר באמת גירעון תקציבי וגירעון תזרימי, שפוגע ביציבות של המוסדות האלה. זה המצב שבשבילו נקראנו. בחודשים האחרונים, ולמעשה, אפשר להגיד שמרגע שהבנו את המצב, אני יכול להגיד שאולי חודשיים, משהו כזה, נציגי משרד הבריאות ונציגי משרד האוצר, שזה אגף החשב הכללי ואגף התקציבים, יושבים בניסיון למצוא פתרון הולם לבעיות התזרימיות והתקציביות האלה. החוט השזור בסט הפתרונות שאנחנו, משרד הבריאות, מציעים הוא שמירה על המצב הקיים. למה הכוונה? להבטיח לאותם גופי בריאות במערכת כי סך ההוצאות וההכנסות שלהם לא ישתנו בצורה משמעותית בשל משבר הקורונה. זאת אומרת, לפצות על ירידה בהכנסות ועל עלייה בהוצאות בצורה שבעצם תשמר להם את הבסיס הקיים שהם התחילו איתו. אתם ערבים לזה שהם,

אנחנו לא ערבים עוד לשום דבר. אני מספר לך על התהליך.

הייתי אומר לך: אנחנו ערבים,

אני מספר לך על שיח מול משרד הבריאות ומשרד האוצר, שהוא היום בהתהוות ובתהליכי הבשלה. לצערי אני עוד לא איש בשורה להגיד לך שהוא הבשיל. אני מספר לך את האמת. אם הייתי אומר לך: הוא הבשיל, בזה זה נגמר. אני מספר על העקרונות המנחים שאיתם אנחנו מתמודדים.

אם אני כבר עושה brake, הייתי מאוד שמח שיהיה פה דיון בוועדת הכספים. ולמה ועדת הכספים? כי בסוף זאת החלטה תקציבית. עוד לא מצאנו פתרון בהתאמה בין המשרדים והאירוע עדיין מתנהל במערכת. אני רוצה לציין דברים שאנחנו, משרד הבריאות, התחלנו לדבר עליהם עם משרד האוצר.

אני יכול להגיד לך רעיון אחד שהעלינו ועדיין לא התגבשה סביבו החלטה: הקביעה כי סך ההכנסות של בתי החולים מקופות החולים לא ירד ממה שהיה בשנה שעברה. זאת אומרת, לפצות על הירידה. הם לא הוציאו את זה בפועל,

כי החולים לא הגיעו, אבל לפחות הם ידעו, הרי הם בנו את עצמם גם תקציבית לאירוע הזה. אני חושב שזה משהו שחשוב שיהיה בשיח.

בכמה זה מוערך? אני תכף הולך לדבר גם על מספרים. בסך הכול גם באירוע הזה עדיין אין לנו הסכמה של האוצר. אני עוד פעם מחדד את זה: זה בדיון ואני מאוד מקווה שזה ייפתר בקרוב. ברור לכולנו הנושא התזרימי. ואם אני אגיד עוד מילה לגבי זה, אני חושב שצריך לתת מענה תזרימי יותר מהיר, כי ההחלטה התקציבית, יכול שייקח לה זמן. גם הנושא של פיצוי על הקיצוץ הרוחבי מהכספים של התוכניות הלאומיות, שניתנו בשנה שעברה והשנה לא ניתנות בגלל נושא התקציב, גם פיצוי על פעילות שאיננה מקופות החולים, של ירידה בה, שדיברנו עליה, ואמרתי קודם, הנושא של הטיפול בגירעון התזרימי: אנחנו רוצים להקדים תשלומים מקופות החולים לאותם בתי חולים, שלא יסבלו בתקציב. קצת על מספרים, בסדר? קיבלנו סדר גודל, כל ההוצאה שנדרשת ועליה מדברים הגיעה לפי הפירוט פה ל-452 מיליון שקלים, כל בתי החולים ביחד מול ההוצאות. אני יכול להגיד לך שההוצאות הן מעלות של פתיחת מיטות קורונה, שזאת העלות המרכזית, מעל לחצי מהתשלום הזה, ועד למערכות הנשמה ולעלויות של חסרי מעמד.

אחד הדברים שאנחנו נותנים לו היום מענה זה לטפל במסתננים למרות שאין להם ביטוח. גם פה יש אירוע של כסף.

אז הינה, את מכירה את זה. באופן עקרוני, אנחנו כבר באישור תשלום לכ-360 מיליון מתוך הסכומים האלה, ומהם בפועל הועבר רק סדר גודל של חצי.

קודם כול, נעשה. גם האוצר עשה וגם אנחנו עשינו, והדברים האלה קורים. אלה המספרים ואני צריך לראות איך אנחנו מגשרים על הפער הזה ולראות שלוחות הזמנים הם סבירים. בעניין הזה אנחנו מתכנסים להחלטות בזמן הקרוב. זהו. אם אני אסכם את האירוע, ופה אני אשמח להיעזר בכם: יש מנגנון, הוא עובד לאט, לצערי, ואנחנו צריכים לדאוג להקדמה תזרימית בגלל העניין הזה. אני מאוד אשמח אם יהיה לנו דיון בוועדת הכספים בנושא. תודה רבה לסגן שר הבריאות. אני יכול לרדת? בהחלט, אני אשמח שתרד, תודה רבה. סגן שר הבריאות חבר הכנסת יואב קיש, כי ברגע שתרד נוכל גם לעבור להצבעה. אנחנו רוצים לכספים.

אז הרעיון פה הוא כספים. אני חושב שלאור הנושא המאוד-מאוד מורכב הזה, ועדת כספים יכולה להיות אופציה מצוינת. אני דווקא חושב שזה לוועדת העבודה והרווחה. מיקי, אתה יודע מה מצב סדר-היום בוועדת הכספים.

על כיסאי פה, להיות מנותק מכל העניינים של הכנסת ולהיות מאוד ענייני בשיקולים.

הצעות לסדר-היום מהמליאה שיורדות לוועדת הכספים נדונות בערך אחרי חצי שנה. אני נוטה להסכים עם חבר הכנסת פורר. אני אומר לך, זה ייקח חצי שנה. זה ייקח הרבה זמן, עדיף בוועדה. יש את חיים כץ, יעיל מאוד. אני מציע לך לסגור בין הבריאות, אני עכשיו צריך להרחיב, חבר הכנסת קיש, על מערכת היחסים שלך עם חיים כץ כדי שתבין שאולי, אני מציע להעביר את זה לוועדת הכנסת להחלטה. אתה רוצה? נלך על ועדת, אני אסכים לכל ועדה שהם ירצו. אני חושב, המציעים הם יחליטו. ועדת הרווחה. אני עובר להצבעה.

מי נגד ועדת העבודה והרווחה? ועדת העבודה והרווחה. מי בעד?

יש הצבעה על זה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה. אנחנו מבטלים את ההצבעה של מיכל, שלרגע חשבה שהיא הולכת לאו"ם אבל היא לא הולכת לאו"ם, כי גלעד ארדן הולך. היא מתנצלת על ההצבעה.

אני קובע שברוב של שמונה מול אפס מתנגדים ואפס נמנעים, ההצעה להעביר את הנושא לסדר-יומה של ועדת העבודה והרווחה התקבלה. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: אפליה והיעדר מתווה קייטנות קיץ במוסדות החינוך הבלתי-פורמליים, מס' 424,

434, 443

ובכן, אדוני, שלוש דקות מלאות לרשותך. רגע, אל תתחיל.

אני מברך את אדוני יושב-ראש לשכת סוכני הביטוח. אוקיי, אוקיי.

אני גם מאחל לך בהצלחה בהתמודדות על נשיאות הליכוד העולמית. לא, זה יושב-ראש הליכוד העולמי.

ככל שאתם, אני רואה שפתחתי פה אירוע עכשיו. פתחת אירוע. אין בעיה.

אני מודה על האיחולים. אני רוצה לדבר על הקייטנות.

הלימודים מסתיימים, אנחנו עוד לא יודעים מתי, אבל הם יסתיימו בזמן הקרוב, ונעבור לכאורה לקייטנות. מאיזושהי סיבה נוצרה פה אפליה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי. בתי הספר, החינוך המיוחד, הגנים העירוניים, הצהרונים וקייטנות החופש הגדול של בתי הספר, יש נהלים, יש החלטות, הכול עומד לקרות, בעוד שמפעילי הקייטנות הפרטיות נמצאים בערפל קרב מטורף. הם לא יודעים אם זה ייפתח או לא. יום זה כן נפתח, ויום זה לא נפתח. קובעים להם השתלמויות, מבטלים את ההשתלמויות. פשוט ערפל מטורף. אתם צריכים להבין שקייטנות זה לא משהו שנפתח מהיום למחר. צריכים לדאוג לכוח אדם, צריכים לדאוג למקום, צריכים לדאוג להפעלות, צריכים לדאוג לביטוחים. זה לא משהו שאומרים: טוב, תפתחו, מחר בבוקר יש קייטנה. לפעמים הקייטנות הפרטיות האלה קורות באותו מקום של הקייטנות של החופש הגדול, ממש במבנה של בית הספר. אני לא מצליח להבין מה זו האפליה הזאת. זה אשכרה פגיעה בחוק-יסוד: חופש העיסוק. בואו נבין רגע מי האנשים האלה. האנשים האלה זה האנשים שאולי היו מהקבוצה שהכי נפגעה מהקורונה, אנשים שמחודש מרץ אין להם הכנסות. אלה מפעילי החוגים, מדריכים בחוגים, אומנים שמופיעים במקומות האלה, ובני נוער שאמורים לעבוד שם בקיץ, השולמנים האלה, שהיו הראשונים, הראשונים, להיפגע. וזה עוד לפני שדיברנו בכלל על ההורים. עכשיו אין עוד צעקה, אבל פתאום בתחילת אוגוסט, כשההורים יגלו שאין להם מוסדות לשלוח אליהם את הילדים, אין קייטנות, גם תתחיל פה צעקה מטורפת.

אדוני היושב-ראש, יש לנו פה ממשלה של 36 שרים, 36 שרים בממשלה שנועדה לטפל בקורונה, ואף אחד לא מטפל בזה. אף אחד לא מטפל בזה. יודע לספור. 34. יש לנו: משרד החינוך, משרד ההשכלה ומשרד המים, או שזה ביחד. המשרד לשירותים, רגע.

רגע, אתה יושב-ראש הכנסת או שאתה פעיל? שאלתי. אתה רוצה לעבור לפה?

מה, אסור לשאול?

חינוך זה קטן, אני חוזר שוב: משרד החינוך, משרד ההשכלה והמים, המשרד לשירותים חברתיים, משרד המיזמים הלאומיים,

36 משרדים, תאר לך, ואף אחד לא יכול לדאוג

של בית הספר של החופש הגדול, לא מאושר, וקייטנות פרטיות לא מאושרות. כהורה, כאימא אני מדברת, מה הורים שלא עבדו כל תקופת הקורונה אמורים לעשות? הרי הילדים שלנו יצטרכו להיות באיזושהי מסגרת, אחרת לא נוכל להגיע לעבודה. לא נותנים כאן כרגע מספיק זמן, לא להתארגנות, הטופסיאדה, הביורוקרטיה, החומה הסינית של טפסים כרגע מונעת מהמפעילים, מהקייטנות ומהחוגים להתחיל לעבוד, ולעבוד כמו שצריך. זו איזושהי סיטואציה שמצד אחד אנשים קורסים פיננסית ומן הצד השני לא נותנים גם מענה להורים. אני רוצה רגע להקריא לכם מכתב שאחד המפעילים שלח אליי, ברשותכם: אני פונה אלייך בזעקה אדירה וכותב מדם ליבי. כמו אלפים אחרים, מפעל חיי עומד להימחק בגלל החלטות לא הוגנות ואפליה שזועקת לשמיים, ואני מקווה שמכתבי לא ייפול על אוזניים ערלות. בימים אלה של משבר קשה וחוסר ודאות מדברים הרבה על עזרה לעסקים ולעצמאים. תחום עיקרי שנפגע ואינו מקבל את המענה והיחס הראוי הוא תחום החינוך הבלתי-פורמלי,

מסגרות פנאי, ובכללן חוגים,

מפעילי ימי הולדת, מפעילי קייטנות וחוגי העשרה, תחום המונה עשרות אלפי אנשים שאיבדו בבת אחת את מטה לחמם. הרי אין הבדל בין חוג מחול לבין חוג שחמט. איבדתי את מקור הפרנסה שלי שפרנס 30 משפחות, ואיני זכאי למענקים או לתמיכה. מצב השוק השתנה.

שזהו מקור פרנסתנו העיקרי, נפגע משמעותית. הורים לא יוכלו לשלם על חוגים, ההגבלות לא הגיוניות, ובעיקר בעיקר, חוסר הוודאות הנורא מדיר שינה מעינינו. חברים, אני עצמאית. הייתי עצמאית במשך שנים.

או תנאי חוסר ודאות ברמה כל כך קיצונית, יכולים להפיל כל עסק, וזה לא משנה אם הוא ידע להתנהל נכון או לא נכון, גם אם הוא התנהל בצורה הנכונה ביותר. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת לתת את הבמה ואת המענה לענפים האלה, ענפים שנותנים מענה להורים בחודשי הקיץ, אנשים שרוצים להתפרנס בכבוד, ענפים שמפרנסים רבים. וחוק המענקים, לצורך העניין, לא נותן להם מענה, כי מה זה יעזור שנקבל מענק על עובד שלא יכול לחזור לעבודה? אם אין לי עבודה או לא מאפשרים לי לחזור לעבודה, מה זה משנה אם אני אקבל כסף או לא אקבל כסף על עובד שאין לי עבודה לתת לו? זה לא באמת ייתן להם את המענה. אנחנו צריכים להפסיק את האפליה הזאת, וצריך לתת להם מענה ראוי. לכן, אני גם מבקשת שזה יעבור לדיון בוועדת הכספים. הם ראויים לזרקור הזה. הם ראויים לדיון הזה ולמציאת פתרון בהקדם האפשרי.

את השנייה שמבקשת את ועדת הכספים. בהמשך, כפי שנהוג בכנסת, זה יובא

אחריה בתור חבר הכנסת עידן רול,

הולך וגובר מרגע לרגע. כן. אני רוצה להגיד לאדוני היושב-ראש, שאמר קודם: הינה מגיעה חברת כנסת מהצד שלי, שאני באמת חושב, במיוחד ברגעים כאלה, כשאנחנו עומדים פה לדון, ואפשר לראות שהצטרפו להצעה הזאת לסדר-היום מסיעות מאוד מגוונות של הבית, שזה לא עניין פוליטי. זה באמת עניין, במקרה הזה, אני מסכים. אני בטוח שגם אדוני היושב-ראש, לעיתים רחוקות אומנם,

אנחנו מסכימים לא מעט. לעיתים רחוקות אתם מביאים נושאים שהם לא פוליטיים,

אבל בוא נדבר על הסוגיה דנן. גם אתה היית רוצה לראות את המשק מתאושש,

היית רוצה לראות הורים מסוגלים ללכת לעבודה.

הסוגיה הזאת לא פוליטית, והיא צריכה להתקבל באמת בכובד ראש. צריך להבין שהמשק לא יכול לחזור לעצמו אם הורים לא יכולים לצאת לעבודה. למרות שהמשוואה הזאת כבר די ברורה, אנחנו עדיין רואים, וזה באמת לא בציניות, שאין היערכות. למה צריך לעשות דברים ברגע האחרון? הרי ברור שתקום זעקה ביולי, ואז יגידו: אה,

באמת צריך לטפל בנושא הקייטנות בקיץ, כי רק עכשיו חזרנו לעבודה, ועוד בצורה חלקית, והמשק מנסה להתאושש.

בטח נגיע למצב שלילה לפני, וזו באמת נקודה כואבת, וב-06:00, יגידו: אז הקייטנות נפתחות.

לכולם ברור, גם למי שמעולם לא הפעיל קייטנות או חוגים בקיץ לילדים, שצריך להיערך לזה, בטח אם רוצים לקבל תו סגול ולוודא שהילדים שלנו מוגנים ברמת הקורונה ובכלל. אולי זה אומר לתגבר מדריכים, אולי זה אומר להקטין קבוצות ואולי זה אומר לעבור למתחמים סגורים או מתחמים שמחולקים. אני באמת פונה פה לממשלה ואומר: למה תמיד צריך להגיע עד לדקה האחרונה? למה צריך להגיע ל-06:00, כשההורים יושבים עם תיקים ארוזים לילדים ואומרים: אני אצא לעבודה או לא אצא לעבודה? למה אי-אפשר להגיד: אוקיי, המשבר פה כבר כמה חודשים, אנחנו מבינים שהמשק חזר לעבוד, אנחנו רוצים שהמשק ימשיך לעבוד, אז בואו נשב ונמצא מתווה. עכשיו, אני עובר לצד של כל המפעילים. באמת מדובר בבעלי עסקים קטנים שזו גם עונה חזקה עבורם, זו עונה שהם מתבססים עליה במאזן השנתי שלהם בצורה מאוד מרכזית, למה הם נדרשו לשלם עכשיו את מקדמות יוני-יולי, את זה המדינה יודעת לגבות מהם, למרות שיש סיכוי טוב שהם בכלל לא יוכלו לעבוד ביוני,

למה צריך לעשות הכול הפוך? למה אי-אפשר פעם אחת להגיד: רגע, אל תשלמו את המקדמות, ופניתי למשרד האוצר כבר לפני כמה חודשים, כי הרי אתם תצטרכו לקבל החזרים בשנה הבאה, כי לא תתפרנסו כמו בשנים קודמות. ואז לומר להם: חברים, בואו נשב בצורה מסודרת ונעשה מתווה לקיץ, ואז כולם יכולים לראות קדימה. אני מבין מה כנראה יגידו פה. יגידו: תראו, הקורונה זה דבר מאוד לא צפוי, אנחנו בעיצומו של משבר. בסדר גמור, אבל ודאות מסוימת אפשר לתת וצריך לתת. אפשר לומר לאנשים: יכולה להיות החרפה במצב, יכול להיות שאפילו יצטרכו לבטל את הקייטנות שלכם, ותקבלו פיצוי x, אבל למה אי-אפשר לתת לפחות את היכולת הבסיסית להתארגן, ולהגיד: במקרה שנצטרך לקחת צעד אחורה מפתיחת המשק בקיץ, אלה יהיו ההשלכות? תאמינו לי, הם ספגו מספיק. הם לא מתפרנסים כבר חודשים. הם יוכלו להתמודד עם עוד מכשול, אבל תנו להם תקווה, ויכולת לנהל את העסק שלהם.

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. שלוש דקות

אני חושב שזו פעם ראשונה שאני על הדוכן כשאתה יושב בראש הישיבה,

במסירות נפש. חן חן.

מסירות נפש זאת ההגדרה. בכלל, אל תוריד לי מהזמן,

אני חושב שלהיות יושב-ראש קואליציה בקואליציה הזאת זאת באמת מסירות נפש. אין לי אלא להסכים איתך לחלוטין. עודד, לפחות פה חסכו בתפקידים. ואם כבר, אתה רואה, ואמרתם ממשלה מנופחת. במקום לשים גם סגן יו"ר וגם יו"ר קואליציה הלכנו על שני תפקידים לבן אדם אחד. אתה רואה, אנחנו חוסכים. אם אנחנו כבר מדברים על מסירות נפש, אז אני דווקא רוצה אולי להביא איזשהו ניסיון קצר,

מהשירות הצבאי שלי, כמי שפיקד על ספינה בחיל הים. אתה לפעמים צריך לצאת לים, ואתה גם יוצא לים בים שהוא קצת סוער, ואין ברירה, ויוצאים לים גם בים סוער. ולפני שיוצאים לים בים סוער, זה לא שאומרים: הים סוער, אז לא נתכנן את הנתיב שנפליג בו ולא נחזק, נעשה lashing, מה שנקרא אצלנו, לא נחזק את כל הדברים שיש בספינה שלא יזוזו כשאתה יוצא עכשיו לים הסוער והספינה מקפצת. ואתה גם יודע שחלק מהקשירות האלה, שקשרת את החפצים בספינה, ישתחררו במהלך ההפלגה הזו, ועדיין אתה קושר ועדיין אתה מתכנן נתיב. ואתה גם יודע שאתה תשנה את הנתיב הזה בזמן ההפלגה, כי מה לעשות,

אנחנו נמצאים עכשיו באחת הסערות הכלכליות הגדולות ביותר שידעה מדינת ישראל. אני מסכים עם זה שאי-אפשר לצפות מה יקרה בעוד חודש או בעוד חודשיים ואיך הקורונה תתנהג, ותתפשט יותר או תתפשט פחות. ברור לחלוטין שאנחנו נמצאים עכשיו בסערה. אבל דווקא כשאנחנו בסערה, אדוני היושב-ראש ואדוני השר, דווקא כשאנחנו בסערה, צריך להניח תוכנית. צריך לבוא ולהגיד שבסערה הזאת, שאנחנו מעריכים שהיא תתנהג בצורה מסוימת, ויש לנו איזשהו תרחיש ייחוס, ואיזושהי תבנית שבה אנחנו חושבים שזה יפעל, לשם אנחנו מכוונים, כך ננהג, זה מתווה הפעילות שלנו. מייצרים איזושהי ודאות, גם לצוות הספינה וגם למי שאמור להוביל את הספינה הזאת. אנחנו נמצאים עכשיו בסערה, ומה שנקרא, כל ממזר, מלך. כל אחד זורק איזושהי תוכנית, כל שר זורק איזושהי אמירה, כל אחד ממציא איזושהי המצאה. בתחילת המשבר זה בכלל היה קטסטרופה. פעם אחת אמרו לנו להצטייד במנות קרב, אחר כך אמרו שלא להצטייד במנות קרב, אחר כך אמרו שיבטלו את שעון החורף, אחר כך אמרו שלא יבטלו את שעון החורף. תוכנית לא הייתה. אז לא הייתה תוכנית בשבוע הראשון ולא הייתה תוכנית בשבוע השני, אבל איך אומרים, בחייאת, אנחנו כבר שלושה חודשים בתוך האירוע. עד לרגע זה אין לממשלה תוכנית התמודדות עם המשבר הזה ברמה הכלכלית, והקייטנות זאת הדוגמה. מה לעשות, ידענו שהקיץ מגיע בחודש יולי ובחודש אוגוסט ובשלב הזה לא יהיו בתי ספר. אז כן יהיו תשעה ימים או לא יהיו תשעה ימים של הסתדרות המורים, אני משאיר את הוויכוח הזה איתם בצד.

בסדר, אבל ידענו שבכל מקרה, באיזשהו שלב נגיע למצב שבו הילדים מסיימים את המסגרת. אתה אבא לילדים, אני אבא לבנות, יש פה עוד הורים לילדים, הם יודעים שמה לעשות, יגיע השלב שבו אתה צריך מסגרת לילדים. מה הבעיה לבוא ולשים מתווה על השולחן? זה ברור שהמתווה הוא עם בסיס לשינויים, זה ברור שהוא יצטרך להיבחן. חייבים לשים מתווה כדי לפתור פה שתי בעיות: גם פרנסה למפעילים של הקייטנות, שלא יודעים מה יקרה מחר,

להכין קייטנה ולארגן קייטנה זה לגייס כוח אדם ולגייס צוות ולבנות תוכנית ולמצוא מקומות, זה לא משהו שקורה מהיום למחר. וגם ההורים עצמם, הורים עובדים, שרוצים לעבוד גם בחודש יולי וגם בחודש אוגוסט, צריכים לדעת אם יש להם פתרון או אין להם פתרון. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, ובזה אני אסיים: ההתנהלות הזאת של להתנהל מול הסערה הזאת בלי שום תוכנית, בלי שום דרך, בלי שום נתיב, בלי שום מתווה, פשוט תוביל את הספינה הזאת לטביעה. ולצערי אנחנו כבר מתחילים להרגיש את המים עוטפים עוד ועוד עסקים, שנחנקים וטובעים תחת הנטל. תודה רבה לך, חבר הכנסת עודד פורר. ועכשיו יעלה ויבוא חבר הכנסת יעקב מרגי הצדיק. צדיק? כן. אתה מוכן לחתום לי על זה? אני חותם בשתי ידיים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לעשות קצת סדר. קודם כול, הקייטנות יתקיימו.

מה שקשור למרכז השלטון המקומי, משרד החינוך,

מה שקורה, מה שאנחנו דנים בו עכשיו לגבי קייטנות, זה עובר בפס רחב לאורך כל ההחלטות שהממשלה מקבלת בעניין הקורונה, ואני אסביר למה. משרד החינוך והשלטון המקומי רוצים קייטנות,

הממשלה מאשרת,

קייטנות של משרד החינוך שמתקיימות בשלטון המקומי. מה עם כל הקייטנות הפרטיות? אף אחד לא חשב עליהן. כנ"ל לא רק בקייטנות, כמעט בכל נושא. ואני מסכים איתך, אין ראייה מערכתית. אין ראייה מערכתית, זה בתחום הזה ובעוד הרבה תחומים. אתה יודע, בשבוע-שבועיים הראשונים אמרנו: הקורונה הפתיעה אותנו, אנחנו מתנהלים תוך כדי תנועה. אבל ממתי כבר אנחנו ככה? מפברואר?

אני חושב שתצא היום קריאה, מי משיב לי, מכובדי היושב-ראש? ישיב על ההצעה לסדר-היום השר להשכלה גבוהה, חבר הכנסת זאב אלקין.

אני מנצל את הבמה הזו,

פועל יוצא של הדיון הזה, שהוא לא יהיה עקר,

תתקבל החלטה שמה שנכון למשרדי הממשלה, על אותו בסיס, על אותו תו, על אותו תקן, יחול גם על המסגרות הפרטיות. גם במעונות זה חזר על עצמו, כנ"ל במעונות. התקבלה החלטה על המעונות המפוקחים, וכאילו שכחנו את המעונות הפרטיים. כנ"ל, זה חוזר עכשיו בקייטנה. אני באמת רוצה לקרוא, ובאמצעותך להביא את זה לכך שגם הקייטנות הפרטיות יתנהלו באותה מתכונת של הקייטנות הממוסדות של השלטון המקומי שמשרד החינוך מממן, הן יתקיימו באותו תקן, באותה צורת התנהלות, באותו תו, נקרא לזה, אם יצרו לו תו, זה כדי שתבינו אותי, התו הסגול, בכל דרך שמשרד הבריאות יחליט, בכל דרך שהממשלה תחליט, אבל גם המסגרות הפרטיות. ובשניות שנותרו לי, החינוך הבלתי-פורמלי: כל מי שעוסק בחינוך הבלתי-פורמלי חטף מכה קשה. חטף מכה קשה.

אנחנו מחזירים מסגרות, שמענו על יוון, טורקיה, זה לא פיקוח נפש, אני לא הייתי ממהר לפתוח. נחזק את תיירות הפנים. אנחנו אומרים: תיירות פנים,

אנחנו מצ'פרים את יוון וקפריסין, עם כל הכבוד להסכמים הבין-לאומיים. בואו נדאג לכלכלה הישראלית, ויפה שעה אחת קודם.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. ישיב השר להשכלה גבוהה חבר הכנסת זאב אלקין. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, אני חייב להגיד, ואני מקווה שזה יתוקן אולי בדיון בוועדת הכספים, שאני לא בטוח שאני הגורם שצריך לענות על השאלה הזאת, ותכף אסביר למה. כרגע הסוגיה היחידה שמונעת את היציאה לדרך של מפעל הקייטנות זה לא התארגנות פנימית בתוך המשרד שאחראי לקייטנות, שזה אנחנו, ותכף אסביר באיזה מתווה, אלא משרד הבריאות.

הצעתי למזכירות הממשלה שמי שיענה פה זה סגן שר הבריאות או שר הבריאות ולא אני.

אבל עדיין אוכל לעדכן אתכם איפה הדברים עומדים. אם באמת ההצעה לסדר-היום תעבור לדיון בוועדת הכספים או לוועדת החינוך,

אנחנו כמובן נשמח להיות מוזמנים, אבל הגורם העיקרי שכדאי שתזמינו זה משרד הבריאות,

בגלל זה אני חושב שנבקש את ועדת העבודה והרווחה.

הם אלה שצריכים לתת את המתווה. בסוף התו הסגול מנוהל שם.

אני גם תכף אעדכן אתכם איפה הדברים עומדים, איזה הכנות נעשו ואיזה לא. אני רק מציע לחברי הכנסת שאם אתם רוצים לעזור לזרז את הפעילות הזאת ולזרז את האישור, השיח כמובן צריך להיות עם משרד הבריאות, ואנחנו נברך על כל סיוע. קודם כול, ברור לחלוטין, ועל זה אין מחלוקת עם אף אחד, לפחות ביני לבין אף אחד מהמציעים שדיברו כאן, שתקופת הקיץ זה אתגר חינוכי חשוב מאוד, גם להורים וגם למערכת החינוך הבלתי-פורמלי. דווקא בתקופה הזאת של החופש מהחינוך הפורמלי נדרשות מסגרות לילדים. בסיטואציה שבה דווקא בבתי הספר הרגילים מציגים תוכנית אחידה, לקייטנות זאת הזדמנות לגוון ולהתאים את עצמן לרצונות ולחלומות של הילדים. הקייטנות במדינת ישראל היום מחולקות לשלושה סוגים: סוג אחד זה בתי הספר של החופש הגדול הכל-כך מדוברים היום בהקשר הוויכוחים שיש. זה מופעל על ידי משרד החינוך יחד עם השלטון המקומי, תוך סבסוד לפי הפרמטרים של הלמ"ס. הם מופעלים בבתי ספר ומיועדים לגילאי גן עד כיתות ג' ד'. לגבי הסוג הזה של הקייטנות, מי שצריך לתת לכם תמונה מעודכנת זה לא אני, זה משרד החינוך, זה באחריותו. ניסיון שלי לברר אם הקייטנות האלה אושרו סופית על ידי משרד הבריאות גילה שתי גרסאות סותרות, אז אני אפילו לא יודע לעדכן אתכם אם יש אישור סופי של משרד הבריאות, תלוי את מי שואלים. שואלים מלמעלה, אומרים שכן, שואלים מבפנים, בתוך משרד החינוך,

מה יגידו מפעילי הקייטנות אם אפילו השרים לא יכולים, אומרים: עוד לא. דווקא פה מי שמפעיל את הקייטנות זה משרד החינוך, אז בסופו של דבר הוא ידע איפה הוא עומד מול משרד הבריאות, ואני מעריך, השאלה מתי. שוב, נכון שמי שיענה זה משרד החינוך ולא אני. לגבי שני סוגי קייטנות אחרים, כאן זו אחריות שלנו ללוות אותם: קייטנות ציבוריות שמופעלות על ידי גורמים ציבוריים, כמו למשל המתנ"סים וגופים אחרים, שהן ללא כוונות רווח,

הן קייטנות שעולות כסף למשתתפים בקייטנות, כדי לממן את הקייטנה ואת הפעילות של העמותות שיוזמות אותן, וקייטנות פרטיות, שמופעלות על ידי גופים פרטיים למען מטרות רווח,

לגיטימי לחלוטין. חוק הקייטנות, לפי החוק, ישנו משרד ממשלתי שצריך להיות אחראי להכשיר את מנהלי הקייטנות ולוודא שהן עומדות בתוכנית פדגוגית מאושרת, עבר לאחריות של המשרד שלנו, המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה.

כרגע אנחנו נמצאים בדיוק במעבר הזה, לקחת את השרביט ממשרד החינוך בכל הנושא של הליווי של הקייטנות במסגרת הנורמטיבית שחוק הקייטנות קובע. תפקידו של המשרד הרלוונטי,

המשרד שלנו, זה להכשיר את מנהלי הקייטנות, ובהשתלמות לשים דגש על היבטים של ביטחון,

חוק הקייטנות, הכללים שלו, תנאי ההעסקה והתאמה פדגוגית. כל הקייטנות גם אמורות להיות מפוקחות על ידי אותו משרד ממשלתי, ועל מנת לפתוח קייטנה צריך לקבל אישור מיוחד. ברור שהשנה האתגר הוא הרבה יותר גדול, כי עדיין אין אישור של משרד הבריאות להפעיל את הקייטנות. ולמרות זאת גם אנחנו וגם משרד החינוך, כרגע אנחנו עושים את זה ביחד, כי אנחנו בדיוק בהעברת השרביט, האחריות אצלי והעובדים עדיין במשרד החינוך, אין לי עדיין עובדים במשרד כי אנחנו בדיוק נמצאים בתהליך הזה של העברת השרביט, אבל ישנה רציפות תפקודית ואני נותן הנחיות לעובדי משרד החינוך בנושאים שעברו לאחריות של המשרד החדש. האתגר הגדול זה,

חוסר בהירות וחוסר ודאות מבחינת האישור של משרד הבריאות, ומבחינת מהם בדיוק הכללים של התו הסגול.

גם בתקופה הזאת ידענו עליות ומורדות בנושאים האלה, של חינוך בלתי פורמלי, שלוטים בערפל.

אעיר בסוגריים שעוד לפני שאפילו נכנסתי לתפקידי כשר להשכלה גבוהה ומשלימה, כשראיתי שמשרד החינוך מתקשה במשא ומתן מול משרד הבריאות על החזרה של מסגרות החינוך הבלתי-פורמלי התערבתי אישית מול שר הבריאות והגענו להבנות, ופורסם הצו החדש ממש ערב חג השבועות. אגב, להערכתי, אם לא הייתי מתערב ולא היה מפורסם הצו ערב החג, ספק אם הוא היה מפורסם בשבוע שאחרי זה,

כפי שאתם זוכרים, אחרי זה התחילה עלייה בתחלואה והוקפאו כל ההליכים של ההקלות.

ההנחיות היו לכולם, אחידות. לא לקייטנות, שוב אני מדגיש, אלא למסגרות חינוך בלתי פורמלי רגילות, שמשרד הבריאות אפשר להן לחזור לפעילות במתכונת מסוימת, די רחבה. דיברו על זה פה חלק מחברי הכנסת. לגבי הקייטנות הציבוריות, אני יודע שהן קיבלו הנחיות, והם עובדים על פתיחה. אז אני אומר לך, התשובה היא: עוד לא. תכף תשמע איפה זה עומד. יכול להיות שהם יודעים מה יהיו ההנחיות, אבל הן עוד לא אושרו. אתה צריך עזרה במשרד הבריאות. אמת. אני מזמין את חברת הכנסת שיר לעזור לי מול משרד הבריאות לקבל את האישור הזה. תכף גם אעדכן אתכם איפה הדברים עומדים. אתה צריך מחברת הכנסת שיר עזרה במשרד הבריאות? תתפלאי. זה מפתיע. לחברת הכנסת שיר יש יכולות רבות. בין השאר, גם את היכולת הזאת, מהיכרותי איתה. דווקא במשרד הבריאות?

אני רק סוגר את הסוגריים האלה. המסגרות של החינוך הבלתי-פורמלי השוטף, לא הקייטנות, קיבלו אישור לפעילות רחב יחסית,

אבל יחסית רחב, בערב חג השבועות. ואם לא הייתי מתערב, זה לא היה קורה עד היום,

כי משרד הבריאות נסוג אחורה. ואפשר להבין אותו, ברצף הזה של מתן הקלות ברגע שהתחלואה התחילה לעלות. עכשיו, איפה נמצא סיפור הקייטנות? נבנה מתווה מסודר, צריכים לתת פה את הקרדיט, על ידי משרד החינוך עוד לפני שהנושא עבר אליי. אני מחזיק אותו פה. הוא מסודר יפה, כתוב בצורה בהירה, נבנה בשיח עם אנשי משרד הבריאות, הנחיות של התו הסגול בהתאם למדיניות הכוללת של משרד הבריאות. אבל כדי שאנחנו נוכל לפרסם את המתווה הזה למפעילי הקייטנות, וכדי שהן יוכלו להיערך, הוא צריך לקבל את האישור הסופי של משרד הבריאות. זה טרם קרה. ישנם התלבטויות והיסוסים במשרד הבריאות בגלל העלייה בתחלואה. אני גם מבין את ההתלבטות שלהם, אבל בסוף צריך להכריע פה, אולי לשנות את המתווה במשהו, יכול להיות שלקבל החלטה דרמטית שלא, אבל אז כדאי שכולם ידעו וייערכו מראש, ולהבין את ההשלכות המשקיות של ההחלטה הדרמטית. אני לא מתיימר לקחת פה החלטה בשם משרד הבריאות לפי נתוני התחלואה, זו אחריות שלהם, ואף אחד מאיתנו לא רוצה לסכן לא את הילדים, לא את המשפחות שלהם ולא את המפעילים. אבל מצד שני, ללא ספק צריך להגיע פה להכרעה ולתשובה ברורה. אני יכול לעדכן אתכם שכדי לזרז את ההליך הזה,

שנעזרתי בחברת הכנסת שיר, קבעתי פגישה אישית עם שר הבריאות בתחילת השבוע הבא, ואני מאוד מאוד מקווה שבמאמצינו המשותפים אולי נוכל להביא את גורמי המקצוע להכריע בסוגיה הזאת ולהגיד לנו את הדברים הברורים. אבל כל העוזר בתהליך הזה ישובח. למרות שאין עדיין אישור סופי, אנחנו קיבלנו החלטה להיערך ולעזור למנהלים ולמפעילים להיערך לפתיחת הקייטנות כדי לא לבזבז זמן אחר כך, בדיוק מהסיבה שאתם ציינתם. פתחנו בהכשרות למנהלי הקייטנות, כדי שלא יתברר ברגע האחרון שצריך לבצע את ההכשרות. עשינו את זה גם בהתחשבות בתקופה הנוכחית ובמנהלי הקייטנות, לאור התקופה המיוחדת שבה אנחנו נמצאים. למשל, מנהלי קייטנות עם ניסיון נדרשים להשתלמות של כמה שעות בזום, ולא נאלצים, כמו שבדרך כלל, לבוא פיזית להשתלמויות שהמשרד מארגן. רק מנהלי קייטנות חדשים נדרשו, נא לשמור על השקט. רק מנהלי קייטנות חדשות נדרשו להשתלמות מלאה, מסיבות מובנות של ביטחון ובטיחות, מה שכמובן הקל מאוד ביורוקרטית על התהליך. היום כבר יש אפשרות למנהלי הקייטנות להתחיל בהליך האישור, אפילו דרך יכולת לפנות לאתר שמופעל לצורך זה, אתר הרישום,

למעשה נוכל לאפשר להם להעביר את כל המסמכים, להכין את כל האישורים,

בלחיצת כפתור פשוטה, בהנחה שיתקבל תו סגול, בהתאם למסתמן כרגע, לפי אותו מתווה שגובש ושאני מחזיק אותו בידי, יהיה ניתן לתת אישור באופן מיידי, ולא רק אז להתחיל לעבור את כל ההליך הפורמלי של הבדיקה של עמידה בתנאים והגשת המסמכים. עשינו את הצעד הזה, שהוא לא הכי שגרתי, בדיוק בגלל ההבנה של לחץ הזמן הגדול, והרצון, גם של ההורים וגם של מפעילי הקייטנות, להבין כמה שיותר מהר מה קורה, ולנסות בסופו של דבר להגיע לתמונה יותר בהירה. ברור שהרבה מאוד פעולות שהיו רגילות בתקופת הקייטנות, למשל טיולים ובריכות וכו' חלקן לא יוכלו להתקיים בתנאים החדשים של התו הסגול של משרד הבריאות. תהיה מגבלה. גם מספר התלמידים שיכולים להשתתף בקייטנה, גם על זה יהיו מגבלות. ברור שקייטנות, מה שלא יהיה, גם אם יהיה אישור של משרד הבריאות, לא ייראו השנה כפי שנראו בשנים עברו.

ללא ספק, אני צריך להגיד את האמת, יקשה על מפעילי הקייטנות. בסופו של דבר המוצר שהם יכולים להציע יהיה פחות איכותי ממה שבשנה רגילה. והתחשיב הכלכלי ייתכן שיהיה מאוד לא פשוט, בהתחשב במגבלות של משרד הבריאות. זה משהו שאני לא יודע לשנות, אבל אני מסכים איתכם שצריך להכריע כמה שיותר מהר, כדי שכל אחד יוכל לקבל החלטה אם הוא בכלל מפעיל קייטנה כזאת או לא בתנאים האלה. ואני מבין את הגורמים הפרטיים, שהם באופן טבעי חוששים להיכנס להתחייבויות בלי להבין באופן ברור מה הכללים שהמדינה דורשת.

שכדאי לציין שגם אם ייקבעו הכללים וייקבע התו הסגול, אם יהיה שינוי במצב התחלואה, כמובן צריכים להביא בחשבון שמשרד הבריאות יוכל לחזור אחורה. וגם אם מפעילי הקייטנות ישקיעו כבר כסף והתארגנות, כמו שקרה עם הרבה מאוד מוסדות, הם עלולים למצוא את עצמם בסיטואציה שבה הכללים משתנים תוך כדי תנועה. זה חלק מחוסר הוודאות הכללי שבתוכו אנחנו חיים כאן במסגרת הזאת. בסיכומו של דבר, כל מה שקשור בהיערכות הפנימית אצלנו, משרד החינוך והמשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, בדיוק בהעברת השרביט הזאת,

למרות שאנחנו לוקחים פה סוג של סיכון שאולי בכלל הפעילות לא תאושר, אנחנו מצידנו נעשה הכול כדי להקל על התהליך הזה ועל המהירות

אבל עד שלא נקבל אישור ממשרד הבריאות לאותו תו סגול לא נוכל להשלים את ההיערכות הזאת ולייצר ודאות,

אבל איזושהי ודאות, גם לציבור ההורים וגם לציבור מפעילי הקייטנות. אני ממש לא מתנגד, אדוני היושב-ראש, לקיים על זה דיון באחת מוועדות הכנסת. שחברי הכנסת יחליטו איפה הם רוצים: ועדת הכספים, ועדת העבודה ורווחה או ועדת החינוך. יש פה שלוש אופציות, אני משאיר את זה לשיקול דעתכם. אבל כן ממליץ לכם מאוד, כשאתם מקיימים את הדיון הזה, קודם כול לרכז מאמצים לכך שיגיעו לשם נציגי משרד הבריאות, כי הם כרגע הכתובת הראשית לפתרון.

תודה רבה לך, השר זאב אלקין. אין ספק, תשובה מפורטת. יכול להיות שאפילו אולי חברי הכנסת יוותרו על הדיון בוועדה?

מרגי, אני אומר בעבודה ורווחה. אדוני היושב-ראש, אני גם לא ביקשתי שיוותרו, אני דווקא אשמח שיתקיים דיון.

זו הייתה הצעה שלי. אני מבין שהיא לא עומדת על הפרק. לכן, אנחנו נעבור ברשותכם להצבעה על ועדת הכספים. למרות שאני חושב שחינוך, לא, חינוך זה בטוח, זה או כספים או עבודה ורווחה. שנייה, רגע, אני מבטל את ההצבעה. למה אתה חושב חינוך? טוב, לא להצביע, חברים. עדיין לא להצביע, כי עוד לא הכרזתי, לחצתי בטעות. לא נורא, נעשה שוב. טוב, ההצבעה הזאת לא רלוונטית. מרגי, חינוך?

אז אני אומר, חברים: אני עובר להצבעה על העברת הנושא אפליה והיעדר מתווה קייטנות קיץ, הצבעה 11 מבוטלת, הכרזתי. הצעה לסדר-היום: אפליה והיעדר מתווה קייטנות קיץ במוסדות החינוך הבלתי-פורמליים, להעביר לוועדת הכספים.

אפשר מפה? נא להצביע. רק מהמקום שלכם.

אנחנו נוסיף את הצבעתו לפרוטוקול, על מנת להאדיר את גודל ההצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. אז בפועל חמישה הצביעו בעד, אבל אנחנו נוסיף עליהם את חבר הכנסת יעקב מרגי, את חבר הכנסת ינון אזולאי, את חברת הכנסת קרן ברק, את חברת הכנסת מאי גולן, את חבר הכנסת עידן רול, את חבר הכנסת סעיד אלחרומי ואת חבר הכנסת, אני רציתי עבודה ורווחה. אז אתה לא רוצה להוסיף את שמך? אנחנו עצובים, כי זה מפחית קול חשוב במהלך הזה. השר יובל שטייניץ ירצה להצטרף? אה, הוא הצביע.

אז הצבעתך נקלטה. למרות החלטתך, חבר הכנסת היקר, אנחנו עדיין הצלחנו לקבל רוב לכך. ולכן זה יעבור, 11, אם אני לא טועה.

בעד ואפס מתנגדים. ההחלטה עוברת לוועדת הכספים. מה, יקירי? אתה אמרת: חבר הכנסת קרעי.

לא אמרתי "קרעי". יש לי עדה. אמרתי: חבר הכנסת היקר. אה, "היקר". קבל את התנצלותי. לא אמרתי "קרעי". טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעות לסדר-היום בנושא: מכרה הפוספטים שדה בריר, כיל לוחצת להרחיב את הכרייה למרות המחיר הכבד שישלם הציבור, מס' 421, 432 ו-453.

אני רוצה שתסביר לי את ההצעה לסדר-היום הזאת. לא, אני הבא בתור. אה, אוקיי. כי זו באמת הצעה לסדר-היום ארוכה, ובאמת נדרש הסבר ברור עליה. יעלה ויבוא חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. באמת הצעה מעניינת מאוד. זו הצעה לסדר-היום חשובה, הן למצדדים והן, כן, עכשיו נלמד אותה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, נושא שדה בריר, מכרה הפוספטים, מלווה אותנו, את תושבי הנגב, ובעיקר תושבי הנגב המזרחי, תושבי ערד, תושבי כסייפה, אל-פורעה, זערורה וכל הסביבה, שנים רבות. הכנסת דנה בנושא הזה במליאה. גם בוועדות הכלכלה היה דיון. משרד הבריאות התנגד באופן עקיב לכרייה בשדה בריר ולחיפוש של הפוספטים באזור הזה, מכיוון שזו פגיעה חמורה בתושבי האזור. השדה הזה ממוקם 3 ק"מ, מרחק אווירי, מהעיר ערד על עשרות אלפי תושביה, מרחק פחות מ-2 ק"מ מכסייפה וממעל לאלפי התושבים בכפר הלא-מוכר אל-פורעה ושאר הכפרים. כל הקריאות של תושבי הנגב המזרחי, תושבי הנגב בכלל וכל מי שעוסק בנושא איכות הסביבה, למנוע את הגזרה הזאת לא עזרו, והפרויקט ממשיך להיות מתוכנן באופן מפורט, רק שבג"ץ קבע שאסור לקבל החלטות בוועדות התכנון, זאת אומרת התכנון נמשך, אבל הם לא יכולים לקבל החלטות. הדיון בבג"ץ היה לפני שבוע, ובג"ץ נתן ארכה למדינה לעוד כמה חודשים, לספטמבר נדמה לי, כדי שתביא מתווה, איך היא תטמיע את ההוראות של משרד הבריאות ואת ההערות של משרד הבריאות. כמובן החברה שאמורה לבצע את המכרה ויש לה רצון לעשות זאת, כיל, מאיימת באקדח ריק על תושבי הנגב. היא מאיימת בפיטורי אלפי עובדים. רק שהיא לא אומרת שכבר עכשיו יש לה פוספטים, במכרות שהיא מבצעת עכשיו ברשותה, שיספיקו לשנים רבות. יש גם אזורים אחרים, יש גם שדות אחרים, שהיא משאירה בצד, פשוט מאוד בצד, ונטפלה לאזור שדה בריר, כאילו יש להקדים ולבצע את זה, ואחר כך, השאר כבר יש לה באחסון. האיום הזה הוא חסר יסוד. אי-אפשר לאיים על תושבי הנגב, על בריאותם ועל טיב חייהם ואיכות חייהם של אנשים בגלל פיטורי 1,500 עובדים, דומני,

שגם אין סיבה לפטרם. וזו חברה פרטית, חברה של בעלי ממון, האחים עופר, כידוע לכולם.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

ואנחנו, כתושבי הנגב, נמשיך להיאבק בפרויקט שישנה את חייהם של תושבי הנגב בכלל, ישנה את חייהם של תושבי ערד, של תושבי כסייפה. אני מבקש מכולם להישמע לזעקתם של תושבי ערד, של תושבי כסייפה, של תושבי אל-פורעה, אל-זערורה וכל תושבי האזור. ולבסוף אבקש, אדוני היושב-ראש, להעביר את זה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. כן, אדוני, תודה רבה. אחריו, חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. מיקי, דווקא עכשיו הלכת? אתה לא תשמע את זה. אני אקשיב בטלוויזיה.

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הנושא הזה של פתיחת מכרה חדש לפוספטים בקרבת ערד בנגב, אני, אתם שואלים אותי מה זה אומר, זה אומר שזה לתת רישיון להרוג.

כי כל חוות דעת שהיא חוות דעת עצמאית, ולא מטעם חברת כיל אומרת בצורה מפורשת שפעילות של כריית פוספטים בקרבת העיר ערד בעצם מגדילה את התמותה כל שנה בשבעה אנשים נוספים. אני חושב שזה, אם אתם שואלים אותי, זה פשוט מעשה לא ראוי, לתת לחברת כיל לפתוח את המכרה בשדה בריר. ויותר מזה, זה מדהים לראות איך חברה ישראלית מתגאה בתהליכים הירוקים שהיא עושה בחו"ל, למשל באזור הולנד, שגם שם היא עוסקת בפוספטים ובזרחן, ודווקא בארץ, במדינת האם שלה, היא הולכת בצורה כוחנית ובריונית פשוט לפגוע באנשים, בתושבי הנגב. עכשיו, יותר מזה: כל האיום הכלכלי הוא לא רלוונטי.

כי חברת כיל מאיימת בפיטורי עובדים כבר,

משנת 2008. ואגב, אף אחד לא יודע, המדינה לא יודעת כמה פוספטים עדיין יש במכרות הקיימים. זאת אומרת לכמה זמן האספקה הזו,

וזה מאוד מוזר. עד כמה שאני יודע אוצרות הטבע שייכים למדינה. מוזר שהנושא הזה נמצא ככה מתחת לפני השטח ואף אחד לא יודע. אם השר יודע, אנחנו כמובן נשמח לשמוע את זה. ועוד דבר שחשוב לזכור, העיר ערד, אחד היתרונות שלה זה שהיא בעצם מתויגת כעיר תיירות וכעיר מרפא בעבור אנשים חולי אסתמה, חולים בדרכי הנשימה. אז דווקא בעיר הזאת אתם מחליטים לפתוח מפעל, פרויקט, מכרה, שהולך לפגוע באוויר והולך להגביר את זיהום האוויר.

אדוני היושב-ראש, מבקש להעביר את הדיון הזה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

שחברת הכנסת מיקי חיימוביץ' תוכל להוביל את הדיון הזה ולהגיע למצב שאנחנו נשפיע. והמדינה תעצור את הפרויקט הזה ותיתן תשובה לבג"ץ, ככה שניתן יהיה לעצור את זה. או, כמו שחברת כיל, חברת כיל גלובל, מתגאה בהגנה על איכות הסביבה בחו"ל, שיעשו את זה גם בארץ ויעשו את זה בתהליכים ירוקים וקיימים כאלה,

תודה לך, השותפה השלישית להצעה, חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. אני מצטרפת פה לכל הדברים שאמרו חבריי לפני כן, ואני אגיד כמה דברים משל עצמי. אני בעצם חוזרת על רוב הדברים. למרות ההתנגדות של משרד הבריאות והאזהרות מפני פגיעה אקולוגית קשה, במשך שנים פועלת חברת כיל-רותם, חברת בת של כימיקלים לישראל, להקים את מכרה הפוספטים שנקרא שדה בריר, שהוא באמת כ-4 ק"מ מערד ומיישובים בדואיים סביבו. שני שרי בריאות שונים החליטו, על סמך מחקרים וחוקרים, שצריך לעצור את פרויקט הכרייה הזה כי הוא גורם לזיהום אוויר ופוגע בבריאות הציבור, ועדיין ממשיכים עם הניסיונות. אנחנו יודעים שכיל מפעילה הרבה מאוד מפעלים, גם בארץ וגם בעולם. עינינו אינה צרה בהם,

הרווח התפעולי שלהם עומד על מאות מיליוני דולרים, והם מעסיקים הרבה מאוד אזרחים שגרים בסביבה. גם על זה אנחנו שמחים, וזה מפעל חשוב. אבל כל עוד זה לא בא על חשבון הציבור, הכול טוב ויפה עד הרגע שזה מגיע לבריאות הציבור. מה אני בעצם אומרת? המדינה ואנחנו נתנו,

לכיל לעשות רווחים גדולים, והכול טוב,

עד גבול מסוים. עכשיו מבקשים בעצם לקבל הטבה נוספת שהיא על חשבון בריאות הציבור. בתקופה כזו כמו שעכשיו אנחנו רואים, בתקופה כזו שבה אנחנו שמים את הבריאות לפני הכול בחסות הקורונה, שזה בעצם בריאות הציבור: אנחנו סגרנו פה מדינה שלמה, אנחנו הוצאנו אנשים לחל"ת, אנחנו סגרנו עסקים כדי לשמור על בריאות הציבור, מיליארדים פה על חשבון הציבור. אז דווקא בתקופה כזאת, שבה אנחנו אומרים: הקורונה, השמירה על הבריאות חשובה יותר מעסקים, בתקופה כזאת אפשר לעשות משהו הפוך? בעיני אי-אפשר, בריאות הציבור חשובה יותר. חברת כיל תואיל בטובה לעשות את מה שהיא רוצה לעשות, פשוט היא יכולה לעשות את הדברים האלה במקומות אחרים, בעלות גבוהה יותר. אנחנו רוצים שיהיו פוספטים, אבל אנחנו, בחשבון הזה בין בריאות הציבור לבין עלות, אנחנו בוחרים בבריאות הציבור, כמו שהמדינה בוחרת באופן קבוע. אני מבקשת בעצם מראש לעשות דיון מחודש בתוכנית התמ"א במועצה הארצית לתכנון ובנייה ולבחון את כל החלופות הקיימות לכריית פוספטים. בחינה כזו לא נעשתה. יש פתרונות רבים, שונים. יהיו חלופות אחרות, שיכולות להיות עם יתרונות כלכליים וסביבתיים משמעותיים, וזה לא הגיוני בעיניי שתוכנית בעלת השפעות סביבתיות בריאותיות כל כך מרחיקות לכת תמשיך להיות מקודמת ככה, ללא בחינת חלופות. החשיפה של סדרי הגודל האימתניים של זיהומי הקרקע והמים שגורמת כריית הפוספטים והמחיר הכלכלי הכבד שמשלמת המדינה לא יכולים לעבור ללא בחינה מחודשת ומעמיקה. אני מבקשת להעלות את זה על סדר-היום של הכנסת בוועדות, בדיון בוועדות,

תודה, חברת הכנסת קרן ברק. יעלה וישיב חבר הכנסת יובל שטייניץ, שר האנרגיה. תודה, חברת הכנסת קרן ברק. חבר הכנסת יובל שטייניץ, שר האנרגיה, ישיב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמעתי בקשב רב את שלושת חברי הכנסת הנכבדים שדיברו כאן לפניי. כמובן שדאגה לבריאות הציבור זה דבר בעל חשיבות עליונה. אני, למשל, כשר אנרגיה, מאוד מאוד גאה בכך שבחמש השנים האחרונות מאז שאני שר האנרגיה, לראשונה זיהום האוויר מתחנות הכוח בישראל ירד, למרות שבייצור החשמל כל הזמן צריך יותר ויותר חשמל, וירד לא ב-2%-3% אלא ב-51%, ירידה דרמטית, יותר מחצי.

עד שנת 2024, סוף 2024, הירידה תהיה של בערך 94% הפחתה בזיהום האוויר שאנחנו נושמים, מתחנות הכוח בישראל. אז כמי שהוביל את המהלך הזה לראשונה בהיסטוריה של ישראל, כי במשך 65 שנה כל שנה זיהום האוויר הלך ועלה מתחנות הכוח שלנו, אני מבין את ההתייחסות לנושא. אני רק רוצה לתקן כמה דברים שנאמרו: ראשית, הדברים נבחנו. המרחקים, ציינו פה מרחקים שונים בין 1 ק"מ ל-4 ק"מ, המרחק משדה בריר גם לכסייפה וגם לערד הוא בערך 3,000 מטר, 3 ק"מ מקצות השדה. השפעה מהותית על כריה מהסוג הזה היא בערך 500 מטר. המרחק שמדובר בו לשני היישובים הגדולים בסביבה הוא 3 ק"מ. שנית, אני יכול לומר, נשאלה פה השאלה כמה פוספטים יש באתרים שעדין כורים בהם. ההערכה היא בערך שלוש עד ארבע שנים. מאחר שתעשיית הפוספטים היא תעשייה חשובה בישראל, וכול תעשיית הדשנים לחקלאות, שזו גם תעשייה לחקלאות המקומית וגם ליצוא, נשענת על תעשיית הפוספטים, היא מתבטלת בלי תעשיית הפוספטים. מדובר פה לא רק בעובדים של חברת כימיקלים לישראל אלא גם בעובדים רבים אחרים, כי זו תעשייה שנותנת חומרי גלם גם להרבה תעשיות אחרות. אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו את השאלה איפה האיזון הנכון.

כל מחצבה בישראל, יש לה אלמנט מסוים של זיהום אוויר, גם מחצבה שהיא לא של פוספטים, למשל מחצבה של סיד או של אבן לבנייה, של אבנים לבנייה. אנחנו בונים בתים בישראל, אנחנו בונים שכונות, אנחנו בונים בתי ספר, אנחנו בונים בתי חולים, אנחנו סוללים כבישים, כל חומרי הגלם הללו נחצבים מהקרקע, וכל מחצבה בגליל ובהרי ירושלים ובמרכז הארץ ובדרום הארץ אכן יש לה אבק ויש לה רמה של זיהום מסוים. אז אנחנו נבטל את כל המחצבות בישראל? אני אומר לכם שאין מחצבה בישראל שאין לה התנגדות מערים, קיבוצים, מושבים, כפרים שיושבים איפשהו בסביבה אבל המדינה צריכה גם להתקיים וגם לחיות, ובסוף אנשים צריכים לגור בבתים. גם את התעשייה במדינת ישראל צריך לקיים. לכן צריך לעשות הכול בשום שכל ובבדיקות של כל הדברים מראש. עכשיו אני אקרא קטע מהתשובה המוכנה: שדה בריר הוא אתר לכריית פוספטים המהווה חלק מתוכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה. שטח האתר 13,400 דונם, ולא כמו שצוין 27,000 דונם, גם 13,400 דונם זה שטח גדול, והוא האתר שנמצא מתאים ביותר במדינת ישראל לספק את עתודות הפוספטים הנדרשות לתעשיות המבוססות על חומר גלם זה. בדצמבר 2017, לפני קצת יותר משלוש שנים, המועצה הארצית לתכנון ובנייה נתנה הוראה להכנת תוכנית מתאר ארצית מפורטת לאתר שדה בריר. בנוסח ההוראה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה נכתב כך: "המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה הרקע והנחיצות לעריכת התוכנית ועיקרי הליך בחינת החלופות, שהוביל לבחירת אתר שדה בריר כחלופה המיטבית, לא שלא נבחנו, לאספקת עתודות הפוספט לטווח הקצר והבינוני, רואה חשיבות בקידום האתר ותכנונו במסגרת תוכנית מתאר ארצית" מפורטת. ביום חמישי האחרון,

התקיים דיון בבג"ץ בכמה עתירות שהוגשו כנגד תמ"א 14/ב. הפרקליטות תיארה את מהלך הדברים בנוגע לעיכובים בקבלת מסקנות הצוות הבין-משרדי לבחינת ההיבטים הבריאותיים בתוכנית לכרייה וחציבה, והתקבלה בקשתה שלפיה תמסור הודעת עדכון עד 1 בספטמבר 2020, כלומר בעוד כמה חודשים. טרם התקבלה החלטת בג"ץ בעניין העתירות. אני כמובן מודיע כאן את הברור מאליו, שמשרדי הממשלה יפעלו בהתאם להחלטת בג"ץ. לעניין היישובים בסביבת שדה בריר: תחום ההשפעה מכרייה וחציבה מוערך ב-500 מטרים. בהתאם לכך, מסומן תחום המגבלות סביב מרבית מאתרי התמ"א, תוכנית המתאר הארצית, והיישובים בסביבה ממוקמים במרחק רב יותר מתחום השפעה זה, 500 מטרים. זה נכון גם במחצבות אחרות בכל רחבי הארץ. בתחום האתר בשדה בריר, למרות שהמרחק מערד ומכסייפה הוא בערך 3 ק"מ, בתחום האתר קיימים צבירים של התיישבות בלתי חוקית ובלתי מוכרת של האוכלוסייה הבדואית. בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר. אני מוכן לקרוא לזה יישובים. לעניין זה, נקבע בהוראת המועצה הארצית לתכנון כי היא "פונה לרשות להתיישבות הבדואים בנגב לפעול להסדרת ההתיישבות של הפזורה הבדואית בשדה בריר ובסביבתו". יצוין כי אין כוונה לממש את הכרייה על פי התוכנית לשדה בריר עד שלא תוסדר האוכלוסייה שעלולה להיות מושפעת מפעילות זו, בגלל הקרבה של האוכלוסייה שגרה ממש באזור השדה, והנושא הזה יעוגן במסגרת הוראות התוכנית.

הכוונה היא לבצע ניטור רציף של ההשפעה של פעולות הכרייה, ובאופן זה למנוע מראש כל פעילות שתוביל לחריגה מהתקנים המותרים. בחינת ההיבטים הבריאותיים בתוכנית תבוצע בהתאם להחלטות הצוות הבין-משרדי. ככל שממצאי הבחינה יצביעו על צפי פליטות שאין להן מענה אשר נמצאים בערכים שמסכנים את בריאות הציבור, המכרה לא יפותח. לכן, אדוני היושב-ראש, בריאות הציבור הובאה בחשבון ותובא בחשבון, והשדה לא יפותח כל עוד לא יובטח שהערכים של הפליטות הם מתחת לתקנים וגם שאין אנשים שחיים באזור השדה, שיוסדרו היישובים הבדואים, ההתיישבות הבדואית, בתוך השדה. אבל אני רוצה לומר באופן ברור שכשאנחנו שוקלים דברים כאלה, אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו: בסוף בסוף, כל תעשייה, בטח תעשייה כבדה שהיא לא תעשיית הייטק, בכל תעשייה יש אלמנט מסוים של זיהום. בכל מחצבה יש אלמנט מסוים של אבק באוויר וכו'. אין מחצבות ללא הדברים האלה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות הכול בצורה הכי קפדנית ולהוריד את רמות הזיהום לכמה שפחות, כמו שעשיתי כבר בתחום ייצור החשמל ותחנות הכוח והאנרגיה, אבל מצד שני, אנחנו גם לא צריכים לשפוך את התינוק עם מי האמבטיה. מדינת ישראל תתקשה לוותר על כל עניין הפוספטים כי המשמעות היא גם ויתור על כל עניין הדשנים, שהם תעשייה גדולה מאוד. זה חיוני גם ליצוא וגם לחקלאות, וצריך למצוא את האיזונים המתאימים. אני אומר גם מבחינת עמדתי האישית: אם לא יובטח לחלוטין שלא תהיה איזושהי פגיעה משמעותית בתושבי ערד או כסייפה כתוצאה מהשדה הזה, אני אישית לא אתמוך בהפעלתו. לכן זה עומד כרגע לבחינה ולהסדרת כל הדברים, והשדה יקבל אור ירוק להתחיל בפעולות כרייה רק אם וכאשר יובטח שאין נזק מהותי או משמעותי לתושבים באזור.

תודה לשר האנרגיה יובל שטייניץ. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה. אדוני השר, אני יודעת שאתה דוקטור, אבל דוקטור למשהו אחר, ובאמת, שני שרי בריאות, משני קצוות של המפה הפוליטית, אנחנו כבר יותר מעשר שנים בתוך הסיפור הזה של שדה בריר, וכל הדוחות מראים על כך שיש סכנה מהכרייה במקום הזה. ואני לא יודעת מאיפה ה-300 מטר וה-500 מטר. ההשפעה היא הרבה יותר מאשר מכזאת קרבה. אני באמת מנסה להבין, ויש גם חלופות של כרייה של פוספטים בנגב במקומות אחרים. אני מנסה להבין את מי זה משרת, כי ברור שאת האזרחים הכרייה בשדה בריר לא משרתת. אני מאוד מודה לך. קודם כול, אם יש לך חלופות שהן טובות ואיכותיות שלא נבחנו, הוועדה הארצית לתכנון ובנייה היא לא בסמכותי. מה שנאמר לי הוא שבחנו את כל החלופות. אם יש חלופות שלא נבחנו, או שלטענתך לא נבחנו ברצינות, אני אשמח לקבל הצעות ואני אבדוק את זה,

כמו שאמרתי, כל כרייה של כל מחצבה במדינת ישראל יש ממנה מידה מסוימת של אבק וזיהום. יש מחצבות שפרוסות בכל רחבי מדינת ישראל, לא רק בדרום, גם בצפון וגם במרכז. אנחנו לא יכולים לוותר על כרייה וחציבה במדינת ישראל. אנחנו כן צריכים לנקוט את כל הצעדים וכל האמצעים להבטיח שהפגיעה באיכות הסביבה תהיה מינימלית. לכן אני גם לא אתנגד לדיון בוועדה שלך,

שבאמת גם אתם כחברי כנסת תבחנו ותשאלו על הדברים. אני רק יכול לציין שלמיטב הבנתי המשרד להגנת הסביבה, שהוא המשרד העיקרי שבוחן השפעה של גורמים כאלה על איכות האוויר, איכות הסביבה, הוא אחראי על חוק אוויר נקי, על איכות הסביבה, על בריאות הציבור, תומך באתר הזה ותמך בתוכנית הזאת. אז אני לא יודע מה בדיוק משרד הבריאות, אבל אני מניח, בשביל זה המדינה ביקשה ארכה של שלושה חודשים, כדי לברר את הדברים עוד פעם, וללבן אותם לפני שבאמת מקבלים את ההחלטה הסופית.

חברת הכנסת חיימוביץ', אני מקווה שזה לא עלבון שאני רק דוקטור לפילוסופיה. לא יודע למה ציפית, להנדסה כימית או לזה.

היא דיברה על שרי הבריאות, לזה היא התכוונה. אני מוכרח להגיד שגם שרי הבריאות האחרונים, אני לא זוכר שמישהו מהם היה דוקטור לרפואה דווקא. אבל לא חשוב. היא ניסתה לקשור לנושא הבריאות. לא התכוונתי להמעיט בכבודו, דוקטור לפילוסופיה זה בהחלט בעל ערך. אבל אני רק אומרת, שהרי זה לא היה על דעתם האישית, עבדו על הדוחות האלה והגיעו בסוף למסקנה שזה פוגע בבריאות.

קודם כול, מה שאת אומרת הוא נכון. קודם כול.

בכל מקרה כנראה שהפרמטר המרכזי והבוחן המרכזי, ובשביל זה הוא קיים,

להגנת הסביבה. הוא הגורם המתכלל והבודק של הדברים האלה. משרדים אחרים נותנים input. חוות דעתו הייתה חיובית. אבל מאחר שיש חששות, ואני מסוגל להבין את החששות האלה, אני מניח אפילו שאם אני הייתי מתגורר בערד או בכסייפה גם אני הייתי חושש ומבקש שיבטיחו לי ויראו לי ויציגו לי את כל הערובות בעולם ואת כל החישובים ואת כל התוכניות לכך שלא תהיה פגיעה או לכך שאם חלילה וחס יסתבר שיש פגיעה אז לא יפעילו את המכרה או יעצרו את פעולתו. אני חושב שאלה דרישות נכונות. הדרישות צריכות להיות לא לשתק את התעשייה בישראל או את תעשיית הפוספטים אלא לעשות את זה בדרך המיטבית עם הפגיעה המינימלית והמזערית. ולכן אני באמת חושב שאם יש פה הסכמה לקיים גם דיון אצלך בוועדה, אני אתמוך בקיום הדיון הזה, ורק טוב יכול לצמוח ממנו.

תודה, אדוני השר. מפוספטים החומר הכי חשוב שמפיקים זה הזרחן. אותה חברת כיל באמסטרדם עושה את אותו תהליך של הפקת זרחן רק עם פסולת שפכים. אז מה יכול להיות יותר טוב מזה? בוא נפתח בערד מפעל כזה, שיעשה בדיוק את הדבר הזה. אני לא בטוח שכולם יתלהבו להביא שפכים לערד ולפתוח שם מפעל. תאמין לי שהפגיעה החברתית, חבר הכנסת אלכס. כל דבר שווה דיון. למיטב הבנתי יכול להיות שאתה מומחה יותר גדול ממני. זה לא רק זרחן, מה שיש בפוספטים. זה תהליך ירוק. חבר הכנסת אלכס קושניר, נראה לי שאתה מסכים להעביר את ההצעה, אתה וחברי הכנסת, לוועדת הפנים. גם השר מסכים. אז תשלימו את הדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה. אנחנו מצביעים. רגע, רגע, חכה. אדוני היושב-ראש, תן לי לחזור למקומי.

להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה, הוועדה של חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. ההצעה להעביר

חברי הכנסת סעיד אלחרומי, אלכס קושניר, מיקי, עוד שלושה.

מאי גם בעד. מאי גולן בעד. חמישה.

שמונה בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. ההצעה מועברת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים לנושא האחרון בסדר-היום, הצעות לסדר-היום בנושא: הפסקת המשלוחים החיים לישראל,

נתחיל עם חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אני עוד לא נאמתי עם היושב-ראש, אז ברכות על התפקיד.

חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, השבוע אנחנו מציינים בישראל את היום הבין-לאומי להפסקת המשלוחים החיים, משלוחים של בעלי חיים שנשלחים ממדינה למדינה למטרת פיטום ושחיטה, בתנאים מחרידים ובמסע ייסורים שהוא לא אנושי לא כלפי בעלי חיים, לא כלפי בני אדם, לא כלפי שום דבר שהוא חי בעולם הזה. בדרך המחרידה הזאת מובאים לישראל מדי שנה כ-750,000 בעלי חיים.

לאחר שבשנים קודמות מדינת ישראל הסתפקה בלא יותר מ-200,000. איכשהו הגענו לנתון הזה, שרק מנציח את הסבל הרב שעוברים בעלי החיים

כבשים חיים, מגיעים בעיקר ממדינות אוסטרליה ומדינות נוספות, באירופה, במסע ייסורים ממושך, תוך כדי שהם סובלים ממצוקה כל כך נוראית, מצפיפות, מחום, ממחנק, הם מתבוססים בצואה של עצמם ובצואה של חבריהם. אני רוצה לקרוא קטע קצר של ד"ר לין סימפסון, וטרינרית שליוותה מעל 50 משלוחים שהגיעו מאוסטרליה, רבים מהם לישראל, והיא תיעדה ואמרה את הדברים הבאים: "הם מתחילים להתחרות על קרבה למאווררים. החזקים ביותר מטפסים על החלשים לפתח האוויר. כשהם נחלשים הם קורסים, מאבדים את הכרתם ומתים". זה ציטוט מדויק על בעלי החיים שמגיעים אלינו, על הסבל הנורא שהם עוברים לפני השחיטה. עוד ציטוט קצר מדוח מבקר המדינה ממאי 2020, שעסק גם הוא בנושא וחשף צילומים קשים מאוד, שרובנו לא רוצים לראות ולא רוצים להיתקל בהם, ועדויות וטופסי ביקורות של וטרינרים בנמלים. הוא סיכם כי הממצאים משקפים תחזוקה ירודה של האוניות שמובילות את בעלי החיים מחו"ל, עד כדי סכנות ממשיות לבעלי החיים, ופגיעה קשה בתנאי המחיה שלהם באופן הגורם להם סבל רב.

גופים מקצועיים שונים מזהירים גם הם מפני הסכנות הנשקפות לבריאות שלנו, לבריאות אזרחי מדינת ישראל בארץ, מההובלה הלא-אנושית הזאת של בעלי החיים, שחושפת אותם למחלות רבות. יש לציין שבישראל החלה תופעת המשלוחים החיים כתוצאה ממדיניות כלכלית, עקומה לעניות דעתי, שהעניקה פטור ממכס ביבוא עגלים חיים ולעומת זאת הטילה מכס גבוה מדי על יבוא בשר. אולם לפי המתווה,

שכבר עוגן בצו המכס, המדיניות החלה להשתנות. ניתן לספק את הבשר הטרי לישראל על ידי יבוא בקירור, מה שיאפשר לייתר את המשלוחים החיים וגם עשוי להוזיל את מחירי הבקר, ועל אחת כמה וכמה עשוי למנוע את הסבל הנורא שנגרם לבעלי חיים, שגם ככה הם בדרך לשחיטה, מה שלא מתיר ומאפשר את העובדה שמותר להם לסבול. בשבוע שעבר הוגשה הצעת חוק בנושא על ידי יו"ר הקואליציה, חברי חבר הכנסת מיקי זוהר, במטרה להפסיק את המשלוחים החיים לישראל בהדרגתיות, בכמה פעימות, לא בצורה מהירה, ולעצור את צער בעלי החיים אשר נגרם ממנו. יש לציין שרוב הציבור הזדעזע ומזדעזע מהסרטונים האלו שאנחנו מריצים בפייסבוק ולא באמת יכולים להיתקל בהם ולהתעמת איתם, כי קשה לנפש לעכל אותם. פעם אחר פעם, לאחר תיעוד קשה שיצא מתוך אוניות המשלוחים החיים, גם ראש המשלה וגם רעייתו התבטאו נגד הפרקטיקה הזאת. אני בטוחה שיש הסכמה רחבה בין סיעות הבית ובתוך הכנסת, בינינו חברי הכנסת וחברי הממשלה, שהגיע הזמן לעצור את אותו צער רב שחווים בעלי החיים בדרך לשחיטתם. מדובר בהליך נסיעה קשה שהוא באמת באמת מיותר. ואני אסיים בדברים שאמר הרב קוק, כשציין את העוולה המוסרית שבאכילת בשר בכלל, על אחת כמה וכמה אם היה יודע על הסבל שעוברים בעלי החיים היום. כך הוא אמר: "חיסרון מוסרי כללי הוא במין האנושי, במה שלא יקיים את הרגש הטוב והנעלה, לבלתי קחת חיי כל חי, בשביל צרכיו והנאותיו". וכן: "אי-אפשר כלל לצייר שאדון כל המעשים המרחם על בריותיו,

ישים חוק נצחי כזה בבריאתו הטובה מאוד, שאי-אפשר יהיה למין האנושי להתקיים כל אחד בעוברו את רגש מוסרו על ידי שפך דם, יהיה גם דם בעלי החיים".

אני מסיימת.

חברים, כי תסכימו איתי כי נושא צער בעלי החיים הוא נושא חוצה מפלגות. אני מבקשת שהדבר יעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

תודה, חברת הכנסת מאי גולן. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, ברכות. גם אני עדיין לא חלקתי איתך את הדוכן מאז שמונית. גברתי מזכירת הכנסת, חבריי וחברות הכנסת, הרבה שואלים אותי אם אני מאמינה שבקדנציה הקרובה סוף-סוף תעבור הצעת החוק להפסקת המשלוחים החיים לישראל. אני עונה שזה לא עניין של אמונה, זה עניין של מה נכון ומה ראוי. אין ספק שהזמן להפסיק את הפרקטיקה המזעזעת הזאת הגיע. השבוע עלתה לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק המשלוחים החיים, הצעת החוק הראשונה שהנחתי על שולחן הכנסת.

את הצעת החוק של מיקי זוהר, והיא מצטרפת גם להצעה הזאת שכבר נמצאת בממשלה. אנחנו צריכים למצוא במהירות את הדרך לגשר על הפערים ועל החששות, ולשים קץ לזוועה הזאת. מאות אלפי עגלים וכבשים המגיעים לישראל בכל שנה במשלוחים החיים מובלים בתנאים מזעזעים, בצפיפות נוראית, מתפלשים בתוך הצרכים של עצמם, במסעות תלאות בני שבועות ארוכים ומלאי סבל, שאינם עומדים בסטנדרטים של צער בעלי חיים. אני מבינה שיש אנשים שלא יפסיקו לצרוך מזון מן החי, קצת חבל לי,

ולא יוותרו על הסטייק שלהם, אבל אני בטוחה שרבים מהם, לו היו צופים במראות המזעזעים שנחשפנו אליהם לא מעט בשנים האחרונות בעקבות תחקירים שתיעדו את מה שקורה בספינות המוות, היו מסכימים שהמחיר גבוה מדי. על פי סקרים שנערכו, כבר הזכרת את זה,

רוב מוחלט בציבור הישראלי תומך בהפסקת המשלוחים החיים, כפי שרוב גדול תמך בהצעות חוק דומות שמנעו צער בעלי חיים, כמו איסור פיטום אווזים וחוקים נוספים שעברו בעבר. דווקא בתקופה הזאת, שבה אנו חווים את משבר הקורונה, משבר בריאותי עולמי שזעזע קשות את הכלכלה, אנחנו מבינים עד כמה השמירה על הבריאות ומניעת מגפות ומפגעים תברואתיים חשובות. יש כאן קשר ישיר לביטחון הפיזי, הבריאותי והכלכלי שלנו. כי גם מגפת הקורונה, בדומה למגפות קשות אחרות ברחבי העולם, מקורה בבעלי חיים. גם דוח מבקר המדינה שפורסם לפני כחודש וחצי מתריע מפני המחדל הבריאותי. אני מצטטת: "הסכנות הנשקפות לבריאות הציבור בארץ ולבעלי החיים המקומיים עקב יבוא העגלים וחשיפה למחלות שאינן קיימות באזור". יש להצעת החוק הזאת שותפים רבים, יש לה הסכמה רחבה בכל רחבי הבית הזה, מכל הקשת הפוליטית, ובמפלגה שלי,

זה מופיע במצע שלנו. אני בטוחה שאם אנחנו נעשה את זה באופן נכון והדרגתי, החוק הזה יכול גם להועיל מבחינה כלכלית: להוריד מחירים, לעודד תחרותיות, לאפשר היערכות ראויה ומציאת תעסוקה חלופית לעובדים ולקדם את המדינה למעבר לכלכלה מודרנית,

בריאה ומוסרית יותר, ולמנוע סבל נוראי. את ציטטת את הרב קוק, אני מצטטת מישהו אחר: "גדולתה של אומה וקדמתה המוסרית נמדדות לא רק ביחסה לבני האדם אלא גם על פי האופן שבו היא מתייחסת לבעלי החיים שבתוכה". החמלה והדאגה לחלש ולאומלל ביותר בחברה היא עוצמה,

והיא תהיה משהו שנוכל כולנו להתגאות בו. אז אני בטוחה שזה לא יהיה פשוט אבל זה בהחלט אפשרי, ואני מתכוונת לעשות הכול יחד עם כל השותפים כדי שהפעם החוק הזה יעבור.

תודה, חברת הכנסת חיימוביץ'. ישיב שר החקלאות חבר הכנסת אלון שוסטר. שלום, היושב-ראש, בהצלחה. שר החקלאות ופיתוח הכפר. כתוב רק שר החקלאות. נכון, אבל חשוב לציין גם את השטח החשוב הזה. אני מודה לחברות הכנסת שהעלו את נושא רווחת בעלי החיים על סדר-היום של הכנסת. סוגיה זו חשובה בעיניי, ואני עוסק בה בימים אלה. אני ומשרדי רואים לנגד עינינו את החשיבות בשמירה על רווחתם של בעלי החיים ובצמצום סבלם, כמו גם את העלאת המודעות להרגלי תזונה בריאים, ובהם הקטנת צריכת הבשר. אציין כאן את החשיבות הכלכלית, האקלימית והאתית של המחקר ושל ייצור דמוי בשר שלא מן החי. אני חושב שזה יהיה חלק מקונספט או מצרור ההתקדמות או ההצעות שנביא לעצמנו, בין השאר, כדי להגן על רווחתם או לשפר את רווחתם של בעלי החיים. החברה הישראלית מגוונת בהשקפותיה, ובבואנו לקיים דיון בנושא טעון זה אנחנו נדרשים לכבוד הדדי ולדיון רציני בכלל ההיבטים בסוגיה. אסקור כמה היבטים שבהם עלינו לדון:

יש לציין שחקלאי ישראל מייצרים רק כ-17% מהביקוש לבשר בקר.

היקפי היבוא של הבשר לישראל, קפוא,

מצונן והובלת המקנה לישראל, משלימים את הביקוש. אגב, הביקוש גדל בשנים האחרונות בכ-25%. צריכת הבשר מיבוא המקנה היא כ-27% מצריכת הבשר הכללית בישראל. אני אגע עכשיו בנושא הצרכנים וביוקר המחיה. במסגרת החלטת ממשלה ממאי 2014 ששמה למטרה להוריד את יוקר המחיה הוחלט, בין היתר, להפחית את העלות של בשר טרי, אני חושב שחברת הכנסת מאי גולן הזכירה את העניין, להפחית את העלות של בשר טרי באמצעות מתן פטור ממכס. זאת הייתה החשיבה. זה על יבוא עגלים. להגדיל את המכסות, את היקף היבוא של בשר מצונן. על פי הנתונים שבידי, הצריכה של בשר בקר עלתה ב-25% בשנים האחרונות. זה, כמובן, מקשה על הפתרון, אבל לא צריך להתייאש. יש לציין שהבשר הטרי הוא מוצר ייחודי, אשר בשלב זה הבשר הקפוא אינו תחליף לו עבור ישראלי הממוצע,

הישראלי והפלסטיני, זה עובר בנמלים שלנו. אם כן, יש לנו אתגר משמעותי במעשינו המוצדקים להגדלת רווחתם של בעלי החיים, ומכאן, ככל הנראה, גם לצמצום בהובלתם. נכון לעת הזאת הפסקת יבוא בעלי חיים משמעה פגיעה דרמטית בצרכנים המבקשים לצרוך בשר טרי. ההערכה היא שמרביתם לא יוכלו לצרוך אותו ומיעוטם ישלמו מחיר גבוה יותר על רקע הקטנת ההיצע של בשר טרי והביקוש לו. אני מתקן: זה לא נכון שמרביתם לא יוכלו לצרוך, אבל היכולת להנגיש את הבשר הטרי תקטן. גם אם נלך להפחתה ולא לעצירה מוחלטת של יבוא הבקר צפוי להיווצר מחסור בבשר טרי, שיבוא לידי ביטוי בעליית מחירו.

אני רוצה לדייק ולחדד: צמצום יבוא הצאן יגרור התייקרות מיידית, בעיקר של בשר כבש. ניגע בזה בהמשך. נושא נוסף שמכניס מורכבות לכל הדיון הזה, ואנחנו חייבים באופן אחראי להכיר אותו ולהתייחס אליו: מצד אחד הסכמי הסחר הבין-לאומיים מחייבים את שמירת רווחתם של בעלי החיים בכללים ברורים התואמים את התקנים הבין-לאומיים המקצועיים, על זה צריך, כמובן, לעמוד.

איסור יבוא מקנה לא יאפשר לישראל לעמוד באמנות בין-לאומיות שעליהן אנחנו חתומים, שכן על פי אותם הסכמים של ישראל מול ארגון הסחר העולמי, זה מעניין, לא ניתן להגביל יבוא מקנה מטעמי צער בעלי חיים. זאת אומרת: זה לא קביל. חופש הפעולה והמסחר לא מאפשרים להגביל את היבוא מהטעם האתי. איסור על יבוא בעלי חיים עלול לגרור את ישראל להליך של יישוב סכסוכים במסגרת ארגון הסחר העולמי, בעקבות תלונות מצד מדינות אחרות. בסוף תהליך כזה עלולות להיות מוטלות סנקציות כלכליות בשווי הערך של מניעת היבוא של בעלי החיים. הנושא הנוסף הוא התעסוקה המקומית. הפסקת היבוא תוציא ממעגל התעסוקה בצורה ישירה כ-500 חקלאים שמפטמים עגלים, ובאופן עקיף כ-2,000 אנשים. אלפי אנשים מספקים שירותים, כגון רופאים וטרינריים, יצרני מזון,

הפסקת היבוא תייתר את מרבית בתי המטבחיים, מה שיביא לסגירה כמעט מלאה, ותכניס למעגל האבטלה מאות משפחות נוספות. סגירת בתי המטבחיים טומנת בחובה בעיה נוספת, של שחיטה לא מפוקחת במקומות לא ייעודיים לכך וללא פיקוח וטרינרי או עמידה בדרישות סביבתיות, על כל ההשלכות הכבדות שיש לכך על בריאות הציבור, על בריאות בעלי החיים, על רווחתם ופגיעה בסביבה. אני רוצה לגעת במשפט על הרגלי הצריכה במגזר הערבי. האוכלוסייה הערבית בישראל היא צרכן משמעותי של בשר צאן. ההתנהגות הצרכנית באוכלוסייה הזו באה לידי ביטוי בצריכה של בשר טרי בלבד, וכמעט אי-אפשר לצפות שבשר צאן מיובא, קפוא או טרי, יהווה בעבורם תחליף אלא על ידי הרחבת הגידול המקומי, דבר שיצריך היערכות תכנונית ותקציבית משמעותית מאוד. נושא נוסף: הרגלי צריכת הבשר הלא-כשר. יש ישראלים שצורכים את הבשר הלא-כשר. הפסקת יבוא מקנה חי תייקר נתחים לא כשרים, תגרום לעליית מחירים בשוק ותמנע יכולת מכירת חלקים של בקר וצאן שאינם כשרים. יש שיקולי כשרות אחרים. מדינת ישראל מאפשרת רק יבוא של בשר כשר. אי-אפשר לייבא בשר שאינו כשר. הקטנת יבוא המקנה,

בעלי חיים חיים, יחייב את הגדלת השחיטה הכשרה בחו"ל, רק שבחלק מהמדינות ישנה התנגדות לשחיטה היהודית, אתם מכירים את ההתנגדויות האלה, שעלולה לגדול עקב מניעת היבוא.

בעיתות משבר כמו הקורונה כבר נוצרה בחודשים הקודמים בעיה אקוטית בנוכחות של משגיחי כשרות בחו"ל.

נוסף ואחרון שהוא רלוונטי לדיון זה הוא תזונת תושבי הרשות הפלסטינית. לא יהיה ניתן, בטח לא בקלות, לאסור יבוא מקנה לישראל ולהתיר את יבוא המקנה לרשות הפלסטינית. המשמעות עלולה להיות פגיעה ביחסים עם הרשות הפלסטינית, ועליית מחיר הבשר בה.

נוכח כל האתגרים ובמטרה לקדם את יעד השמירה על רווחת בעלי החיים ועל תזונה מאוזנת של בני האדם החיים, אני מקיים דיונים במשרדי, שהחלו ויורחבו למשתתפים מחוץ למשרד. אני אגע בארבע נקודות שאני חושב שבהן אנחנו צריכים לעסוק. אולי החשובה ביותר בהן, הטובה והפוזיטיבית ביותר, היא תוכנית משולבת, בין-משרדית,

לעידוד תזונה מאוזנת ובריאה. יש לעשות אותה בשיתוף של משרדי ממשלה, בוודאי משרד החקלאות, אבל גם משרדים נוספים, ובשיתוף ארגונים ציבוריים.

שעשויה להקטין למשל את צריכת הבשר ולכן את הצורך בהבאת בעלי חיים בתנאים כאלה ואחרים. עכשיו אני מגיע לרגולציה על ההובלה הנוכחית של בעלי חיים. בחינת הרגולציה על בעלי חיים והארכת הצורך בתיקוני חקיקה, את זה צריך לעשות, כולל בחינת הפיכת הנהלים הקיימים לחקיקה ראשית. יש כיום נהלים, אין חקיקה. אימצנו נהלים שקיימים בעולם הגדול, הנאור, ובין היתר צריך לבחון אם אנחנו רוצים להעביר אותם לחקיקה.

הנושא השלישי הוא הידוק הפיקוח והאכיפה על הנהלים הקיימים. יש נהלים, הם עומדים ודאי בחוק. ודאי דומים למה שקורה בעולם הגדול. צריך להקצות משאבים ולוודא שהנהלים הללו מתקיימים. התיאורים הקשים, המזעזעים שחברות הכנסת הזכירו כאן, אסור להם שיתקיימו. זה בוודאי לא על פי הנהלים הראויים. והנושא הרביעי, שבהחלט צריך להיכנס ולבחון אותו, הוא בחינת דרכים לעידוד העדפת צריכה של בשר שהוא מיובא אבל טרי, מצונן או קפוא, במקום הובלת בעלי חיים, כולל שימוש מחושב וזהיר במכסים. להעלות מכס, להוריד מכס, להשתמש בכלי הזה. צריך לבחון את זה. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' ואני כבר התחלנו לדבר בנושא, ואני מזמין גם אותך, חברת הכנסת מאי גולן, לדיון איתי ועם הגורמים המקצועיים במשרד, ואולי משרדים נוספים, במטרה להגיע למתווה מוסכם שיביא בחשבון הן את הרגלי הצריכה של הישראלים והפלסטינים והן את התזונה המאוזנת של תושבי הארץ הזו, כמובן את רווחתם של בעלי החיים,

את העמדות הערכיות, המוסריות, הרגשיות של ישראלים רבים. מדובר בנושא חשוב,

שאני מעורב בו ואמפתי לו מאוד. עלינו לטפל בו בחוכמה ובשיתוף פעולה. תודה. תודה, אדוני השר. כולכם מסכימים להעביר את זה לוועדת הפנים? אני אגיד לך מה, אני רוצה להתייעץ.

חושב שוועדת הכנסת צריכה להחליט. כי תראה, ועדת הכלכלה, יש לה אחריות על החקלאות, ואני עומד מטעם החקלאות, שעוסק בצער בעלי חיים. אבל בריאות ורווחה, לדעתי זה מאוד רלוונטי. חינוך צער בעלי חיים עדיין לא עבר, זה נמצא בבריאות. כספים, יש לזה רלוונטיות לכספים. הגנת הסביבה, פנים גם כן. לכן זה לא כל כך משנה, אני בעד שיתקיים דיון, כמובן גם אצלנו, גם פה במוסד הזה, אפשר לקבוע שיתקיים דיון אצלך. איפה אתם דורשים לדון בזה? אני רוצה שזה יהיה בוועדת הפנים והגנת הסביבה. מאי, את מסכימה? אני מסכימה, אבל אני גם רוצה שיהיה דיון במשרד של השר. זה בלי קשר. אני מבקשת כלכלה, אז בואו נראה מה,

נעשה הצבעה. רגע, רגע, יכול להיות שאני מורידה את זה. משחררת, אני לא אריב איתן. יש לכן עדיפות לבחור. אוקיי, אז אנחנו מצביעים. אנחנו מצביעים על הבאת את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

אנחנו מוסיפים את מאי גולן ומיקי חיימוביץ'